ורבותי חברי הכנסת, היום יום רביעי, י"ג בטבת התש"ע, 30 בדצמבר 2009 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת חוות דעת מבקר

המדינה בנושא: קביעת מחיר המים.

הדוח הונח על שולחן חברי הכנסת? על כל פנים, מרגע ההודעה הדבר

אדוני היושב-ראש, קודם כול אני חייבת לומר שמאוד התפלאתי על השאילתא הזאת, ואני רוצה לקרוא את החלטתו של בית-המשפט העליון באותה עתירה לבג"ץ, כי מי שישמע את השאילתא של חבר הכנסת חסון יחשוב שבית-המשפט העליון פסק בעניין האפליה לרעה, כפי שכותב חבר הכנסת חסון.

פסיקת בית-המשפט העליון, אני קוראת מהסוף ואז אגיע להתחלה: נוכח המתווה הנוכחי שאותו הציגה המדינה והסכמתם האמורה של הצדדים, לא נדרשת לעת הזו התערבותנו, כך פסק בית-המשפט, אני אמשיך, כדי לעשות צדק ולומר את כל מה שכתוב: אין צריך לומר כי טענות העותרים בהתייחס להחלטות שתתקבלנה, בין בנושא המבחנים ובין באשר לתקצוב בפועל, שמורות להם ככל שתהיה עילה לכך. העתירה נמחקה ללא צו וללא הוצאות. עכשיו אני אתחיל מההתחלה, חבר הכנסת חסון,

לדברים כולם. גם כאן, ברשותכם, אני קוראת מתוך תשובת המדינה, כפי שנרשמה בפסק-הדין של בית-המשפט העליון. כך נכתב בתשובת המדינה כאמור בפסק-דינו של בית-המשפט העליון, בשלושה עמודים שמתוכם אני קוראת: אשר לתקצוב, תקציב ההכנות לקראת המשחקים האולימפיים מבוסס על שני מקורות תקציביים, תקציב משרד התרבות והספורט ותקציב נוסף, המועבר אל משרד הספורט במהלך שנת התקציב לטובת ההכנות למשחקים האולימפיים, להלן: תקציב תוספתי. זה האחרון איננו חלק מבסיס התקציב של משרד הספורט ומרכיביו נבחנים בכל שנה מחדש. אני אוסיף ואומר שבכל שנה מועברים על-ידי משרד ראש הממשלה למשרד הספורט 10 מיליוני שקלים לצורך ההכנות למשחקים האולימפיים, מתוכם 8 מיליוני שקלים,

עוברים להכנות האולימפיות הרגילות וכ-2 מיליוני שקלים מתוכם מועברים לספורט הפראלימפי. אלה הסכומים,

אני ממשיכה לקרוא: מרכיב ההכנות למשחקים האולימפיים הקרובים ישולם כרכישת שירות על-ידי המשרד, הפרטים כאן לא חשובים, ולפיכך טעון את אישורה של ועדת הרכישות של המשרד. יתר המרכיבים בתקציב מחולקים במסגרת התמיכות של המשרד, הניתנות על-פי מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד, כאן כתוב "חינוך", אבל זה "התרבות והספורט" למוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב. התקציב מוקצה בהתייעצות עם היחידה לספורט הישגי בהתאם לצרכים השונים אשר הוצגו על-ידי איגודי הספורט לצורך ההכנות האולימפיות של ספורטאיהם לצורך הקצאת תקציבים כאמור,

לצורך העניין אני אדגיש שעותרת 1 היא ההתאחדות הישראלית לספורט הנכים בישראל ועותרת 2 היא הוועד הפראלימפי של ישראל. כמוה ככל איגוד של ענף ספורט זה או אחר. במסגרת תקציב 2008, אני עוד לא הייתי שרת הספורט, אבל זאת היתה השנה של אולימפיאדת בייג'ין, כמובן, התבקשו האיגודים השונים להעביר את רשימת הצרכים והדרישות המקסימליות עבור ההכנות למשחקים האולימפיים בבייג'ין, כמובן, יש כאן גם התקציב התוספתי שנוסף על כך. האיגודים התבקשו להעביר את רשימת הצרכים והדרישות המקסימליים עבור ההכנות למשחקים האולימפיים בבייג'ין. כמובן, יש מגבלות כי יש תקציב שוטף ותקציב תוספתי, והמשרד תקצב באופן יחסי לדרישות ולצרכים המקסימליים כפי שהוגשו על-ידי האיגודים השונים, לשון אחר, כל איגוד קיבל שיעור זהה באחוזים מן הדרישות שאושרו לו על-פי בקשתו. בהתייחס לשנת 2009 מסתמן מתווה דומה, כמובן, התשובות ניתנו עוד בשנת 2009, אבל כך זה קרה אכן בפועל. לאחר קבלת התקציב בפועל לשנת 2009 משרד הספורט יחלק את התקציב באופן יחסי לדרישות המקסימום שהעלו איגודי הספורט השונים, אני מדברת על כלל איגודי הספורט,

לאחר שנבחנו וככל שאושרו על-ידי משרד הספורט, וזאת באופן שוויוני וללא הבחנה בין דרישות הספורטאים האולימפיים לבין דרישות הספורטאים הפראלימפיים כפי שהוצגו בפני

אשר לפרס השרה עבור זכייה במדליה,

אני תיכף אתייחס לכמה מספרים, אני רוצה להזכיר שכאשר אני הייתי שרת הספורט בקדנציה הקודמת,

הראשונה שנתנה בכלל מדליה לספורטאים אולימפיים, מדליה שבצדה גם פרס כספי, אבל רק לאחר שסיימתי את כהונתי הפרס הכספי הושווה. כשאני הייתי שרה הפרס לא היה שווה בגודלו לפרס שקיבלו הספורטאים האולימפיים שאינם נכים. זה נעשה לאחר תקופת כהונתי, ומי שעשה זאת, טוב עשה. בשנת 2008 חילק משרד הספורט חמישה פרסים למדליסטים אולימפיים ופראלימפיים. סכומי המענק נקבעו לפי סוג המדליה, כאשר אותו סכום כספי ניתן עבור מדליה אולימפית ומדליה פראלימפית ובפועל חולקו ארבעה פרסים לספורטאים פראלימפיים ועוד פרס אחד לספורטאי אולימפי. אני רוצה לומר שבמהלך השנה האחרונה גיבשנו תקנון חדש שמבטא שוויון מלא בין הניקוד הניתן להישגים בענפים אולימפיים ולהישגים בענפים הפראלימפיים, כך שיוענקו פרסים זהים ובסכומים זהים לא רק בענפים אולימפיים, אלא גם להישגים באליפויות אירופה, וכמובן באליפות עולם.

במשחקים האולימפיים. זהה לחלוטין. זה כבר קורה. אני קוראת כאן מתוך תשובתנו לבג"ץ, ולכן, חבר הכנסת חסון, לו קראת את תשובתנו לבג"ץ לא היית שואל אותי בשאילתא לגבי מדליות, מענקי זכייה במדליה אולימפית. לא היית כותב את זה בכלל בשאילתא שלך בעל-פה. אני מתפלאת שכתבת. למה לא קראת את תשובתנו לבג"ץ? אמרת שהתשובה לבג"ץ נמצאת לנגד עיניך. חבל שלא קראת קודם, אבל לפחות נתת לי הזדמנות לומר את הדברים כאן מעל הדוכן הזה, שחברי הכנסת ישמעו, ורבים מעם ישראל, הצופים כרגע בערוץ-99, תהיה להם הזדמנות לשמוע את הדברים. אחרת זה היה אולי נשאר בין כותלי בית-המשפט ולא היתה ניתנת הזדמנות. בא-כוחם המלומד של העותרים לא ראה לנכון לחלוק על המתווה העקרוני בנושא התקצוב, בנושא הפרסים, אבל בסופו של יום הוא אמר שמבחני התמיכה שאושרו לא נותנים ביטוי,

לצרכים המיוחדים של הספורטאים הפראלימפיים, וביקש שמשרד הספורט יקבע את המבחנים תוך התייעצות עם נציג מטעמה של העותרת. המדינה הביעה נכונות לכך, ואנחנו כבר ב-15 בדצמבר פנינו אל נציגם של הספורטאים הפראלימפיים כדי לקבוע פגישה ולשבת אתם על העניין הזה. בכל זאת אני רוצה גם לתת כמה מספרים,

אדוני היושב-ראש. אני מוכרח לומר שגם אני קראתי את השאילתא של חבר הכנסת ישראל חסון, ואני מקבל כדבר מובן מאליו שהדברים נשאלים מפני שהם

אבל בהחלט השאלה חשובה, וזו הזדמנות לשרה לענות,

העמדת דברים על דיוקם, אדרבה ואדרבה. כמובן, חבר הכנסת חסון יוכל להוסיף ולשאול. אני מאוד מודה לשרה. אני רוצה עוד כמה דקות,

אם אני לא גוזלת זמן רב מדי. בכל זאת, זה נושא חשוב. לצורך ההכנות האולימפיות ללונדון ב-2012, כמובן, אבל עבור שנת 2009, אם ירצה השם ב-2012. אם ירצה השם, כמובן. לצורך ההכנות האולימפיות בשנת 2009, אנחנו הרי מתכוננים במהלך כמה שנים, אושרה מקצועית להתאחדות מסגרת תקציבית בסך מיליון ו-530,750 שקלים. תחילה התבקש סכום נמוך במעט, אבל הסכום עודכן כלפי מעלה במהלך השנה.

להזכיר שהספורטאים הפראלימפיים פעילים בשישה-שבעה ענפי ספורט, בעוד הספורטאים האחרים פעילים ב-12 ענפי ספורט. צריך לזכור את הדברים הללו. עבור הכנות לאולימפיאדת 2016 בברזיל אושר תקציב בסך 140,000 שקלים, ואם תרצו לדייק אז 140,764 שקלים. עבור מרכיב השתתפות בשכר המאמנים אישרה ועדת התמיכות סכום של 333,193 שקלים, וראוי לציין שזו התמיכה הגבוהה ביותר שניתנה להתאחדות כלשהי בנושא שכר המאמנים. ראוי לציין גם את זה. לגבי מלגות קיום לספורטאים, אני רוצה לעדכן שמשרד הספורט תקצב את הקרן לספורטאים נכים בסכום של חצי מיליון שקל, שהוא שווה לסכום המועבר לקרן לספורטאים מצטיינים, ספורטאים אולימפיים. נוסף על כך, דיברתי כבר על פגישה, אנחנו פנינו בעניין הזה לעורך-דין גדיאל בלושטיין ב-15 בדצמבר. אני רוצה להתייחס, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת ישראל חסון, גם למועצת ההימורים ולנושא התקצוב של הספורט הפראלימפי, סליחה, תקצוב התאחדות ספורט הנכים. כיום התאחדות ספורט הנכים מתנהלת כאיגוד, ומתוקצבת על-ידי מועצת ההימורים בהתאם לאמות המידה שקובעת הוועדה הציבורית, ועדת-בורוביץ. אמות המידה החדשות האלה משפרות את מעמד ספורט הנכים, אם על-ידי ההכרה באיגוד ספורט הנכים כשני איגודים נפרדים, האחד לכלל ענפי הספורט הקבוצתיים המשוחקים במסגרתו, והאחד לכלל ענפי הספורט האישיים שמשחקים במסגרתו, ואם על-ידי שיפור הניקוד שמחשבים בתבחיני משנה. על-פי אמות המידה האלה יחולקו התמיכות מ-1 בינואר 2010. בנוסף, לאחרונה בדירקטוריון מועצות ההימורים, ה"טוטו ווינר", אושר במסגרת הכללים של ועדת-קמא,

תקצוב הוועד הפראלימפי בסכום של 300,000 שקל, ובעניין זה בכוונת משרד הספורט לקיים דיון עם המועצה להסדר הימורים,

להגדלת ההקצבה לוועד הפראלימפי. נוסף על זה, במסגרת ציון 40 שנה למועצת ה"טוטו ווינר" החליטה המועצה להעניק 4 מיליוני שקלים לספורט הנכים, מתוכם 2.7 להתאחדות לספורט הנכים. אני יכולה לומר כאן שאנחנו מחויבים, כך אנחנו נוהגים, כך אנחנו ננהג, לספק לספורט הפראלימפי את כל מה שלמעשה נחוץ להם, לצרכים של הספורט הפראלימפי, שאנחנו מייחסים לו חשיבות רבה ביותר. תודה לגברתי השרה. ישראל חסון, יש לך אפשרות לשאלה נוספת.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

אני מקבל את ההערה שלך, היא במקומה. תודה על ההערה. שנית, התשובה שלך מספקת אותי במלואה, ואני אשמח אם התהליך זה יימשך. אני מודה לך.

תודה לשרת הספורט והתרבות לימור לבנת ולחבר הכנסת ישראל חסון. אנחנו עוברים לשאילתא מס' 104, שאילתא דחופה לסגן שר הבריאות, סגן השר יעקב ליצמן, של חברת הכנסת רונית תירוש. בבקשה, חברת הכנסת תירוש.

היושב-ראש, החיסון "גרדסיל",

אושר על-ידי משרד הבריאות במטרה לחסן נערות למניעת התפשטות וירוס הפפילומה, הגורם להתפתחות סרטן זה, וטרם הוכנס לסל הבריאות. כלומר,

אבל זה טרם הוכנס לסל הבריאות. אני מבקש לקרוא ממש מה שכתוב. רצוני לשאול:

כי ברגע שמחסנים שנתון אנחנו ממגרים את המחלה. זה דבר שאני חושבת שכמעט אין לו אח ורע, למעט אבעבועות שחורות, כל מה שחוסנו בילדותנו, וטוב שכך יהיה גם בהקשר הזה. תודה, חברת הכנסת תירוש. רוצה? אאפשר שאלה נוספת לחברת הכנסת רחל אדטו.

זאת שאלה וחצי תשובה. מאחר שגם הייתי באותה ישיבה של 2007, ומאחר שמ-2007 עד עכשיו נוספו עוד דברים שמחזקים את דבריו של סגן השר ליצמן לגבי האי-בהירות של יעילות התכשיר באופן מוחלט, אני בהחלט חושבת שנכון נהג משרד הבריאות, נכון לרגע זה, שלא דחק ולא הכניס את זה,

מעבר לתוכנית הקבועה כרגע, שגם עליה יש חילוקי דעות. תודה לחברת הכנסת רחל אדטו. סגן השר ישיב לשתיכן. היא שמה סימן קריאה, לא סימן שאלה. אני עשיתי את "האומנם", אבל אענה תשובה אחת על שני הדברים. אני לא מתכונן להבין מי צודק, כי העובדה היא שאני לא מבין ברפואה,

מה שכן, אבקש ממשרדי להתעדכן למה זה לקח כל כך הרבה זמן עד היום ולראות בדיוק מה קורה עם זה. יש ויכוח ברפואה, פרופסורים, בתי-חולים. היות שאני לא מתכוון להתערב בנושא, גם לא מבין, קל וחומר להתערב בזה, אז אני מציע ככה: אבקש לראות אם יש איזו תזוזה, ואשמח לעדכן אותך. בסדר?

וחשוב שנזמן דיון בנושא בוועדה לקידום מעמד האשה. תזמיני, אני אשמח, תודה לסגן השר, חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן. תודה לחברת הכנסת תירוש. סגנית השר הגיעה.

שאילתא דחופה מס' 102, מאת חברת הכנסת אורית זוארץ, בנושא: כניסה לתוקף של צו הרחבה להסכם ענפי בענף הניקיון. תשיב סגנית שר המסחר, התעשייה והתעסוקה. סגנית השר, הואילי בטובך לעלות לדוכן. כבוד היושב-ראש, סגנית השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, ב-4 באוגוסט 2009 נחתם הסכם בין ההסתדרות הכללית לבין איגוד חברות הניקיון והתחזוקה. לראשונה נקבע תחשיב מיוחד לעלות שעת עבודה במשק לעובדי ניקיון, ונקבע שישלמו להם יותר. נקבע כי ההסכם ייכנס לתוקפו עם מתן צו הרחבה על-ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. רצוני לשאול: מתי צפוי להינתן צו ההרחבה? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברתי חברת הכנסת זוארץ, אכן הוגש לרישום הסכם קיבוצי כללי לענף הניקיון ותחזוקת המבנים. ההסכם נחתם בין ההסתדרות הכללית לבין הארגון הארצי של חברות הניקיון, שבאיגוד לשכות המסחר. ההסכם עולה בקנה אחד עם שאיפתו של משרד התמ"ת להביא לשיפור בתנאי עבודתם של עובדי המשק, ובפרט בתנאי עבודתם של עובדי הניקיון, ובהתאם לכך פרסם שר התמ"ת הודעה על כוונת המשרד להרחיב את ההסכם. צו ההרחבה ישווה את תנאי עבודתם של העובדים בענף, וכן את התנאים של מעסיקים מאורגנים אשר נמנים עם ארגון המעסיקים שחתום על ההסכם הקיבוצי, לאלה של שאר המעסיקים, שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם. חברת הכנסת זוארץ, בטרם יוציא שר התמ"ת רשמית את צו ההרחבה, עליו לתת את דעתו למספר המעסיקים והעובדים שעליהם חל ההסכם הקיבוצי, למשקלו של ההסכם בהסדר יחסי העבודה בענף ולמשקלו בקביעת התנאים בשוק העבודה. צו ההרחבה הקיים בענף הניקיון מתבסס על הסכם קיבוצי ישן, שנחתם בשנת 1979, והוראותיו, ברובן, אכן אינן רלוונטיות עוד. בימים אלה מתקיימים דיונים בנושא הרחבת ההסכם בצו, תוך התייעצויות עם הארגונים ועם הוועדה המייעצת לשר בעניין, ורק לאחר מיצוי כל ההליכים המקדמיים ולאחר שמיעת ההתנגדויות שהוגשו להרחבת ההסכם תתקבל ההחלטה בדבר הרחבת הצו. לשאלתך, החלטת השר תתקבל לאחר בחינת כל ההשלכות של הרחבת ההסכם ולאחר שכל המתנגדים להסכם ימצו את זכותם. פרק הזמן שחלף מחתימת ההסכם הוא כארבעה חודשים, ובעולם ההסכמים הקיבוציים ויחסי העבודה זה לא דבר חריג. לכן לא אתחייב ולא אנקוב תאריך. אני רק אומר שמתקיימים דיונים, וככל שהדיונים האלה יסתיימו, נדאג להחתים את השר. תודה.

יש לך אפשרות, חברת הכנסת זוארץ, לשאלה נוספת

באותו עניין, סגנית השר, דיברת על תהליך שצריך להתקיים בתוך המשרד, הבחינה שצריכה להתקיים בתוך המשרד. אני מניחה שהנושאים האלה נבדקו ונבחנו בטרם נחתם ההסכם, ואני מניחה שהנתונים האלה כבר התקבלו. רציתי לדעת, מה פרק הזמן הסביר, בעינייך, למתן צו ההרחבה? אמרת שמרגע חתימת ההסכם עברו ארבעה חודשים, אבל מרגע ההתייחסות לסוגיה הזאת ולהסכמים הקודמים, זה משנת 1976. השאלה היא מה פרק הזמן הסביר שייקח למשרדכם לבחון את הסוגיה ולחתום על צו ההרחבה. אנחנו בזירה הציבורית, יש לוחות זמנים מאוד מאוד קבועים, והייתי רוצה שתתייחסי לפרק זמן של שנה, של חצי שנה, לא תאריך מדויק, אבל איזו הערכה מתי אותם עובדים מנוחשלים יוכלו לקבל את שכרם הראוי, שכן על זה אין ויכוח, יש הסכמה גם של השר,

גם של ההסתדרות וגם של ארגון המעסיקים. איזה מועד,

שנוכל לבחון את ההחלטות שמתקבלות על ציר זמן, שיבוצע. חברתי חברת הכנסת זוארץ, אני עורכת-דין במקצועי ולכן אני מאוד זהירה. אני לא יכולה להתחייב כאן על תאריך. זמן סביר הוא סביר בהתאם לנסיבות המקרה. אנחנו ניגשים לנושא הזה מתוך ההכרה וההבנה שאנחנו מעוניינים שהדברים ייעשו בהסכמה, תוך מיצוי כל ההתנגדויות. לכן, אני לא יכולה לומר לך ולנקוב בתאריך או בזמן. קבלי את זה כתשובתי. לא ייראה לך בעוד כמה חודשים, אני מאוד מקווה שאולי נגיע להסדר, תוכלי לפנות שוב ואני אבוא ואשיב, ואני מקווה שאהיה אשת בשורות. אבל להתחייב אני לא יכולה. אני סומכת על השר ועל תפקודו ועבודתו ועל עבודתך, ואני באמת מקווה שבעוד כמה חודשים לא נצטרך לבוא הנה ולשאול את השאילתא שוב, אלא באמת נקבל בשורה שזה אכן יושם.

תודה לך, ואני מאוד מקווה שבאמת אני אוכל לחזור ולעדכן אותך, אפילו באופן אישי,

תודה

עומדים בפני שאילתא לשר החינוך, שעדיין לא הגיע, משום שאנחנו היום באמת הזדרזנו בשאילתות שהיו לפנינו. האם ליושב-ראש ועדת הכנסת יש איזו הודעה? בבקשה, אדוני. גם יש איזו שאלה בקשר לנושא שבו דנים בפטור מחובת הנחה, על-פי עניין שבו הממשלה מסכימה או לא מסכימה.

עד כמה שאני זוכר, היא עצמאית לחלוטין וזאת עמדתו של יושב-ראש ועדת הכנסת. אולי גם לעניין זה תוכל להתייחס. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ברשות היושב-ראש, אני אקרא את ההודעה ואחר כך אני אתייחס לשאלה של היושב-ראש. ועדת הכנסת קבעה כי הצעת החוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (בתי-ספר להכשרה מקצועית), התשס"ט 2009, הצעת חברת הכנסת שלי

פ/1204/18, תידון בוועדה המשותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת הכספים. הוועדה תהיה בת שישה חברים, שלושה מכל ועדה, כדלקמן: מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט חברי הכנסת זבולון אורלב, יושב-ראש, רונית תירוש ואליעזר מנחם מוזס, ומטעם ועדת הכספים חברי הכנסת ציון פיניאן, יצחק וקנין וחיים אורון. לשאלתך, אדוני היושב-ראש, אני ראיתי את פנייתו של חבר הכנסת אלדד בנושא הזה. אני לא רואה קושי בהסדר הקיים, ואני אומר מדוע. ראשית, כבר היום רשאית ועדת השרים לחקיקה, כזרוע של הממשלה, לקבל החלטה שכאשר היא תומכת בחוק היא גם נותנת לו את הפטור מחובת הנחה, ובאופן הזה היא איננה נדרשת כלל לאישור הכנסת. כך הוא המצב, ומכאן שאין כאן איזו פגיעה בכנסת, אלא זהו נוהל העבודה ושיטת העבודה שהיו קיימים תמיד. אנחנו הנהגנו הסדר שהחל עוד בתחילת הקדנציה הזאת, כאשר בראש ועדת הכנסת ישב חבר הכנסת אלקין, ונעשה בהסכמה עם מרבית סיעות האופוזיציה,

לטעמי גם פועל בצורה טובה ומסודרת, שלפיו הוקצתה מכסה של שתי הצעות חוק בשבוע לוועדת הכנסת בוועדת השרים, וועדת הכנסת משתדלת שתבוא הצעה אחת מהאופוזיציה ואחת מהקואליציה.

וכך העניין עובד בצורה מסודרת. אני חושב שהוא עובד נכון, ואני יכול לומר ליושב-ראש שבסך הכול גם אין איזה תור, אין הצטברות של פיגורים ואנשים מקבלים מענה. נדמה לי שהעניין עובד בצורה נכונה, גם מבחינת העומס על ועדת השרים וגם מבחינת האפשרות של חברי הכנסת לנסות לקבל את הפטור מחובת הנחה במקום שיש בכך צורך. תודה רבה ליושב-ראש הוועדה. אני מזמין את סגן שר ראש הממשלה ושר הפנים לעלות על דוכן הנואמים ולהשיב על שאילתא דחופה מס'

של חבר הכנסת חנא סוייד, בנושא: תנאים הכופים את הקפאת הבנייה ביישובים הערביים. בבקשה, אדוני. קודם מקריאים את השאלה כפי שהיא, כבוד חבר הכנסת סוייד. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, השאילתא שלי היא כדלהלן: הוועדות המחוזיות מתנות הוצאת היתרי בנייה בשכונות חדשות בביצוע מוקדם של כל התשתיות הפיזיות בשכונות החדשות. בגלל המצב הקשה של הרשויות המקומיות, משמעות התנאי היא הקפאת הבנייה או דחיפה לבנייה לא-חוקית, כי הרשויות לא יכולות לבצע את התשתיות. ברצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר?

מה ייעשה לשינוי התנאי הזה?

1. התניית הוצאת היתרי בנייה היא לא גורפת, היא כמובן במגבלות הבאות, שאני אפרט בהמשך, בתשובה על השאילתא שלך: במקרים שבהם קיימת מערכת דרכים וקיימות תשתיות ביוב ומים, המגבלה היחידה היא התניית אישור האכלוס, טופס 4. 2. אני אתן לך שלוש תשובות: במקרים שבהם לא קיימות תשתיות לא ניתן לאפשר הוצאת היתרים ללא הבטחת נגישות סבירה, סילוק שפכים, ניקוז ואספקת מים וחשמל. במקרים כאלה נעשה מאמץ מיוחד להבטיח את פיתוחן של התשתיות בד בבד עם ביצוע הבנייה. מוסדות התכנון אכן מקפידים שלא יאוכלסו מבנים ללא גישה מסודרת ובטיחותית, משום שברגע שנאפשר כניסה למקום לא בטיחותי ולא מסודר, ויש גם סכנת חיים לפעמים, תשתיות של חשמל ועוד, אז האחריות לכאורה מתגלגלת מאחד לאחד. לכן, בד בבד מערך התכנון עושה מאמצים אדירים להגיע לסיום של הסיפור בהתאמה. במקרים מסוימים, כפי שאמרתי,

וניתן לאפשר את טופס 4. במקרים מסוימים גם אי-אפשר. בבקשה, חבר הכנסת חנא סוייד. אדוני השר, לצערי הרב, התשובה היא לא ממין העניין. בכלל לא מדובר על טופס 4, מדובר על אישור תוכניות בניין עיר, תוכניות מיתאר, תוכניות הרחבה. בתקנון של אותן תוכניות בכלל אסור להתחיל לבנות, לא לאכלס את הבניינים, בלי שהרשות המקומית תבצע את כל התשתיות. אני אומר לך שמבחינה מקצועית זה אבסורד מוחלט. התשובה שנתת היא נכונה לגבי סוף התהליך ולגבי האכלוס של הבתים, ואני בהחלט מסכים לה, אין חולק על כך. אבל פשוט מאוד אתה ענית על משהו אחר לחלוטין, אני מאוד מצטער. אי-אפשר להתנות מתן היתרי בנייה בכך שהרשות המקומית תבצע את כל התשתיות. מאיפה תבצע את התשתיות? היא צריכה להוציא היתרי בנייה, לגבות היטלים, ובהיטלים האלה לבצע את התשתיות אחר כך. זה דבר ראשון. דבר שני, איך אפשר לעשות תשתיות, חבר הכנסת סוייד, הדבר הגיוני לחלוטין במגזר היהודי. אני רוצה לפתח את דבריך. אני הבנתי את שאלתך כפי שאתה מציג אותה. במגזרים היהודיים,

כי אם אני גר באחת משכונות ירושלים, ביפה-נוף, השר גר בהר-נוף, אם אני אבנה בית במקום שאין בו תשתיות, אחר כך אני סובל סבל רב. בא המשרד הממונה ואומר: רשות לא תוציא היתר בנייה עד אשר יהיו תשתיות המבטיחות לבן-אדם אפשרות חיים. זה במקום שבו המגזר בנוי ומתוכנן ונבנה, תוך כדי תכנון מראש. אבל יש לנו גם תושבים בארץ שחיים מאות שנים, אולי אלפי שנים, והתכנון והתשתיות לא היו אז כפי שהם היום. היום זו התפתחות כזאת, שאם אתה קובע בתב"ע לגבי מקום שבו מתקיים יישוב כבר למעלה מ-1,000 שנים והיישוב מתפתח על-פי ההתפתחות הקודמת שהיתה, יש בעיה. זאת השאלה. אדוני היושב-ראש, צריך להבדיל בין בנייה מרוכזת, שאתה תיארת אותה כרגע נכון, לבין בנייה ביוזמה פרטית, שכל אחד בונה בחלקה שלו. אלה שני עולמות, ושניהם על-פי חוק. כשיזם פרטי, כשבעל חלקת מקרקעין, רוצה לבנות בחלקה שלו בשכונה חדשה שהיא ממש עכשיו חדשה, שפותחים אותה לבנייה, ויש לך תשתיות גמורות, אתה הופך את כל השטח הזה לשטח בנייה,

על התשתיות הגמורות האלה של כבישים ומדרכות והכול, אתה צריך להכניס בולדוזרים ובאגרים, וביוב ומים וחשמל.

כי אחר כך תבוא בטענה לשר הפנים, מדוע אתה בנית בית ואין לך חשמל ואין לך מים ואין לך ביוב. לא נכון, אתה מקדים את המאוחר. אם אתה הופך שטח שיש בו תשתיות חדשות לאתר בנייה, כלומר בשביל לבנות אתה צריך להכניס בולדוזרים ובאגרים ומערבלים, אתה הורס את התשתיות, אז עוד פעם,

אז יבואו ויגידו: היו תשתיות, כתוצאה מהבנייה הן נהרסו, עכשיו תבנו אותן עוד פעם. מבחינה מקצועית זה לא יעלה על הדעת. לדעתי זה תנאי שהוא לא טוב, לא מתאים בכלל, כאשר יש לך בנייה לא מרוכזת. כשאתה נותן אתר בנייה לקבלן והוא עושה את הכול ואחר כך מוכר דירות, זה משהו, וכשיש לך שכונה חדשה שיש שם 100 בעלי קרקעות שרוצים לבנות כל אחד מתי שבא לו, זה לא יכול להיות. אפשר לעשות את הדברים האלה,

זה לא פטנט חדש. אפשר לפרוץ קודם כול דרכים, לאפשר לאנשים להתחיל לבנות, ועם התקדמות הבנייה אפשר להשלים את התשתיות. בכל מקרה, רשות מקומית במצב כספי קשה, גם אם זה נכון, היא לא יכולה לעשות את זה, כי אם אתה לא מוציא היתרי בנייה אתה לא יכול לגבות היטלים. אז מאיפה הרשות המקומית, שהיא בגירעון, תוכל לבנות את התשתיות המיוחלות האלה שאתה מדבר עליהן? אדוני היושב-ראש, אני אנסה להסביר לו את זה. ראשית, כנראה יש פה איזו בעיה נקודתית, פרטנית, של אדם כזה או אחר,

השאילתא. אז בוא נתייחס גם לנושא הכללי וגם לנושא הפרטני. בנושא הכללי, כפי שאמר היושב-ראש, אין מושג כזה. גם לרשות יש אחריות. מחר יתבע אותה הדייר שאין לו תשתיות, או אותם דיירים בבנייה מרוכזת, שאין תשתיות, לא ביוב, לא חשמל, לא מים, לא ניקוז, שלא לדבר על תשתיות אחרות, שזה ממש סכנת חיים לילדים, למשפחות שעוברות לבית ונפגעות בדרך, ואחר כן הן יתלוננו או יתבעו את העירייה, אם יהיה אסון יתבעו את העירייה, על מחדל כזה או אחר: מדוע אתם כעירייה לא מנעתם זאת ולא התניתם את האישור לאותו דייר בכך שיש פיתוח? אגב, גם אותו דייר עצמו יכול לתבוע. אז בבנייה מרוכזת זו התניה הגיונית,

כל שינוי בהתניה הזאת הוא לא סביר ולא הגיוני, כי אחרת זו הפקרת ביטחונם של אותם תושבים במקום. גם חבר הכנסת סוייד מסכים עם זה. מסכים עם הנושא הפרטני. גם הנושא הפרטני, לראש העיר יש גירעון, אתה חושב שהאגרה של אותו בית תפתור את הגירעון או תאפשר לראש עיר לסלול את הדרך בגלל אותו כביש גישה או מסלול או מדרכה, להביא "שופלים" ולנקות את העפר או הסלעים? אז גם ככה העלויות הן פי כמה מאותה אגרה שהוא אמור לקבל.

ניתן, בחלק מהבנייה בארץ, במרוכז ואולי גם בצורה פרטנית, אפשר לקדם את התהליך בהוצאת ההיתר והאגרות, אבל לעולם לא נאפשר ואסור לאפשר, כי זו הפקרת ביטחונם של אזרחים רבים, לתת את ההיתרים לפני שיש פתרון מוסכם ומובן. ייתכן מאוד שרשות תגיד: אני עושה את העבודה בעוד שבוע, בינתיים תקדמו. אני אומר לכם מעל הדוכן הזה: אני לא לוקח אחריות.

אנחה את ראשי הערים שיהיו זהירים שבעתיים, ולהיצמד לכלל הארצי, גם בנושא פרטני, משום שיש פה סכנה גדולה. אותו ראש עיר, במערכת היחסים

בשלטון המקומי בין ראש רשות לבין האזרחים שלו, שראש רשות ייתן את הדין, את ההתייחסות, איך הוא מתייחס לאותם אנשים שבונים. ראש עיר סוברני להחליט אם לתת היתר במקום מסוים או לא, בין היתר גם מהסיבות האלה, אם הוא עומד בזה או לא עומד בזה. צריך לבדוק את זה מבחינה משפטית, באמת. על פניו, אני מודה, אין לי כוונה לשנות את הנוהל שיאפשר היתרים לפני שנקבעות תשתיות. שוב, תשתיות זה לא רק פיתוח של מדרכות ושל כבישים, יש מקרים שתשתיות זה ביוב, זה ניקוז, זה חשמל. התניה של טופס 4, לא במקרה הזה,

אבל הזכרתי שיש גם מקרים שמתנים טופס 4 כשיש תשתיות אבל עדיין יש פרטים טכניים שעוד לא נגמרו, וגם שם די מקפידים. אבל במקרים האלה שאין סכנה, ראש רשות, יחד עם הגורמים המקצועיים שלו, יכול לקבל החלטה יותר גמישה עד שהדבר יושלם.

אם יש לך מקרה פרטני במיוחד, אשמח לשמוע עליו, אשמח לקבל אותו באופן אישי, להפנות את אנשי המקצוע אצלי במשרד, לראות אם באמת הכלל הזה חל על המקרה הזה, אולי המקרה הזה הרבה יותר קל ממה שאתה מציג או ממה שאני חושש? אז תגיש את הבקשה הפרטנית באופן אישי, אשמח לבדוק אותה. באופן כללי, אין כוונה לשנות את הנוהל, כי אין לי רצון לקחת אחריות על פגיעה בתושבים ובאזרחים משום שלא נעשו התשתיות המתבקשות. אדוני ימתין עוד שנייה כי יש זכות שאלה לחברים נוספים. ביקשו חברי הכנסת טיבי ומגלי והבה. ראשון, חבר הכנסת מגלי והבה. הייתי מציע שאדוני יתייחס לתופעה הנוראית שפוקדת אותנו כמעט מדי בוקר בנושא התקפות על ראשי ערים. אם אדוני רוצה להתייחס לזה, ודאי התקשורת כולה תשמח לשמוע את עמדתו של השר. אתמול השר לביטחון פנים נתן,

חבר הכנסת מגלי והבה, בבקשה. אני מצטרף לדבריך, אדוני היושב-ראש, ודאי שאנחנו מגנים,

גם חברי כנסת, מכל הסיעות, כל ניסיון, זה לא רק לגנות.

אבל בהזדמנות זו אנחנו רק מגנים. ורשויות החוק, במיוחד השר לביטחון פנים,

צריכים לעשות הכול כדי שאנשי ציבור שנבחרו ינהלו את תפקידם בצורה בטוחה, ללא מורא. בשבוע האחרון ראינו שני מקרים חמורים בצפון, בנצרת ובאל-שגור הבוקר, וצריך לשים קץ לתופעות האלה. בנושא התכנון והבנייה,

אני יודע על המאמצים שנעשו במשרד הפנים בנושא תוכניות המיתאר והקצאת תקציבים להשלמת תוכניות המיתאר. בתשובה שלך,

שמענו גם על הרצון לבנייה מרוכזת בערים מסודרות, ככה צריך להיות. אם במגזר ישלימו את תוכניות המיתאר והן יאושרו כולן, אני מסכים שצריך ללכת לפי עבודה מסודרת, שקודם יהיו תשתיות וקודם יהיה כל מה שנחוץ לאישור תוכניות הבנייה.

וכאן השאלה: האם אדוני חושב שבגלל החקיקה הזאת צריך להתחיל בנהלים חדשים, ואז לא תהיה שום בנייה גם במקומות שמותר וגם לפי החוק? כי היום הקשיים של הרשויות בביצוע ובהנחת התשתיות הם כמעט מכשול, לא באשמת האזרח שרוצה לבנות אלא בגלל הרבה גורמים אחרים. אשמח לשמוע את התשובה.

חבר הכנסת אחמד טיבי,

שני סגני היושב-ראש עכשיו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, שוב אני נאלץ לשאול על הרשויות המקומיות, פירוק מועצות. אני אגש ישירות לשמות. הכי בוער, תמרה. מה המצב היום בתמרה? אדוני השר, פירקת את המועצה. האם החלטת, או תחליט, להשאיר את ראש העיר בתפקידו? שאלה שנייה, מתי ייערכו בחירות בטייבה, באעבלין ובבאקה-ג'ת? אני בטוח שלאדוני יש את התשובות כי זה נושא שכבר כמה שבועות נשאל כאן על-ידי ועל-ידי חברים אחרים. בהיותו חבר בנשיאות יודע חבר הכנסת אחמד טיבי שאתה לא מחויב על השאלה הזאת, שכן היא לא נובעת משאלתו של חבר הכנסת חנא סוייד. אבל אם אתה יכול, אנחנו נשמח. שר מאוד מוכשר כמו אלי ישי לא יענה על שאלה כזאת? אתה רשאי לשאול אותו, הוא לא חייב לענות. אם אני לא אענה, כנראה אני לא מספיק מוכשר,

לגבי השאלה שאני לא מחויב לענות עליה אבל אני אענה עליה: כל אותם יישובים שהזכרת, תמרה ועוד, בחלק מהיישובים האלה יש שימועים לראשי הרשות ולנבחרי הציבור. תהליך השימועים, מטבע הדברים, לוקח זמן. ניתן זמן לאנשים להתכונן לשימוע מבחינה משפטית ועוד. הדרג המקצועי מגבש את ההמלצות לגבי כל היישובים הללו. כשזה יגיע לשולחני, אחרי שייגמרו השימועים וההמלצות של הדרג המקצועי, אני אקבל את ההחלטה, איפה כן ואיפה לא, למה כן ולמה לא. אשמח להשיב לך על כל יישוב בנפרד מה החלטתי ומה הנימוק להחלטה שלי. יש הבדל בין תמרה לבין שאר היישובים שהזכרתי. נכון, אתה דיברת על תמרה, אני כבר אסביר לך. בתמרה אתה מדבר על פיזור המועצה. בטייבה אתה רוצה להקדים בחירות, כבר יש מועצה ממונה. אני יודע על מה אתה מדבר, אתה שואל שאלה שלא קשורה בכלל לשאילתא ואני עונה לך בצורה קצרה. אתה רוצה שאפרט? אפרט לך. לגבי תמרה הסברתי, השימוע צריך להימשך. לגבי טייבה, הדיונים במשרד, תפיסת העולם שלי, שלא להשאיר ועדות ממונות לעולמי עד. אני לא מחפש לפזר מועצות, אני מעדיף דמוקרטיה, שהציבור יבחר את ראש המועצה. אם הוא מתנהל נכון, שהוא יישאר. אם הוא לא מתנהל נכון, תהיה ועדה קרואה, משום שאני לא רוצה שהציבור יסבול וישלם את מחיר הכישלונות של אותו ראש רשות.

במקומות שהוקמו כבר ועדות ממונות, כמו טייבה ועוד, יש דרישה להקדים את הבחירות. אז יש מקומות שבאמת הקדמנו את הבחירות.

יכולתי להמשיך את הוועדה הממונה. אדוני היושב-ראש, בחנתי אם ניתן להקדים את הבחירות בערד או לא. בדקנו וחקרנו מה הרקע של הקמת ועדת החקירה והוועדה הממונה, והתברר שלא היה להם תקציב, הניהול היה כנראה בסדר. עכשיו יש תקציב מסודר, הוועדה הממונה עשתה עבודה טובה והביאה את היישוב לאיזון תקציבי, אין שום סיבה שלא יהיו שם בחירות דמוקרטיות. אז על פניו קיבלתי,

את ההמלצה של הדרג המקצועי ואפשרתי ללכת לבחירות, הבחירות יהיו בקרוב. יש יישובים שעדיין המצב הגירעוני שם קשה מאוד, הוא עמוק מאוד, ויש חשש שאם יהיו בחירות זה רק יעמיק ויגדל.

גם במקרים כאלה, אם אני משתכנע שבחירות יביאו לסדר טוב יותר מאשר ועדה ממונה, תאמין לי, גם החלטות כאלה אני יודע לקבל,

כשהדרג המקצועי יסיים את ההמלצה שלו וימליץ לי לכאן או לכאן, אני אצטרך לקבל החלטה, וגם אותה לשקול, אם החלטה שלי, בניגוד לדרג מקצועי, אם אקבל החלטה כזאת, אני אצטרך לנמק אותה בנימוקים כאלה, כי מחר אני יכול לעמוד בבג"ץ על זה שהחלטתי החלטה בניגוד להמלצת הדרג המקצועי. כשאני מקבל החלטה כזאת אני באמת רוצה להיות מבוסס ומשוכנע במאה אחוז שההחלטה היא נכונה. אני חוזר לשאילתא ולשאלה של חבר הכנסת והבה בעקבות השאילתא. אני רוצה להסביר לך, חבר הכנסת סוייד, ההבדל בין טופס 4 לבין התניה שאינה גורפת, אמרתי שהיא לא גורפת, היא גורפת לחלוטין. אבל אני אומר לך שההתניה לא גורפת. אני אומר לך שוב, במידה שמדובר, כבוד השר, אני מוכרח להגן על חבר הכנסת סוייד. כבוד השר, אני מוכרח לומר שכאשר בתב"ע, שהיא תנאי להוצאת היתר, זו תוכנית שהיא גם תוכנית בניין ערים, גם תוכנית מפורטת וגם היא הנותנת והמאפשרת הוצאת היתרים על-פיה, זה דבר שאם אתה הולך בניגוד לו, אתה יוצר דבר שהוא ultra vires, אף ראש עיר לא יכול. לא יכול, אסור לו. אסור לו, הוא עובר עבירה. לכן, אני מוכרח לומר שההתניה הזאת, אלא אם כן נתנה שיקול דעת, היא התניה גורפת. ההתניה היא לא גורפת, משום שיש מקרים שיש סוג של תשתיות: חשמל, מסודר, ניקוז, מסודר, מים, מסודר, ותשתיות פנימיות עדיין לא מסודרות. אז התב"ע יכול לאשר, כפוף לביצוע התשתית שהרשות תבצע. אין לנו עניין להקטין לגמרי. אנחנו לא רוצים לעצור. להיפך, יש עניין לפתח יותר. זה מה שקורה, אבל כדאי שתקשיב לי. אחרי שאני אסביר שוב ואני אנסה להסביר לך, לא לשכנע אותך, תוכל לשאול אותי שנית.

גם אם תהיה שאלה נוספת, אני מוכן לענות עליה. ההבדל בין טופס 4 של אכלוס, הנה למשל, במקרים שהמשרד נותן היתרים, אדוני היושב-ראש, הוועדה נותנת את האישור ואחר כך יושב-ראש הרשות לא נותן את האכלוס, הרי טופס 4 זה לאכלוס, אז אתה רואה שיש מקרים שמאפשרים את כל הבנייה, מקבלים את האגרות, ראש העיר עושה את הפיתוח והוא מתנה את האכלוס בכך שהוא יגמור את טופס 4 בחברת החשמל וכדומה.

אבל בעיקרון התשתיות גמורות ומושלמות. במקום שאין תשתיות מראש, אדוני היושב-ראש, אין מושג שאפשר יהיה לתת היתר לפני שהתשתיות יהיו מוכנות, כי אז יש פגיעה קשה וסכנה גדולה. בונה והורס אותם, איזה היגיון.

כל מי שרוצה להוציא רשיון, שראש הרשות יבצע בבקשה את הפיתוח,

הוא יכול לבצע פיתוח מתקציב, אני כבר אומר לך איך הוא יכול. אם זה בבנייה מרוכזת, הרי יש לו תקציב גדול מאוד של פיתוח בהתניה. הוא יכול לעשות את זה מול הבנקים,

אין בעיה בבנייה מרוכזת. ודאי. הוא יכול לבוא לבנק עם הפיתוח ולסדר את ההתניות האלה. אם זה במקרה פרטני, אדם שרוצה לבנות באופן פרטי, שיואיל בטובו למצוא את החיבורים. לגבי טופס 4, כפי שאמרתי, הכול מאושר, הכול מתאפשר, רק לעשות את החיבור לכביש, למעבר. זה דבר טכני שאין בו בעיה. אבל אני כבר מודיע לך חד-משמעית שבעקבות השאלה הזאת אני דווקא כן הולך לבדוק,

אני חושב שצריך לעשות את זה גורף לחלוטין כדי שלא תהיה סכנה, אלא אם ראש רשות מוכן לסדר את כל התשתיות, כי תשתיות זה לא לבית אחד. ליצור תשתיות של חשמל,

של כל מה שקשור מסביב, זה יכול להיות מאות אלפי שקלים, אולי מיליוני שקלים.

מיליוני שקלים לבניית בית. אז יכול להיות שאותו אדם לא יבנה בית באותו מקום. יבנה במקום אחר. ככל שזה עולה יותר, כך הרשות במקומות האלה מוגבלת ביכולת שלה לבצע את זה. מעמידים לה תנאי שהיא לא יכולה לבצע. ואז ראש עיר סוברני להגיד שהוא לא מאשר.

הוא לא סוברני, הוא עובר על החוק. חבר הכנסת סוייד, הציע לך השר לקיים מפגש אצלו בנושאים פרטניים. אני אפילו מוכן שזה יתקיים יחד עם היועצים המשפטיים, כי נמצאים שני שרי משפטים, שר המשפטים הנוכחי ושר המשפטים לשעבר: שתוכנית בניין ערים לא מאפשרת הוצאת היתר, אלא אם יש פתרון לכל התשתיות, זה דבר שהוא גורף. אתה רוצה להגיד שאתה לא יודע את זה? אני מתעלם מהיותי משפטן בעבר ואנחנו שואלים את השר. אתה גם בהווה, כן, יש אפשרות כזאת. אני מודה לשר. בהחלט אנחנו נצטרך לקיים דיון מיוחד עם השר בכל הנושא הכרוך בהתקפות שאנחנו מתבשרים בהן מדי יום, התקפות שהן חמורות ביותר, על ראשי ערים, מגורמים לא ידועים כרגע, אבל יש חשש שהם פליליים. זה מביא את ראשי הערים למצב שבו הם נמצאים תחת לחץ ותחת מורא. ייתכן שנצטרך לשקול איזו התערבות של הכנסת בכל מה שקשור להעמדת שומרים לאותם אנשים אשר מאוימים באופן קבוע. היושב-ראש, אני אומר לך שזה ייגמר בסופו של דבר ברצח. בהחלט אתה תהיה אחד האנשים המרכזיים בנושא זה. זה ייגמר ברצח, ומשטרת ישראל מפילה את זה על הרשויות המקומיות. לכן אני בא ואומר שלפני שזה ייגמר בדבר, שאחר כך כולנו נבוא ונאמר: איך לא, אז אנחנו אומרים: הכתובת על הקיר כבר קיימת הלכה למעשה. מה שקרה בשני הימים האחרונים היה יכול, לא ראש העיר נפגע, אבל אחד מעוזריו נפגע בצורה חמורה ביותר. רק הבוקר הוא יצא מחדר טיפול נמרץ.

פשוט אתמול שוחחתי עם ראש העיר. גם המאבטח של אדוני הוא חלק מהמערכת של אדוני. אין ספק. זה שהמאבטח הולך ליד אדוני והוא נפגע ולא אתה, זה מזלו הרע ומזל טוב,

מאחר שדבריך עלולים להתפרש שלא כהלכה, על כך נאמר "להעמיד דברים על דיוקם", ולא משום טעם אחר. נהפוך הוא, כי אדוני מפליג כבר בתיאור. מתוך השתתפות בדאגתנו. זה לא שאני נגד להפליג למרחקים, אבל במקרה הזה זה לא נחוץ. אם לא נחוץ, אז כנראה לא צריך, על כל פנים, אנחנו נדון בעניין זה. מעניין לעניין שלא באותו עניין,

לבוא ולענות על שאילתא בעל-פה של חבר הכנסת יריב לוין, אשר מבקש לשאול את השר בנושא כוונת תלמידים לשתות אלכוהול בבתי-ספר. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברות וחברי הכנסת, קיימת התארגנות של תלמידים ברחבי הארץ להגיע ב-3 בינואר 2010 עם משקאות אלכוהוליים לבתי-הספר. רצוני לשאול: 1. אילו פעולות הסברה מבצע משרדך כדי לבלום התארגנות זו? 2. אילו צעדים יינקטו כנגד תלמידים שיגיעו עם אלכוהול לבתי-הספר ואילו הנחיות ניתנו למנהלים בעניין זה?

כבוד השר יענה ואחר כך יישאלו שאלות נוספות. תודה, אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, כנסת נכבדה, בראשית הדברים אני רוצה להבהיר שמדיניות המשרד כפי שפורסמה, ולא רק

הסיפור הזה אלא עוד קודם לכן, מתחילת שנת הלימודים הודענו את זה בצורה ברורה ביותר, שוללת הכנסת משקאות אלכוהוליים, בוודאי שתיית משקאות אלכוהוליים, הכנסת משקאות אלכוהוליים לשטח בתי-הספר או מוסדות החינוך, וכמובן לכל פעילות בית-ספרית אחרת שמתקיימת גם מחוץ לשטח בית-הספר. 1. בהקשר שעליו שאלת, חבר הכנסת לוין, לאחר שהדברים פורסמו בתקשורת לפני כחודש, ב-9 בדצמבר פרסם מנכ"ל המשרד חוזר, שנשלח לכל מנהלי בתי-הספר העל-יסודיים במערכת, ובו מודגשות שלוש נקודות מרכזיות:

הצגת מדיניות המשרד בנושא האלכוהול כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוזר מנכ"ל שיצא בתחילת שנת הלימודים הנוכחית, דהיינו רק חודשים ספורים קודם לכן. החוזר הזה כולל הנחיות, חבר הכנסת בר-און והשר מרידור, אתם מפריעים מאוד לשר החינוך. זה לא יעלה על הדעת, כמו שאמר מורנו ורבנו דוד לוי. אני מתפלא שלא היית כאן מתחילת השאילתא להקשיב.

רק אתה היית עסוק בעניינים יותר חשובים.

חבר הכנסת בר-און, גדעון מתעסק עוד מהימים שהוא ישב שם ואתה ישבת פה. ירצו יקבלו, לא ירצו לא יקבלו,

החוזר הזה כולל הנחיות ברורות לגבי איסור שתיית אלכוהול בבתי-הספר ובפעילויות

ומתייחס להתנהגות זאת כאל עבירה חמורה, שסנקציות מחמירות בצדה, כגון השעיה, הורדת ציון בהתנהגות ובניית תוכנית אישית לתלמיד. כמו כן, פעולות נוספות, בשיקול דעת הנהלת בית-הספר, שנוגעות להשתתפות תלמידים בטיולים וכדומה. נקודה שנייה שהודגשה איננה קשורה במישרין לפרשה הזאת, הנחיות להיערכות לחודש המאבק באלכוהול ובסמים. נקודה שלישית, הנחיות להתמודדות עם אותה התארגנות שזכתה באינטרנט לכינוי "יום האלכוהול בבתי-הספר". אנחנו עוקבים, אנשי המקצוע במשרד עוקבים מאז פרסום ההודעה ברשת, אחרי תגובות וכדומה ברשת, ניתן למצוא תגובות של מצדדים, ניתן למצוא תגובות של מתנגדים. אני רוצה להדגיש שנציגי מועצת התלמידים גינו את היוזמה הזאת. בכלל, יש בה משהו מוזר, ומי שראה את תוכנית הבוקר של אברי גלעד ביום שישי האחרון, ריאיון שהתקיים שם, יכול היה גם להתרשם שקשה מאוד גם ליוזמים להבהיר בעצם מה טעמי היוזמה הזאת או מה עומד מאחוריה. 2. על כל פנים, ההוראה שניתנה לבתי-הספר היא לנקוט מדיניות תקיפה כלפי תלמידים שיבואו לבית-הספר עם אלכוהול או ינסו להכניס אלכוהול לשטח בית-הספר, עד כדי הרחקתם מבית-הספר. מבחינת המערכת, אירוע כזה הוא אירוע חמור, ואני קורא, אולי גם מעל הבמה הזאת, באדיבות השאילתא של חבר הכנסת לוין, גם לתלמידים שלא לעשות, מתוך איזו משובת נעורים, דבר שאחר כך הם עלולים להצטער עליו. אני גם קורא בהזדמנות הזאת לציבור ההורים לגלות ערנות, לגלות אחריות באותו יום, כדי לנסות ולהבהיר, להבהיר את אותם מסרים שאני מבהיר כאן. כי באמת אין בכך טעם, אין לכך סיבה, וגם קשה להשתכנע שיש איזה טעם שניתן להבין אותו מאחורי היוזמה הזאת.

חבר הכנסת לוין, שאלה נוספת או אדוני מסתפק?

ולאחריו חבר הכנסת מוחמד ברכה, שמבקש שאלה נוספת. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, ראשית אני רוצה להודות לשר על התשובה המקיפה ובאמת על הפעולות הנמרצות שמבצע משרד החינוך בהנהגתו בסוגיה החשובה הזאת. אני הייתי רק מבקש לשאול שאלה אחת: האם אדוני השר לא רואה מקום, מכיוון שמדובר בכל זאת באיזה אירוע, אם אפשר לכנות אותו כך, שהוא באמת אירוע מיוחד וחשוב, אולי למקד איזה מאמץ הסברתי, בעיקר דווקא בקרב ההורים, לקראת אותו יום, לעשות שימוש באתרי האינטרנט של בתי-הספר, במערכת שישנה היום, שההורים יכולים גם להיכנס ולקבל מידע דרך האינטרנט, ועושים את זה באופן רציף. נצל את הפלטפורמה הזאת כדי לשלב איזו הודעה או פנייה להורים, או אפילו אזהרה לקראת היום הזה, על מנת שבאמת אפשר יהיה להילחם בתופעה הזו בדרך הנכונה ביותר בעיני, שהיא באמצעות מודעות של ההורים, שימנעו את העניין מבית.

חבר הכנסת ברכה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, הוועדה למאבק בנגע הסמים קיימה בשבוע שעבר דיון ממצה בעניין הזה, ואנחנו התרשמנו שיש פעילויות, גם במשטרה, גם במשרד החינוך בעניין הכרזת 3 בינואר ו-15 בינואר כיום האלכוהול בבתי-הספר.

על-פי פרסום שהיה בעיתון "כלבו" בחיפה, שזו תופעה צפונית או חיפאית. אחר כך נודע לנו, או ידענו, שיש רשימה של הרבה בתי-ספר שהכריזו על היום הזה כיום של אלכוהול בכל בתי-הספר. אני הצעתי, בתי-ספר שהכריזו? תלמידים. תלמידים. תלמידים. חס וחלילה. חס וחלילה. לא, מובן שלא. אני התרשמתי שבחיפה עושים עבודה טובה בעניין הזה, אני לא יודע איך בשאר המקומות, אבל אני הצעתי, אדוני השר, גם עכשיו, במסגרת הזמן המוגבל עד 3 בחודש או עד 15 בחודש להקים חדר מצב, שיוביל אותו משרד החינוך, כי אי-אפשר שאתה תפעל לבד והמשטרה תפעל לבד ושירותי הרווחה יפעלו לבד. גם המקרה הגרוע ביותר, אם יבוא תלמיד באותו יום כשהוא שיכור לבית-הספר, מה תגיד לו, תזרוק אותו לרחוב? גם זה בלתי אפשרי. לכן, אני מציע לך לאמץ את ההצעה הזו היום ולא מחר, ולראות איך לעשות, בשילוב מערכות, שדבר כזה לא יהיה. תלמידים שנשאלו, אדוני היושב-ראש, על העניין הזה, הם אומרים שהם רוצים ריגוש או ביטוי של מרד, הם לא אמרו. הם אמרו

איזו בחורה בת 25, היא אומרת שהיא עושה את זה בשביל כסף. אז אין מנגנון להעניש אותה על-פי החוק, שהיא רוצה לעשות כסף מאלכוהול, אבל יש פה פגיעה קשה בתלמידים, ואני חושב שמשרד החינוך בראשותך צריך להוביל את העניין הזה עם שאר המשרדים, ולהיערך, הם נערכו, אבל בזמן שנותר, ביתר שאת. תודה רבה, אדוני.

כבוד השר, יש גם תלמידים רבים מהארץ

שלום. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להבהיר. מתקיימת פעילות לא ספוראדית. ניתנה הנחיה על-ידי מנכ"ל המשרד למנהלי כל המחוזות, לא רק בחיפה: כל מנהלי המחוזות מודעים לעניין ונוקטים את הפעילות הנדרשת. אני גם מקיים בימים האלה איזו ישיבה להערכת מצב. החלפתי דברים גם, אפרופו מה ששאל חבר הכנסת לוין בשאלה הנוספת, עם יושבת-ראש אחד מוועדי ההורים, הגברת אתי בנימין, שפנתה אלי בנושא הזה, והיא אמרה שהם יצאו בקריאה דומה לציבור ההורים. אנחנו מנסים לטפל בנושא הזה גם בצורה תקיפה ועניינית וגם לא לעשות אולי קידום יחסי ציבור מיותרים לעניין הזה, ונעשה כל מה שצריך לעשות. בדבר אחד בוודאי אין למערכת כל שליטה, וזה באיזה מצב בא התלמיד לבית-הספר. בעניין הזה אין למערכת שליטה,

אבל יינקטו כל הפעולות הנדרשות, ואנחנו נשקול גם את ההצעה הזאת שחבר הכנסת ברכה ציין כעת, ואני מודה לחברי הכנסת שעוקבים אחרי הנושא. אני רוצה לומר שהמהלכים שאנחנו מבצעים היום בנושא האלכוהול בכלל, צריכת יתר של אלכוהול

בני-נוער וילדים, וילדים, אני מדגיש, וילדים, ילדים שהם לפעמים בחטיבות ביניים ואפילו בבתי-ספר יסודיים, הן פעולות מאוד רחבות. הן לא רק כוללות את החינוך הפורמלי. ישבתי בנושא הזה עם כל ראשי תנועות הנוער, ותנועות הנוער גם שותפות לכך, ולתנועות הנוער יש לפעמים השפעה לא פחותה, כי מדריך בתנועת נוער, לפעמים הדברים שלו מסתברים אצל הנער או הילד בצורה שונה מאשר הורה או מורה שאומר לו: עשה או אל תעשה. וגם מועצות התלמידים שותפות בעניין הזה, כך שמתבצעת פעילות רחבה. מדובר בבעיה רחבה, והבעיה היא רחבה הרבה יותר מההתארגנות הזאת, שהיא מוזרה, היא ראויה לפי דעתי לגינוי,

וגם בה אנחנו מטפלים. תודה לשר החינוך על תשובותיו המפורטות. תמו השאילתות בעל-פה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, נא לצלצל. תודה רבה. אם כך, אנחנו עוברים להצעות חוק בקריאה טרומית, הצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת, וראשון החוקים, שהוא הנמקה מהמקום, שכן יש לשער שיש הסכמת הממשלה, הוא הצעת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון כללי פרשנות חוזה), של חבר הכנסת יריב לוין, יושב-ראש ועדת הכנסת, אבל מטעם עצמו, והוא ינמק מהמקום את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק הזו נועדה לעשות סדר ולחדד או להשיב את הוודאות המשפטית בתחום חשוב ורחב, והוא תחום החוזים. כתוצאה מפסיקות של בית-המשפט העליון נוצר חוסר ודאות בקרב אנשים שמתקשרים בחוזים, ואחר כך גם כאשר נוצרות מחלוקות ביחס לפירוש הנכון של חוזים, כאשר ניתן דרור לפרשנות מרחיבה שמתרחקת מאוד מהנוסח, ולעתים אפילו מגיעה למצב אבסורדי שבו הצדדים למשפט עצמו, ביחס לתוכן החוזה, טוענים טענות, ובסופו של דבר בית-המשפט מחליט שהם בכלל התכוונו למשהו אחר שלא נטען על-ידם כלל. צריך לזכור שחוזה ביסודו מבוסס על הסכמה של הצדדים. הצעת החוק כללה הגדרה של כללים לדרכי פרשנות חוזה, היצמדות לפרשנות המילולית, כלל של פרשנות כנגד המנסח וכן כלל שמגביל את בית-המשפט רק לפרשנות אשר ניתנה במפורש על-ידי הצדדים בכתבי הטענות. בעקבות דין ודברים שהיה עם הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים הגענו להסכמה על כך שחלק ממרכיבי ההצעה יקודמו בהסכמה עם המשרד,

מחויב להסכמה הזו, ואני מקווה שהצעת החוק הזו תהיה אכן צעד ראשון במאמץ שלנו להשיב את הביטחון והוודאות לכל המגזר העסקי ולכל מי שמתקשר בחוזים,

תודה רבה לחבר הכנסת לוין. כבוד השר, שר המשפטים, יעלה ויבוא וינמק. לשנות את הלכת אפרופים הידועה, שהצעת החוק הזו נועדה לשים אותה במקומה הטבעי. זה הראוי לה. בדרך כלל יש סובב ויש מסובב. ויש גם מסובב. מכל זה יוצא בלבול גדול.

בשביל זה באה הכנסת, שהיא נציגתו היחידה של הריבון. אין נציג אחר מלבד הכנסת, והיא קובעת את החוקים במדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, את חטאי אני מזכיר היום, והלכת אפרופים, מקורה בתיק שאני טיפלתי בו, אז לפתחי חטאת רובצת. סעיף 25 לחוק החוזים קובע את כללי הפרשנות של חוזה. בהתאם לנוסח הסעיף, חוזה יש לפרש לפי אומד דעתם של הצדדים לחוזה כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה, ובמידה שאיננה משתמעת ממנו,

בהצעת החוק של חבר הכנסת לוין מוצע לשנות כלל זה ולקבוע במקומו כי חוזה יפורש על-פי תוכנו המילולי, ובמקרה שבו התוכן המילולי בעל כמה משמעויות יועדף הפירוש הגורע מזכויותיו של מנסח החוזה. כמו כן, מוצע לקבוע כי במקרה שבו היה תוכנו המילולי של החוזה בלתי מספיק לשם פירושו, יפורש החוזה לפי אומד דעתם של הצדדים כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה, ובמידה שאיננה משתמעת ממנו, מתוך הנסיבות, אך זאת רק בתנאי שטענה בדבר תוכנו ותוצאתו של פירוש כאמור ניתנה במפורש על-ידי צד להליך המשפטי בעניין פרשנות החוזה, במסגרת סיכומי טענותיו. הממשלה מתנגדת לנוסחה של הצעת החוק במתכונתה הנוכחית, שכן הצעת החוק בנוסחה הנוכחי עשויה לפגוע בסמכותו של בית-המשפט לרדת לאומד דעתם של הצדדים להסכם, לרדת

לרדת לאומד דעתם. ובסופו של דבר לפגיעה בצדדים עצמם. ואומנם הכלל הקבוע היום בסעיף 25(א)

ראשית כול, מתוך הגישה כי יש לרדת לאומד דעתם של הצדדים להסכם. לרדת, אבל לא לקבוע. ויצוין, שום חוזה, ויהיה המפורט והמתוחכם ביותר, אינו כולל הסכמה מלאה וברורה לגבי כל שאלה העשויה להתעורר לגבי תוכנו, קיומו או הפרתו.

הושגה הסכמה עם המציע, שלפיה הצעתו של המציע תתמקד אך ורק בפרשנות לרעת מנסח החוזה במקרה שבו חוזה ניתן לפירושים שונים. הצעה זו תואמת את, חבר הכנסת בר-און, הואיל והממשלה מתכוונת להסכים, למרות נימוקיו, עומדת לפניך האפשרות לעלות על הדוכן, אז תבקש, זה הכול.

ראיתי אותך. הצעה זו תואמת את המלצותיה של ועדת

אשר מונתה בזמנו בידי שר המשפטים.

ובכפוף להסכמה זו, אנו מציעים לתמוך בהצעת החוק בכפוף לתיאומים עם משרד המשפטים. תודה. רק רגע, אדוני. האם חבר הכנסת לוין מסכים להתניית השר? הוא מסכים להתניית השר, לכן יש הסכמת ממשלה, אף-על-פי שמתשובת השר אני הבנתי שאין הסכמת ממשלה. לכן אני מאפשר לאחד מחברי הכנסת המתנגדים, וראשון המתנגדים היה חבר הכנסת בר-און.

אדוני, תודה.

ואחר כך יוכל השר להשיב או יוכל חבר הכנסת להשיב. הואיל וזו הנמקה מהמקום יש לך רק שלוש דקות ולא חמש. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אני לא באמת מתנגד לזה, ואני מודה שאני עולה לכאן רק כדי להביע את עמדתי. אני לא אצביע, לא אשתתף בהצבעה. לא, אבל במקרה שלך יש התייחסות לגופו של עניין.

רק לגופו של עניין. ולגוף ההנמקה, משום שיש פה איזו תהייה. אדוני היושב-ראש, לא בכדי קראתי בקריאת ביניים לשר המשפטים שעל "חטאיו" הוא מכה היום, כי ההבדל הדק שבין לרדת לאומד דעתם של הצדדים ולקבוע את אומד דעתם של הצדדים, על זה כל הצעקה, כל הצעקה וכל המהומה. וצריך להכיר תודה מרובה למציע, שבא ומסדר את התקלה הגדולה שיצאה מתחת ידיו של בית-המשפט העליון, ואני אומר את זה בזהירות רבה ובכל הכבוד לבית-המשפט. צריך גם להודות ביושר, שבית-המשפט העליון התחיל לתקן את התקלה הזו, ובכמה פסקי-דין, בדרכם של שופטי בית-המשפט העליון, לאט לאט, צעד אחר צעד, הם מנסים לתקן את התקלה הזו. התקלה הזו היתה תקלת יסוד בעולם המשפט, משום שבאותו רגע עורכי-דין ואנשים שניסחו חוזים היו צריכים לא רק לאמוד את דעתם ולנסות להביע אותה בצורה הברורה והמפורשת ביותר, אלא גם לשמור טיוטות והתכתבויות כדי שתהליך התחקיר שבתי-המשפט נטו לעשות, לא בית-המשפט העליון, בית-המשפט העליון שאולי יודע לעשות את זה, אלא כל שופט, אפילו בית-משפט לתביעות קטנות ובתי-משפט לעניינים מקומיים או בית-משפט השלום, בחוזים קטנים. התחילו להציף בתביעות, להציג מכתבים וטיוטות, כך שכל עניין שכלול חוזה או שכלול הסכם לכדי חתימה או כדי גמירת דעת מעולם לא הסתיים בגמירת הדעת, משום שאותה קופסה שהמשפטנים והצדדים רצו לסגור אותה במקום מסוים כדי שאף אחד לא יתערב במהלך שיקול הדעת שלהם ובמערך שיקול הדעת שלהם, זה הפך פרוץ, הפך מסננת, שכל דכפין ייתי וייתן את שיקול דעתו הפרטי או השיפוטי, לצורך העניין, אותו הדבר. נוצרה מהומה גדולה, תקלה גדולה, עולם החוזים ועולם המשפט סבל סבל גדול בתקופה הזו שפסק-הדין הזה עמד על מכונו. תודה למציע, וראוי לה, לממשלה, כמי שמנווטת גם את עולם המשפט וגם את העולם העסקי, להזדרז בעניין הזה, כי קול הצעקה מהשטח הוא קול גדול, ומי טוב כשר המשפטים שעסק בדברים האלה עד לא מכבר,

תודה רבה לחבר הכנסת בר-און. אני מבין שהמציע מסכים בכל זאת להתניית הממשלה ולכן אנחנו נעבור להצבעה. עוברים להצבעה על הצעת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון, כללי פרשנות חוזה),

בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק החוזים

כללי פרשנות חוזה),

לדיון מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 43 בעד, מתנגד אחד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט על מנת להכינה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, מתן קצבת סיעוד בכסף ישירות לזכאי), של חברי הכנסת שלי יחימוביץ וחיים כץ. ינמק מהמקום חבר הכנסת חיים כץ. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כל מגוון הגמלאות שמשלם הביטוח הלאומי לזכאים, כגון קצבאות נכות,

קצבאות זיקנה ודמי אבטלה, משולמות לזכאי עצמו, והוא רשאי להחליט מה לעשות עם הכסף. המקרה היחיד שבו נמנע המוסד לביטוח לאומי מלשלם גמלה המגיעה לזכאי על-פי דין הוא גמלת סיעוד. גמלה זו מוענקת על-פי החוק לחברה או עמותה, ומעניקה לזכאי שירותי סיעוד בפועל באמצעות העסקת מטפלות. הסדר זה נובע מגישה שלפיה הזקן אינו מסוגל לדאוג לעצמו, וכתוצאה מכך מועסקות היום כ-77,000 מטפלות באמצעות 130 חברות כוח-אדם ועמותות. הביטוח הלאומי עשה פיילוט של העברת הכספים לנזקק עצמו, למשפחת הנזקק, ונראה שהתוצאות של הביטוח הלאומי די תואמות את הצעת החוק המבוקשת, של שלי יחימוביץ ושלי. אנחנו מבקשים לקדם את הצעת החוק, וזה מותנה בהליכה משותפת עם הביטוח הלאומי ועם שר הרווחה. אני מקווה שהכנסת תאשר הצעת חוק זו.

כבוד שר הרווחה יעלה ויבוא ויביע את עמדת הממשלה. אם הממשלה מסכימה ואיש מחברי הכנסת לא יבקש להתנגד, אנחנו נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להודות למציעים על ההסכמות שהגענו אליהן, ואני גם מודה לחבר הכנסת כץ. אני רק אסביר שפרק י' לחוק הביטוח הלאומי עוסק בביטוח סיעוד, אחד החוקים הכי נאורים, הכי מרשימים והכי חברתיים שיש. מתוכו מגיעים עשרות אלפי מטפלים לבתים של קשישים ומטפלים בהם לפי שעות, לפי מפתחות ולפי האחוזים של הקושי התפקודי שלהם. לאחרונה השלים המוסד לביטוח לאומי מכרז מרשים וגדול, שעבדנו עליו הרבה שנים, ובו נבחרו קרוב ל-300 תאגידים שמספקים את השירות. היום כ-133,000 איש ואשה מקבלים את השירות. לפני שנתיים או יותר עבר תיקון מס' 100 לחוק הביטוח הלאומי, שקבע בסעיף 225א שניתן לתת את גמלת הסיעוד בכסף, בשיעור של 80% משווי הגמלה הניתנת כיום בעין למי שמתקיימים התנאים: קודם כול הוא זכאי לגמלת סיעוד ברמה הגבוהה, או אחת הרמות הגבוהות, זה אומר ליווי צמוד

והוא מקבל ממילא שירותי סיעוד בפועל לא על-ידי בן משפחה. מתוקף זה אנחנו הפעלנו ניסוי, אבל לא הספקנו לתת ניסוי של שנתיים באופן מלא וממצה ומקיף. עד שהופעל הניסוי, עד שהוא יושם, עד שהלקוחות קיבלו והתעניינו בו לקח הרבה זמן. בפועל, רק 300 משפחות קיבלו גמלה בכסף לעומת גמלה בעין. כשהגיע החוק של חבר הכנסת כץ, הסכמנו שהחוק יקודם כך שהוא ישונה ותקופת הניסוי תוארך עד שנתיים. השר יהיה מוסמך להוסיף עוד אזורים, אנחנו הפעלנו רק כמה אזורים. ברגע שנקדם את החוק, נעריך את הניסוי ונבדוק אם באמת לכל הדעות שמופעלות לכאן ולכאן, ויש היבטים לכאן ולכאן, כמו שאמר חבר הכנסת כץ,

זה דבר שמוכיח את עצמו ואם הוא נכון מבחינה חברתית ומעשית. אני מודה מאוד למציע, ואני מבקש שנקדם את זה יחדיו, גם בתיאום עם האוצר.

חבר הכנסת כץ, אתה כבר אמרת קודם שאתה מסכים לתאם יחד, אבל אני צריך לשאול אותך פעם נוספת. לכן, יש הסכמת ממשלה ואין התנגדות מצד אחד מחברי הכנסת. רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, מתן קצבת סיעוד בכסף ישירות לזכאי), של חברי הכנסת שלי יחימוביץ וחיים כץ, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

לדיון מוקדם בוועדת העבודה,

ותעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק לסיוע ולעידוד ייצור מזון לחולי צליאק, התש"ע 2009, של חבר הכנסת אליעזר מוזס. חבר הכנסת מוזס, נא לנמק מהמקום.

אדוני היושב-ראש, חז"ל אמרו: "ישראל רחמנים בני רחמנים". הצעת החוק הזאת המונחת לפניכם ומובאת לאישורכם מהווה פריצת דרך משמעותית לחולי הצליאק. אני מודה לוועדת השרים שהכירה בכך ואישרה את הצעת החוק. מטרתה היא עידוד מפעלי מזון מונופוליסטיים לייצר אחוז מסוים בקו הייצור ללא גלוטן, מזון המותאם לחולי צליאק. כיום קיימים בשוק מעט מאוד מוצרים ללא גלוטן המותרים לחולי צליאק, בזמן ששיעור חולי הצליאק כיום הוא 1:120: על כל 120 אזרחים, ה-121 הוא כבר חולה צליאק, זה המשמעות של זה. יש מפעלים שמייצרים מזון נטול גלוטן אך אינם מציינים זאת על-גבי האריזה. אחרים מייצרים רק ליצוא, ללא התחשבות ב"עניי עירך קודמים". הצעה זו באה לענות על הפרצות האלה. המשך החקיקה יתואם עם משרדי הבריאות, האוצר והמשפטים.

תודה רבה. להצעה זו צמודות שתי הצעות חוק נוספות, האחת של חבר הכנסת אורי אורבך והאחרת של חבר הכנסת מאיר שטרית. מייד ינמקו אורי אורבך ומאיר שטרית, והשר ישיב על כל שלוש ההצעות. אני מבקש בהזדמנות זו רק לברך תלמידי מכינות קדם-אקדמיות ממכללת "ספיר", שהם אורחיו של חבר הכנסת טיבייב. הוא ביקש ממני, לא אחרים ביקשו ממני להזכיר את שמו. אני מברך את התלמידים בברכת ברוכים הבאים לכנסת ישראל.

אדוני היושב-ראש, ההצעה להקל על חולי הצליאק באמצעות היצע יותר רחב של מוצרים, וממילא גם הורדת המחירים, תבוא לדיוני הוועדה ובתיאום עם הממשלה. זו יכולה להיות בשורה גדולה לחולי הצליאק, שמתקשים היום במציאת מגוון מספיק גדול של מוצרים. אני חושב שזה צריך להיות צעד אחד, אדוני סגן שר הבריאות, הדברים מכוונים גם אליך, ליצור איזה, לא יודע אם עמותה או גוף מסוים שמטפל באנשים שהייתי קורא להם "מוגבלי מזון". אני לא כולל בזה דווקא את האנשים השומרים על כשרות, אלא אנשים שיש להם הגבלות תזונה מסיבות בריאותיות. יש אלרגים ויש כמובן חולי הצליאק. אני חושב שזו סוגיה, מאות אלפי אזרחים בישראל, חלקם הגדול ילדים, סובלים מהגבלות בנושא התזונה, והמחוקק צריך להתערב כדי שליצרנים תהיה אפשרות ויהיה משתלם לייצר ולשווק את המוצרים האלה.

ההצעה של חבר הכנסת מוזס, שלי ושל חברים אחרים, ובעבר של סגנית השר אורית נוקד, שטיפלה בנושא הזה, זה יכול להיות יום חשוב מאוד לאזרחים רבים בישראל. אני מודה לך. תודה רבה לחבר הכנסת אורבך. חבר הכנסת מאיר שטרית, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול, תודה רבה. אני רק רוצה לומר, פשוט לשם התיקון, ששתי ההצעות האלה הוצמדו להצעה שלי, שהיתה ראשונה. אבל בהתחשב בכך שהממשלה שינתה את דעתה על-פי הצעתי, אני מצטרף להתחייבויות של שני חברי הכנסת. הרעיון הוא לצרף את שלוש הצעות החוק לחוק אחד ולדון בו בהתאם ובקשר להתחייבויות של חברי הכנסת האחרים לממשלה. אנחנו נקדם את זה ביחד, ואני מקווה שנביא באמת ישועה ועזרה לחולי הצליאק בארץ. אני מודה לחבר הכנסת מאיר שטרית. אתם רואים, הרבה יותר מהר כשנותנים להם לדבר מאשר מתחילים להתווכח.

גם הוא צדק, הוא בא ואמר שהוא היה החלוץ. כבוד השר ישיב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שרים נכבדים, הצעות החוק לפנינו הן הצעות חוק חשובות. לפי הצעת החוק תוטל חובה על יצרנים ויבואנים העומדים בקריטריונים מסוימים, כמו היקף מחזור מכירות מסוים, לייצר או לייבא מזון ללא גלוטן בהיקף שלא יפחת מ-5% משיעור מחזור המכירות השנתי שלהם. באשר ליצרן מזון, תחול החובה הנ"ל לגבי כל סוגי מוצרי המזון המיוצרים על-ידו. באשר ליבואן מזון, תחול החובה אם הוא מייבא מזון מיצרן בחוץ-לארץ המוכר גם מזון ללא גלוטן.

לפי הצעת החוק יצרני מזון ללא גלוטן ייהנו מהקלה בשיעור מס הכנסה או מס חברות. נושא סימון מוצרי מזון המכילים גלוטן וכן הדרישות המקצועיות לייצר מזון המסומן "ללא גלוטן" מוסדרים כיום במסגרת תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן), התשנ"ו 1996. לפיכך, המוצע בסעיף 3(א) ו-(ב) להצעת החוק מוסדר כבר כיום בחקיקת המשנה הנ"ל. כמו כן, המוצע בסעיף 6 להצעת החוק באשר לחובת ביצוע בדיקות מעבדה, אין מקומו בחקיקה ראשית אלא בתקנות או בהנחיות מקצועיות.

משרד הבריאות תומך בעידוד יצרני המזון העומדים בדרישות המקצועיות והחוקיות לייצר מזון ללא גלוטן. בעניין זה יודגש כי בטרם הטלת חובה גורפת על יצרן שאינו מייצר מזון ללא גלוטן לייצר מזון ללא גלוטן, באשר לסוגי מוצרים רבים יש להתחשב ביכולת הטכנולוגית של היצרן ובעלויות הייצור הכוללות של חובה זו. לפיכך, יש לנסח מחדש את הסעיפים הנ"ל בהתאם למגבלות הקיימות ולדרוש כי סמכות הפיקוח תהיה של משרד התמ"ת, הרווחה או האוצר, לפי העניין. במסגרת תמיכת משרד הבריאות בעידוד ייצור מזון ללא גלוטן בוצעו בשנים האחרונות כמה פעולות שמטרתן שיפור ההיצע של מוצרי המזון המיועדים לחולי הצליאק, וזאת במסגרת החקיקתית העומדת לרשותו: משרד הבריאות מתקצב מתקציבו באופן ישיר קמח נטול גלוטן, כך שעלותו זהה לקמח הלבן הרגיל. חבר הכנסת שטרית, חברת הכנסת רוחמה אברהם, אתם דורשים הקשבה מלאה כשאתם מדברים. השר עונה ומי שלא רוצה יצא החוצה וידבר. טיוטת התיקון לתקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן), התש"ע 2009, הופצה לפני כמה חודשים לסבב הערות. במסגרת הטיוטה הוצעו כמה תיקונים, ביניהם העלאת הסף המרבי המותר לגלוטן במזונות שיסומנו "ללא גלוטן" ל-20 חלקים למיליון במקום אפס חלקים למיליון, כפי שקיים בתקנות הקיימות, בהסתמך על המלצות בין-לאומיות. לאור האמור לעיל, הממשלה תסכים להצעת החוק בכפוף לביצוע התיקונים המפורטים לעיל. אדוני היושב-ראש, אני מבקש שתי הערות לסדר: א. אני רוצה ואני מבין שחברי הכנסת, השר בגין, שר האוצר, יושב-ראש ועדת העבודה, השר מנסה להביא את עמדת הממשלה. אנחנו גמרנו את החוקים שלך, חבר הכנסת כץ, תן הזדמנות לאחרים. אני מבקש כמה הבהרות, אדוני היושב-ראש. את הצעת החוק שלפנינו בעצם הציעה סגנית השר אורית נוקד בקדנציה הקודמת. זה חשוב, ואני מבקש שגם חברי הכנסת מוזס ואורבך יתחייבו בתיאום עם משרד הבריאות והאוצר, יכול להיות שצריך להיות גם התמ"ת כאן,

לתאם את הדברים. למשל, אני נגד לחייב את היבוא, כי זה כמעט בלתי אפשרי, אבל הייצור המקומי, בהחלט כן. צריך גם לראות את הכמות, ואני רוצה תיאום בזה. באשר לחבר הכנסת מאיר שטרית, מאיר, אני מבקש ממך,

היות שהצעת החוק שלך לגמרי שונה מההצעה שלהם, והיות שבעיקרון ועדת השרים התנגדה לחוק הזה, אני מבקש שתבהיר כאן לכולם. אני אשאל אותו. אמרתי.

אני מבקש להבהיר את השאלה. זה לא בדיוק מה שהוא אמר. אדוני אמר, הם יסכימו. היות שיש לי קשיי הבנה לפעמים, אני אשמח להבין את זה עוד פעם אחת. אני אדאג לזה, אדוני. אמרתי מראש, גם כשהצגתי. אני רוצה שתבהיר. כבוד שר הבריאות, אני אדאג לזה. נכון שאתה הצעת את זה לפני כן, אבל הצעת החוק שלך לגמרי אחרת, שדורשת תקציבים, ולכן זאת בעיה. אני מבקש שתצטרף אליהם.

תודיע את זה. אנחנו נשאל אותו, אדוני. תודה רבה לשר. חבר הכנסת מוזס, האם הבהרות השר ברורות לך ואתה מסכים להן? חבר הכנסת אורבך, האם אתה מסכים? חבר הכנסת שטרית, בוודאי אליך אני פונה. אתה מכפיף את הצעתך להגבלות השר. מה שהוסכם עמהם מוסכם עלי. זה מחייב אותך, זה לא מחייב את הוועדה.

תודה רבה. הואיל וכולם מסכימים, אנחנו נעבור להצבעה, כי אין מתנגד. רבותי חברי הכנסת, אנחנו נצביע על כל הצעה בנפרד. הצעת חוק לסיוע ולעידוד ייצור מזון לחולי צליאק, של חבר הכנסת מוזס, נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק לסיוע ולעידוד ייצור מזון לחולי צליאק, התש"ע 2009, לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

אני קובע שהצעת החוק בנושא ייצור

ואין נמנעים.

עברה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות על מנת להכינה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק של חבר הכנסת מאיר שטרית. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק תמיכה בחולי הצליאק, התשס"ט 2009, לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

האסיר זכאי להגנה על כבודו. אני מדבר היום על אוכלוסייה שנמצאת בחצר האחורית של החברה. אוכלוסייה זו, שנשפטה, קיבלה את עונשה מבית-המשפט, ומיותר לציין שאוכלוסייה זו מגיעה בדרך כלל ממצב סוציו-אקונומי נמוך ביותר של החברה. תפקידנו כחברה לשקם אותם, לחנך אותם, להדריך אותם, לעזור להם על מנת שיחזרו לחברה לא כמו צ'ק ללא כיסוי, שחוזרים, מגיעים לבית-סוהר, יוצאים מבית-סוהר וחוזרים אליו, אלא לשקם אותם על מנת שהם ישרתו את החברה כאזרחים לאחר ריצוי עונשם בכלא.

החוק הזאת,

ממש שוק. לא קל ביום רביעי, שחברים באים להצביע, ויש חזקה שהם שומעים. אבל אני יכול רק לנסות להתמודד עם חברים לא מסיעתך. אם חברים מסיעתך, זאת בעיה. רבותי, כל מי שעומד, גם כבוד השרה סופה לנדבר, אנא צאו החוצה. חבר הכנסת ביבי מבקש כאן לנמק, וזכותו לבקש הקשבה, משום שחברי הכנסת רוצים לדעת אם הם יצביעו או לא יצביעו בעד הצעת החוק. הצעת החוק שלי אינה באה לומר ששירות בתי-הסוהר לא עושה את עבודתו כראוי. השר כהן, גפני, באמת, צאו החוצה. שירות בתי-הסוהר במדינת ישראל עושה את עבודתו כראוי, אך עם זאת הצעת החוק הזאת דורשת תקציב, ואת זה אין לשירות בתי-הסוהר. לעניות דעתי, כיום המדינה אינה מתנהגת בצורה נאותה לאסיריה. בהרבה ממתקני הכליאה הסטנדרטים הם מאוד מאוד נמוכים. תארו לכם, רבותי, סטנדרט של 2.9 מ"ר לבן-אדם. זה ממש להכניס בן-אדם, זה מה שקיים עכשיו? זה המצב היום. המצב היום זה 2.9 מ"ר, זה כולל מרפסות, זה כולל מעליות, זה כולל חדרי מדרגות, זה כולל חצר טיולים. זאת אומרת, 2.9 מ"ר ברוטו, אני מדבר. ההצעה שלי מדברת על 4.5. אני רק רוצה לומר לכם,

מה קורה בעולם המערבי. בעולם המערבי יש מדינות שנחשבות לחלשות ויש שם 6 מ"ר לאסיר, ויש מדינות כמו שבדיה ושווייץ ומדינות אחרות, ששם יש 12 מ"ר לאסיר. לכן ההצעה שלי באה לומר למדינה, לממשלה: תתעשתו ותגדילו את מרחב המחיה לאסיר מ-2.9 מ"ר ל-4.5.

תודה לחבר הכנסת אריה ביבי. כבוד השר אהרונוביץ יבוא וישיב בשם הממשלה. אם הממשלה תסכים להצעה, תקום הזכות. אבל אם היא תתנגד, הזכות לא קיימת אלא לחבר הכנסת אריה ביבי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת אריה ביבי, הנציב לשעבר, מציע לקבוע בפקודת בתי-הסוהר הוראה מחייבת שלפיה השטח הממוצע לאסיר בתא לא יפחת מ-4.5 מטרים רבועים. לדברי המציע, במתקני כליאה רבים יש צפיפות שלא עולה בקנה אחד עם תנאי הכליאה המקובלים בעולם המערבי, ואני מסכים אתך.

הצעת החוק מבקשת לאמץ את הסטנדרט הקבוע כיום לגבי עצורים בתקנות המעצרים גם לגבי אסירים. המציע אינו מתייחס בהצעתו להבחנה בין מתקני כליאה קיימים למתקני כליאה עתידיים. הנושא של קביעת תנאי כליאה עלה בחודשים האחרונים מכמה גורמים. שירות בתי-הסוהר ערך עבודת מטה מקיפה במטרה לקדם תיקון חקיקה שעוסק בתנאי כליאה הולמים. ועדת השרים לענייני חקיקה הנחתה את המשרד לביטחון הפנים לבחון את הנושא בעקבות דיון בהצעת חוק פרטית של חבר הכנסת דב חנין, וועדת הפנים של הכנסת התנתה את אישורו של תקן הכליאה העתידי בקידום חקיקה שתקבע את שטח המחיה המינימלי. זה המקום לציין כי המטרה העומדת בבסיס הצעת החוק ראויה בהחלט, ואני חושב שהיא נכונה. עם זאת, בבדיקה שנערכה בשירות בתי-הסוהר נמצא כי שיפוץ בתי-הכלא, אגפי הכליאה, בהתאם להצעת החוק האמורה, צפוי לעלות לפחות 800 מיליון שקל.

המשרד לביטחון הפנים, שאני עומד בראשו, חבר הכנסת כץ,

הכבוד, אתם מתחת לדוכן הנואמים, ואתם בטלוויזיה. לא רק אתם לא רואים את זה. כידוע, המשרד לביטחון הפנים, שאני עומד בראשו, עובד על-פי מסגרת תקציב, ולכן לא אוכל לתמוך בחוק המוצע, אלא לפעול במסגרת המשאבים הקיימים. עם זאת, בשל חשיבות הצעת החוק, המשרד ימשיך לעבוד מול גורמי משרד האוצר, משרד המשפטים ושירות בתי-הסוהר כדי לבחון כיצד יהיה ניתן לקבוע תנאי כליאה הולמים לאסירים, בדומה לעצורים, במתקנים הקיימים או במתקני כליאה הצפויים להיבנות בעתיד. אשר על כן, אבקשכם להתנגד להצעת החוק.

חבר הכנסת אריה ביבי, אדוני רוצה להשיב על נימוקי השר?

רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מרחב מחיה לאסיר), התש"ע 2009, שהממשלה מתנגדת לה מטעמי תקציב. נכון, כבוד השר?

תודה רבה. נא לשבת. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מרחב מחיה לאסיר), התש"ע 2009, נתקבלה. 33 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. אני קובע שאף-על-פי שכולם חושבים שההצעה היא בעלת היגיון רב, התקציב לא מאפשר, והכנסת דחתה זאת. לכן אנחנו ממשיכים בסדר-היום. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, תנאים לקבלת פטור מטעמי הכרה דתית), של חבר הכנסת משה מוץ מטלון, הצבעה בלבד. ישראל חסון, אדוני, כפי שהבטחתי לך בעבר, לפני ההצבעה תרענן את זיכרונם של החברים.

אתה מבקש הצבעה אישית? כן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, כפי שהבטחת לי וכפי שהבטחתי לך, זה היה ב-20 באוקטובר, והתבקשנו לדחות את זה בחודש על מנת שהממשלה תוכל להגיש ולאשר הצעת חוק נגדית. אדוני היושב-ראש, מאחר שנתתי את ההבטחה הזאת לך, כשפנו אלי מהקואליציה וביקשו ממני עוד שבוע ועוד שבועיים, פעלתי ברוח הדברים, ואנחנו נמצאים היום חודשיים וחצי או שלושה חודשים אחרי. בעוד עשרה ימים זה שלושה חודשים. בעוד עשרה ימים שלושה חודשים. אני משוכנע שאתה יודע שלא הוצע שום דבר ולא הוגש לשולחנך ולשולחן הכנסת מאומה. לפיכך הנושא נמצא כאן לדיון. מאחר שביקשת ממני לרענן קצת את הזיכרון, אני ארצה להיתלות קצת באילנות גבוהים, והייתי שמח אם ראש הממשלה היה שומע את ההגדרה שבן-גוריון הגדיר בדיון, חברת הכנסת מירי רגב, זה נושא שקשור לגיוס בנות לצבא. ויש לי תחושה שזה מעניין אותך מאוד, כי אחרת לא יגיעו להיות אלופות. אדוני ראש הממשלה, בן-גוריון, בשנת 1951, כשהוא עמד בהצעת חוק דומה, הגדיר, ואני מצטט, זה ציטוט מעניין, לפחות בעברית שלו. הוא אמר, בשנת 1951, שלדחות את הדיון ואת ההחלטה בנושא גיוס בנות זה, המצב בעניין נעשה סקנדליוזי. סקנדליוזי, ככה הוא הגדיר את זה ב-1951. משנת 1951 אנחנו מקיימים את הדיון הזה. אני אומר לך שלטעמי הדיון הזה הוא דיון ביכולת שלנו להסתכל בעיניים של החברה הישראלית ולהמשיך לדרוש את זה. אני אומר שהדבר הזה הוא האמת האמיתית של כולנו. משנת 1951 ועד היום התקיימו דיונים, ואתה יודע מה היתה ההתנגדות של המפלגות החרדיות?

הם התנגדו מסיבה אחת, הם אמרו: אנחנו לא מוכנים לאשר פטור משום שאין אף אחד שיודע להגדיר מיהו דתי, ואנחנו לא מוכנים שמישהו יגדיר מיהו דתי. ההצעה הממשלתית, שעברה בוועדת השרים, מתבססת על כך שצה"ל יגדיר מיהו דתי. מילא לא מתגייסים, שזה חמור, לערבב את צה"ל בוויכוח הזה זה חמור שבעתיים, לגלגל את מה שהבית הזה חייב לעשות לפתחו של צה"ל זה חמור עוד יותר משבעתיים, ופתאום נשאל את עצמנו לאן אנחנו מובילים את זה. אנחנו נוציא את כל העוזרים מהאולם, אני מודיע לכם. מספיק חברי הכנסת מפריעים פה לנואם, אבל אם אשמע קולות העולים מהעוזרים, כי אני מאפשר כמעט לכל שר להביא את עוזרו, אם הם יפריעו לחברי הכנסת נוציא את כולם מהאולם. אני יכול לעמוד פה שעות ולנמק על החשיבות. אני חושב שכל אחד פה מבין מה החשיבות של העניין. אני לא מתווכח, אני לא רוצה לשנות את הסטטוס-קוו, אני לא רוצה לגעת בדיון על הבנות החרדיות או הבנות הדתיות באמת, כפי שהחוק קובע בפרמטרים לגבי גברים. אני רוצה שוויון. אני דורש שוויון, לא מבקש שום דבר מלבד שוויון אותם פרמטרים לבנים, אותם פרמטרים לבנות, ואני מוכן גם לעשות הנחות, רק שאיש לא מוכן לדבר על ההנחות האלה. איש לא מוכן לדבר על ההקלות האלה. הדיון פה מוביל אותנו, אי-קבלת החלטה בעניין הזה, בתוך חמש שנים לשבר, לשבר שכל מי שיושב פה עכשיו יהיה חתום עליו, ולא יוכל להגיד: לא התרענו. זה לא שנת

אנחנו הולכים לחצות את ה-40%. אנחנו הולכים לחצות בעוד חמש שנים את ה-60%, ומה נעשה אז? אז אם הנושא הזה חשוב למישהו, אם פני החברה חשובים למישהו, או המדינה הזאת חשובה למישהו מאלה שמקבלים את ההחלטות, יואילו להפגין את האומץ הציבורי ולתמוך בהצעת החוק הזאת.

ישיב סגן שר הביטחון מתן וילנאי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, למה שר הביטחון לא עונה? הוא לא מדבר. חבר הכנסת מולה, לצערי הרב, עדיין אין לי הכישורים המספיקים להיות דוברו של שר הביטחון. בבקשה, כבוד השר וילנאי. כבוד היושב בראש, חברי חברי הכנסת, אני עניתי על הצעת חוק כזו, של חבר הכנסת איתן כבל, חבר הכנסת כץ, אתה עומד ליד השר,

לכו החוצה, למה להפריע? עניתי על הצעת חוק דומה לזו, של חבר הכנסת כבל, לפני שבועיים, ואני חוזר ואומר את הדברים גם עכשיו. הממשלה דוחה את הצעת החוק הזאת כפי שדחתה את הקודמת. הממשלה מכינה הצעת חוק שלה, שעוסקת בסוגיה הזאת. היא נמצאת כרגע אצל הדרגים המשפטים, ולפי מה שהובטח לי היא תונח על שולחן הכנסת בשבוע הבא. אני ממליץ לכולנו להתאזר בסבלנות הראויה ולהצביע על הצעת החוק בשבוע הבא. רבותי, יש לחבר הכנסת ישראל חסון זכות לענות.

מה הזעקות? תודה רבה לסגן שר הביטחון, השר וילנאי. חבר הכנסת ישראל חסון יעלה. מה שאני הבנתי הוא שהשר מבקש עוד שבוע. אתה יכול להסכים, יכול גם לא להסכים. עוד שבוע, עוד שבוע ועוד שבוע. זה כדי לגמור את זה סופית.

הוא יכול להצביע.

היושב-ראש, סגן שר הביטחון, אני מבקש, באמת, אני מבקש עכשיו שנמשיך לנהל את הדברים שלנו ביושר, כפי שניהלנו אותם ב-30 השנים האחרונות, אדוני סגן שר הביטחון.

הממשלה מבקשת מאז יולי לדחות בחודש.

הצעת החוק הממשלתית לא מטפלת בנושא המניעה. היא מטפלת בתחום האכיפה, עם בעיות רבות. הצעת החוק הממשלתית עברה כבר את ועדת השרים, הצעת החוק הממשלתית היתה יכולה לעלות כבר לפני שלושה שבועות. אתה יודע למה דוחים את זה. אתה יודע, אני מאוד מצטער על הפוזיציה שאתה נמצא

שאתה מחויב להגיד דברים ואתה לא יכול לומר את אשר, לדעתי, נמצא בלבך ומצפונך. אני מצטער שאני לא רואה את שר הביטחון, שיגיד כנ"ל, הוא פה. הוא פה, מול עיניך. אתם רואים שהוא אפילו מקשיב.

אדוני שר הביטחון, אני חושב שאתה, הוא לא חייב לענות לך. הוא לא צריך לענות לי. אני רוצה שרק ישמע. סתם, רק ישקיע בקשב. אדוני שר הביטחון, אתה, חבריך הרמטכ"לים לשעבר, שיושבים מסביב, שמתמודדים עם הנושא הזה של אנשי הצבא, אתה, שהתמודדת לפני חודש עם נכי צה"ל, צריך להסתכל לחברה הישראלית, ולהגיד אם אתה תומך בהמשך ההשתמטות. המשך ההשתמטות. והצעת הממשלה, כולנו יודעים שאין בה מאומה, ולפיכך הדחיות. אני מבקש להצביע עכשיו, ותגידו את דברכם. אני אתמוך בהצעת החוק הממשלתית אם הממשלה תתמוך בזו בקריאה טרומית. אני מודיע לחבר הכנסת ישראל חסון, שהודיע לנו שהוא רוצה להצביע, שגם אם הוא לא היה מבקש להצביע עכשיו, יש חברים שמתנגדים לדחיית ההצבעה. השר ליצמן הודיע לי, הוא לא יכול, הוא מהממשלה. חבר הכנסת מוזס הודיע לי שהוא מבקש הצבעה מיידית. הואיל והיתה תשובת הממשלה, שיקול הדעת עכשיו הוא בידי הכנסת. הואיל והם ביקשו להצביע עכשיו, אין בעיה. הבעיה היחידה היא רק שקיבלתי חתימתם של יותר מ-20 חברי כנסת המבקשים ממני הצבעה שמית. לראות מי מעודד השתמטות. כשאמרתי "בעיה", זאת היתה מטאפורה. לא בעיה שלילית. אני זוכר שהגדרנו את זה בישיבה הקודמת: מי שבעד השתמטות, יצביע. נדמה לי שאתה קצת אימפריאליסט. חבר הכנסת חסון, תן לו את יומו. אדוני המזכיר, לקיים את ההצבעה בעל-פה בבקשה.

עפו אגבאריה, אינו נוכח רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך,

חיים אורון,

זבולון אורלב,

דוד אזולאי, נגד אריאל אטיאס, נגד דניאל אילון, נגד רוברט אילטוב, אינו נוכח דליה איציק,

מיכאל איתן,

אריה אלדד, בעד טלב אלסאנע, אינו נוכח זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, נגד אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד זאב בוים,

אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, נגד מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון,

רוני בר-און, בעד אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק,

אילן גילאון,

גילה גמליאל,

מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני,

אברהם דיכטר,

דני דנון, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי,

יצחק הרצוג,

דניאל הרשקוביץ, נגד מגלי והבה, בעד מתן וילנאי,

נגד נסים זאב, נגד אורית זוארץ, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי,

דב חנין, אינו נוכח יואל חסון, בעד ישראל חסון, בעד שי חרמש, בעד אחמד טיבי, אינו משתתף בהצבעה רוברט טיבייב,

שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל,

יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד יעקב כץ,

ישראל כץ,

ציפי לבני,

לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו,

מנחם אליעזר מוזס, נגד שלמה מולה, בעד שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, אינו נוכח אברהם מיכאלי,

אנסטסיה מיכאלי,

אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח אורי מקלב, נגד יעקב מרגי,

דן מרידור,

משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד לאה נס, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא, בעד חמד עמאר,

אופיר פינס-פז, אינו נוכח יוסי פלד, אינו נוכח יוחנן פלסנר, בעד מאיר פרוש, נגד עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, נגד ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום,

יוליה שמאלוב-ברקוביץ,

שלום שמחון, נגד ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר, אינו נוכח רונית תירוש, בעד יולי תמיר, אינה נוכחת אשוב ואקרא בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בסיבוב הראשון. עפו אגבאריה, אינו נוכח יעקב אדרי, אינו נוכח דניאל אילון,

רוברט אילטוב, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח מיכאל בן-ארי,

מוחמד ברכה, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת יצחק כהן,

משה כחלון, אינו נוכח לימור לבנת,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, אינו נוכח סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח סעיד נפאע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח אופיר פינס-פז, אינו נוכח יוסי פלד, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת עתניאל שנלר, אינו נוכח יולי תמיר, אינה נוכחת תודה. רבותי, אם יש חברי כנסת באולם שלא הצביעו אפילו שנקרא שמם: חבר הכנסת אקוניס, נגד, דני דנון נגד. יש עוד מישהו באולם שלא הצביע? ובכן, נא להביא לי את התוצאות. מייד לאחר שאקריא את התוצאות, אנו עוברים להחלטת ועדת הכספים של הכנסת, שאני מתכוון להעלותה על סדר-היום מייד לאחר שהמזכירות תכריז על הנחתה על השולחן. רק קודם כול, להביא לי את תוצאות ההצבעה. ובכן, רבותי חברי הכנסת, אני מדבר על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון,

של חברי הכנסת ישראל ישראל חסון ומוץ מטלון.

29,

63, אין נמנעים. יש נוכחים שלא הצביעו. אני קובע שהצעת החוק לא התקבלה בקריאה טרומית והוסרה מסדר-היום. רבותי, הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מטעם ועדת הכספים: צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל ייבוא טובין) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע 2009, צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע 2009. תודה. אני מודיע לכם שאני מעלה את הנושא הזה עכשיו על סדר-היום, לפני הצעות לסדר-היום, מהטעם שזה אינטרס משותף של הכנסת כולה. יש הודעת ועדת הכספים.

החלטת ועדת הכספים בצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה

(תיקון), התש"ע 2009, ובצו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע 2009. יושב-ראש ועדת הכספים יעלה ויבוא ויודיע את ההודעה. מי שבקי בתקנון יודע מה לעשות. אחד שבקי בתקנון כבר ביקש את רשות הדיבור. רבותי, מי שרוצה להשתמש בתקנון, אני מאפשר לו עוד

מס ערך מוסף מ-16.5% ל-16%, וזאת כהוראת שעה לתקופה שמיום ט"ו בטבת התש"ע,

2010, עד יום כ"ד בטבת התש"ע, 31 בדצמבר 2010. נוסף על כך מובא צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות

שהמדיניות של שר האוצר במשבר הכלכלי הקשה שאנחנו נכנסנו אליו, החרדה הגדולה ביותר של כולנו היתה שאנחנו נמצאים במשבר כלכלי עולמי ומדינת ישראל

הממשלה הטילה ואנחנו אישרנו את העלאת המע"מ ב-1% כהוראת שעה עד סוף שנת 2010, 0.5% מורידים כבר עכשיו, והוא יורד עוד לפני סוף 2010, לפי ההחלטה שקיבלנו. אני מעריך, עוד לא דיברתי עם שר האוצר, שאם שר האוצר יגיע למסקנה שהמצב מתייצב, גם ההקדמה של ה-0.5% הנוסף תהיה לאחר בחינה של הדברים האלה. יש דברים לא טובים שהממשלה עושה, אני נושא על עצמי גם כן, אני חבר בקואליציה, אבל יש דברים טובים, ואופוזיציה צריכה לדעת לשבח. זאת אומרת, חבר הכנסת מולה, אם תשבח את המהלך הזה, אני אדע שמה שאתה תוקף זה לגופו של עניין, מכיוון שכאן, בעניין הזה, מה המצב? המצב הוא שהתברר שההכנסות ממסים הן יותר גבוהות מהצפי, מתברר שבכל הפרמטרים שחששנו מהם, שבסוף 2009 יהיו גרועים לאין ערוך ממה שהיום, המצב היום מתייצב. אני כמובן מודה לקדוש-ברוך-הוא על זה, כיוון שמצב כלכלי רע יכול לגרום נזק בלתי רגיל לחברה. המצב הוא לא כזה. בא שר האוצר במהירות ואומר: בואו נפחית, לפני שמסתיימת שנת 2009, את ה-0.5% במע"מ, כשיש לזה משמעות, גם התוויית מדיניות, גם מצב שבו אנחנו רואים שהמתווה הוא מתווה נכון. ולכן ועדת הכספים, כאשר שר האוצר התקשר

ואמר לי שהוא מתכוון להפחית את המע"מ באופן מיידי ב-0.5%, ביקשתי שמנהל רשות המסים יגיע באופן מיידי לוועדה.

ואישרנו את זה. בעצם מה שקיים בחוק זה רק חובת היוועצות. אנחנו קיימנו את ההיוועצות, הוועדה אישרה את זה, ואני מבקש מהמליאה לאשר את זה. יש לי שאלה אליך. היושב-ראש. ברשות היושב-ראש? כן. הכותרת של הצעת החוק, המס על עסקה ועל יבוא טובין, זה צו, אלה שני צווים. רק צו אחד, צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה). לא, אבל יש עוד צו. יש עוד צו, זה מה שהוא שואל אותך, מהו הצו השני. הצו השני זה צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים). זה צו נוסף שחל, אומנם על מלכ"רים ומוסדות כספיים, אבל לא מאשרים הפחתה במלכ"רים, כי למלכ"רים לא אישרנו העלאה, לכן גם לא צריך את ההפחתה. ההפחתה היא רק על מוסדות כספיים,

על מלכ"רים אין הפחתה מפני שלא היתה העלאה. הצו השני הוא משלים. נכון. אבל הוא לא על מלכ"רים, מפני שמלכ"רים בצו עצמו, לא היתה העלאה בעניין הזה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסיים. אני רוצה לשבח את שר האוצר על המדיניות שלו, אני רוצה לשבח אותו על העניין הזה. הבנתי שזה נעשה

אני רוצה לשבח אותם על ההחלטה הזאת. אני מקווה שזו תחילתו של תהליך של שינוי המדיניות, של מה שקרה במהלך 2009, שאנחנו הולכים לתקופה טובה יותר. אדוני היושב-ראש, שני הצווים האמורים טעונים את אישורה של מליאת הכנסת מכוח הוראות חוק-יסוד: משק המדינה וחוק מס ערך מוסף. לפיכך, אבקשכם לאשר את הצווים האמורים.

הואיל וההודעה מאפשרת לחברי הכנסת להתבטא כאילו היתה קריאה ראשונה, אני סוגר את הרשימה בעוד חצי דקה. אני מזמין את חבר הכנסת חיים אורון. נרשמו חברי הכנסת חיים אורון, רוני בר-און, יואל חסון, שלמה מולה, מגלי והבה, רונית תירוש ומוחמד ברכה. בעוד 40 שניות תיסגר הרשימה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו נצביע בעד ההפחתה הזאת,

אני מודה שמלאי השבחים שלי, אולי מהמקום שבו אני עומד, הרבה יותר מצומצם מאשר מלאי השבחים של יושב-ראש ועדת הכספים. חבר הכנסת גפני כבר הזכיר את הדיון שהתקיים השבוע על-פי יוזמתי בוועדת הכספים. חלק מחברי הוועדה הופתעו לגלות במסמכים של האוצר, לא במסמכים של אופוזיציונר כמוני, שאנחנו בשיא עולמי במס ישיר נמוך, שאנחנו באחד השיאים העולמיים במס חברות נמוך, ואנחנו בשיא עולמי בגובה המסים העקיפים.

חבר הכנסת גפני הבטיח לי שההחלטה של היום היא בגלל הדיון ביום שני. אני מקבל את זה. בין השאר. כי הבושה היתה כל כך גדולה. כי מה קורה ביום שישי הקרוב, חבר הכנסת ברכה? מפחיתים 0.5% מע"מ. אגב, רובו לא יגיע לשכבות החלשות. על דירה, על אוטו, על עסקה גדולה הוא יגיע, ואני בעד. אבל ביום שישי גם מורידים מיליארד ו-750 מיליון שקל במס הכנסה. למי? לך ולי. לא רק זה, גם מורידים ביום שישי 750 מיליון שקל לחברות.

לא לך ולא לי. כשאתה אומר גזלנים, אוי ואבוי, הגירעון הגיע ל-5%.

לא ניתן להוסיף כסף לרשויות המקומיות. לכן לא ניתן לתת תשובה להעלאת מחירי המים, כי הגירעון 5%. אתה אומר, סליחה, יש פה 2.5 מיליארדי שקל במסים ישירים, אל תוריד אותם, תקטין את הגירעון, אל תוריד אותם, תקטין את החוב. אומרים לי, ויעיד יושב-ראש הוועדה:

מתווה שהתחייבנו לו ואנחנו הולכים בו.

קרס המתווה. היה מתווה במע"מ, אדוני השר. מה לא אמרתם לנו, שחייבים להעלות את המע"מ ב-1%, עכשיו, אוי ואבוי אם לא, ונוריד אותו בנובמבר 2011. אני קניתי ארבע דירות על סמך ההנחה הזאת, וגם השכרתי אותן. פתאום אתה בא הבוקר ואומר, סליחה, אני משנה את המתווה. פתאום התברר שהמתווה הוא מתווה שכבר נגמרו כל הנימוקים למה לעשות את מה שעשו קודם. אני מעיד רק על עצמי, שר האוצר לשעבר, היתה לי הרגשה שלחלק מהפקידים שהיו בוועדת הכספים, הנימוק היחידי שנשאר להם, שכבר החלטנו ואי-אפשר לשנות, ולא לגופו של עניין. אבל הבוקר, גם זה נפל. אלוהים אדירים, אדוני שר האוצר, זה שראש הממשלה מקפיא ובונה, בונה ומקפיא, הבנתי. זה שראש הממשלה עושה הסכם, אומר, רוצה משא-ומתן, ותוקע אותו, הבנתי. אבל אתה, שר האוצר, מה הזיגזגים האלה? ולמה ב-0.5%? תבוא ותגיד: אני מוריד את המע"מ ב-1%; אז הוא אולי יגיע לצרכנים. לא, אתה שומר את הפטנט הזה כדי לטהר שרץ אחר, כי זה טיהור שרץ. ה-0.5% הזה בא לטהר את השרץ של הורדת מס הכנסה ומס חברות.

אדוני, זה לא תענוג גדול להיות שר האוצר, אבל אני רואה שאתה די נהנה מזה.

לכו בקו ברור, תגידו מה אתם רוצים. אתם מעלים מסים, אתם מורידים מסים. בוועדת הכספים עלתה הצעה מצד אנשי קואליציה, חבר הכנסת חיים אורון, כמה זמן אתה צריך? משפט אחרון. ביום שישי עוד משהו עולה, מחירי המים עולים בממוצע ב-18%. קח בינתיים את ההפחתה הזאת במע"מ, אל תעלה את מחירי המים, ותבדוק ברצינות מה אתם עושים עם מחירי המים. היות שהכול זה שליפות, היות שהכול זה כאילו, את הנאום הזה, אדוני היושב-ראש, הייתי אחד היחידים שנשא אותו עד לפני כמה חודשים, עכשיו, נאום כזה שמעת, אדוני השר, מכנס קיסריה. הצוות המקצועי אמר: אל תוריד מסים. בנק ישראל אומר לך: אל תוריד מסים,

ה-OECD אומר לך: אל תוריד את המס הישיר. הבנק העולמי, הוא לא בדיוק מעוז של סוציאליסטים, אמר, ה-OECD המליץ, לא אמר. כולם המליצו. גם אנחנו ממליצים. הבנק העולמי אמר: אל תוריד מסים. אפילו האנליסטים השבוע אמרו: אתם משוגעים, מה אתם מורידים מסים. אבל ראש הממשלה ושר האוצר יוותרו על הדיבר הראשון, יוותרו על הדיבר השני ויוותרו על ארץ-ישראל, על הורדת מס הם לא יוותרו כי זה מה שנשאר מכל האידיאולוגיה שלהם.

חבר הכנסת רוני בר-און,

אדוני היושב-ראש, אדוני שר האוצר, חברי הכנסת, אני מודה שגם היכולת שלי להתמודד עם התוצאה הסופית של הדיון היום היא מורכבת, כפי שאמר בצורה גלויה וברורה גם חבר הכנסת אורון. אבל אני לא מצליח להבין את התהליך,

אדוני היושב-ראש. דיברנו על זה, אדוני שר האוצר, כשבחרתם להעלות את המע"מ, ואנחנו נשוב ונדבר על זה עכשיו כשאתם מבקשים להוריד אותו. מדיניות מסים לא יכולה להיות סוג של מערכת בחירות מתמשכת. היא לא יכולה להיות פופוליזם. אני הבנתי את מה שעשיתם במערכת הבחירות. קם ראש הממשלה שידו רב לו בכלכלת ישראל וזכויותיו שמורות, ואנשים שומעים לו, ודיבר כדבר מועמד להנהיג מדינה במערכת בחירות, הציע לציבור לחם ושעשועים: אנחנו נוריד מסים, אנחנו נגדיל את הוצאות הממשלה, אנחנו נעשה ככה ונעשה ככה. מערכת בחירות. יצר פניקה, שאחר כך אתה בא ואומר, עצרנו את הפניקה. אבל ראש הממשלה שלך הוא זה שיצר את הפניקה. תיקח את הספרים, תיקח את העיתונים, תראה איזה פניקה הוא יצר. את הפניקה בתקרה או ברצפה לאג"חים. גם צוות 100 הימים המליץ לתת כסף לטייקונים. נכון, לא כסף תקציבי אבל בערבויות מדינה. היום אתה יודע שבסוף הדרך ערבויות מדינה זה כסף תקציבי שצריך לתת. ורשת הביטחון, הצטרף לפניקה של יושב-ראש ההסתדרות וכל כיוצא באלה, והבטיח להוריד מסים, במציאות שהיה ברור שלמדינת ישראל לא יהיה כסף לשלם את ההוצאות שלה, והיא תצטרך לגייס, ועלויות הגיוס יהיו נוראיות, מה שישפיע על הריבית, מה שישפיע על כל המשק, ואחר כך הוא נפגש עם המציאות, המציאות המרה שאתה פגשת בה ואני הכרתי אותה. לא היה אפשר לקיים את כל הבטחות הבחירות האלה. וכשמדברים על לזגזג ועל רגל הולכת ימינה ורגל הולכת שמאלה, אני מצטער להגיד שהממשלה הזאת מזכירה לי תמיד את צ'רלי צ'פלין, חבר הכנסת אורון דיבר על זה, אומר ככה ועושה ככה, מקפיא בנייה ותיכף מדבר אחרת, מדבר על שלום עם הסורים בלי תנאים מוקדמים של הסורים ומייד עושה את המעשים של חוק משאל העם. אבל היום הבנתי למה זה מזכיר לי את צ'רלי צ'פלין. כי מה אתם עושים? הולך הזגג, שובר את השמשות, ומייד אחריו משתרך הילד וצועק: זגג, זגג. זה מה שעשיתם:

כל הסיפור בסביבות מיליארד וחצי שקל. ברוך השם, לא היה כמו הפניקה שאמרתם. לא יהיה גירעון של 7%, אני מקווה שיהיה בסביבות 5% גירעון. אז עכשיו אתם תיכף מתקנים? אם אתם מתקנים, תקנו ב-1%. טעיתם? העליתם ב-1% בפניקה שלכם? בהיסטריה שלכם? אתה יודע איפה אם כל חטאת? התקציב הדו-שנתי שאתה כל כך מתגאה בו. קודם כול, אתה אומר שזאת המצאה בין-לאומית. אני עוד לא שמעתי על מדינה אחרת, חוץ ממדינת ישראל, שמאמצת את ההמלצה הזאת. ואתה אומר שמשבחים אתכם על זה ומשבחים אתכם על זה. תראה את הדוח של ה-OECD, למה אתם לא אומרים לכנסת את האמת? בדוח של ה-OECD, בעמוד השני, כשמתחילים לדבר על כלכלת ישראל, בבוקסה, מודגשת,

הם לא מכניסים סתם לבוקסה, כתוב שהתקציב הדו-שנתי הוא תעלול פוליטי לא נכון. כתוב, שחור על גבי לבן. מי שרוצה יכול לרדת אלי למשרד ויקבל את העותק מייד,

אם הייתם עושים תקציב כמו שצריך לעשות, ועכשיו היינו בעיצומו של דיון התקציב, הייתם מתקנים את כל התיקונים. ברוך השם נשאר יותר כסף? צריך לתת לזה, צריך לתת לזה. הייתם משתפים את הכנסת בדיון הזה. תודה רבה.

חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת שלמה מולה. אם הוא לא יהיה, חבר הכנסת מגלי

אדוני היושב-ראש, השרים, חברי חברי הכנסת, דיברו כאן לפני והסבירו היטב מדוע ההצעה הזאת היא הצעה לא קשורה ולא ברורה ולא מבינים את ההיגיון שבה. אבל ממש לפני כשעתיים סיימנו דיון בוועדה לביקורת המדינה, דנו בחוות דעתו של מבקר המדינה בנושא העלאת תעריפי המים. בכל הדיונים הציבוריים, וגם בכנסת, כשדנו בנושא ההעלאה הדרסטית הזאת, של מחירי המים, אמרו לנו שוב ושוב שאין כסף וכי ממקורות האוצר אין אפשרות לממן את הטיפול במים, וזה חייב לבוא דרך מימון של תעריפים. מטילים על הציבור גזירות כל כך כל כך קשות, גזירה של מס, של תעריף מים,

flat על כולם, לא משנה הכנסתך, לא משנה שום דבר, מה ששונה לגבי מסים אחרים, זה בסדר, אבל עכשיו עושים טובה ומורידים את ה-0.5% במע"מ? אף אחד לא מבין למה צריך את זה, אף אחד לא מבין למה זה דחוף,

ואם יש יתרות, תטפל במים, אדוני שר האוצר. אם היית הולך על יוזמה, אדוני שר האוצר, שאומרת: את ההעלאה במחירי המים, כי אני מקבל את העיקרון שתעריפי המים צריכים להיות מותאמים לעלות המים, אבל אני לא מקבל את העיקרון שאתה משית את זה על הציבור בצורה דרסטית,

ומעלה באופן כל כך קשה את מחיר המים. אז במקום להוריד את ה-0.5% במע"מ, היית אומר: אני מעלה את מחירי המים עכשיו, לא בשנה, אלא בשנתיים, בשלוש, בארבע שנים, ובינתיים מכסה את זה, והיית כבר מחזיר את זה. היית מחזיר את זה, אדוני שר האוצר.

מה יעזור?

אני חושב על משפחה מרובת ילדים, משפחה חרדית, או משפחה מעוטת יכולת, מה בדיוק תורם לה 0.5% המע"מ הזה, כאשר היא תשלם פחות על החלב כי המים הופכים להיות מוצר ממש ממש יקר בשבילה, כמעט מוצר של מותרות? טיפולי שיניים. היו לוקחים את הכסף הזה לשיניים ולא מורידים את זה מהסל.

לא היו פוגעים בסל.

חברת הכנסת אדטו, ודאי תאמרי את זה בעצמך. יש כל כך הרבה מה לעשות עם הכסף. אני אומר לך, את מי מעניין ה-0.5% הזה? אתה יודע את מי זה מעניין? את אלה שקונים הרבה. ומי קונה הרבה? השכבות החזקות קונות הרבה. תגיד לי שזה עוזר לשכבות החלשות? אף אחד לא אומר את זה. היה פה כסף שהיה אפשר באמצעותו לשחרר לחץ, להוריד גזירות, לשנות את המתווה שבנית בנושא העלאת תעריפי המים, לטפל בנושא השיניים, יש כל כך הרבה מה לעשות עם זה.

הדבר הכי מוזר זה לעשות את זה בצורה הזאת, אדוני שר האוצר. זה גם נראה, אמר את זה שר האוצר לשעבר, ויגיד את זה טוב יותר ממני, הזיגזוג, ההיסטריה, חוסר ההבנה, החלטה מהירה, החלטה לא שקולה, בלי שום מדיניות מותווית, ושוב, כשבאו ודיברו כאן על תקציב דו-שנתי, אמרנו אז שתשנו, ותתקנו, ותביאו, כי אי-אפשר לעשות תקציב דו-שנתי, ודאי לא במצב הכלכלי הבין-לאומי היום, וגם לא במצב ובסיטואציה ובמציאות שישראל נמצאת בה. לכן, אדוני שר האוצר, גם לאור מסקנות דוח מבקר המדינה, אני חושב שאם יש לך אותו 0.5%, היית צריך לקחת אותו ולטפל בסוגיית המים, לשים את הכסף הזה בבניית תשתיות המים, להוריד קצת מהגזירות שאתה משית על הציבור בנושא המים. וגם את זה אתה יודע, שברגע שיתחילו להגיע חשבונות המים, ויתחילו המראות הקשים, ויתחילו דברים שאנחנו לא נוכל לסבול אותם, כאנשי ציבור, אפילו אתה, שר האוצר, תבין שעשית טעות. אני מציע לך עוד לפני זה, קח את דוח מבקר המדינה, קח אותו כהזדמנות להקפיא לרגע את העלאת התעריפים, להקים ועדה שתבחן את מסקנות מבקר המדינה, ולעשות תהליך נכון יותר והגיוני יותר, ולא להטיל על הציבור כזאת גזירה קשה, שהוא לא יכול לעמוד בה.

תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אדוני שר האוצר, חברי הכנסת, הרב גפני, אני בהחלט משבח את הממשלה על הורדת המע"מ. זאת לא השאלה. השאלה שלנו היא: למה אתם מזגזגים? זאת השאלה. לפני חצי שנה אמרתם לנו שיש משבר קשה. אמרנו לכם לא להטיל גזירות על הציבור, לא, אבל המשבר, עזוב, זה לא היה, תאמין לי. אמרתם לנו, סיפרתם לנו שהמדינה במצוקה והטלתם גזירות במקומות אחרים. אני רוצה להגיד לך, אם יש לכם כסף, אתם מדברים על 4 מיליארדי ש"ח שיש, איך זה שבבאר-שבע יש היום 11% אבטלה? איזה תוכניות יש לכם כדי לטפל באבטלה? מה אתם עושים היום ברהט, כשיש שם 41% אבטלה? אתם עושים משהו? לא רק זה, אתם לוקחים מאותן רשויות מקומיות שנמצאות במצוקה, למה אתם לא מחזירים להן את אותם מיליארדים שלקחתם במענקי האיזון?

תוכנית כלכלית כל בוקר, שר האוצר או ראש הממשלה נלחץ, הציבור אמר לו, למה הטלת גזירות, אז הוא פתאום מתעורר ויש כסף? כך אי-אפשר לנהל מדינה.

פתאום עכשיו במעלות-תרשיחא יש 14% אבטלה כאשר הממוצע הארצי הוא 7%? איזו תוכנית מיקוד עשיתם כדי להוריד את האבטלה?

אני אספר לך עוד: בשפרעם, 23%. אני אומר לך, אדוני שר האוצר, אתם פשוט לא סופרים את האזרחים הערבים. כשאתם רואים יישוב ערבי, אין תוכנית כדי להוריד את האבטלה. בסופו של דבר אנחנו בוכים. בעיירות הפיתוח,

12%. בדימונה, 14% אבטלה. במקום לקחת את כל 4 מיליארדי השקלים ולייצר מקומות תעסוקה,

הנה, יש לנו תוכנית, אנחנו מורידים בסך הכול. אדוני היושב-ראש, אם אני מדבר על מה שקורה באמת, בסך הכול אני כבר לא מדבר,

אתה סקטוריאלי.

אדוני שר האוצר, אתה יודע שאתם חוררתם את תוכנית החומש, שהיתה אמורה לטפל באוכלוסיית עולי אתיופיה בצורה ממוקדת בחמש שנים, זה היה עולה 870 מיליון שקל. הממשלה נתנה ב-2008, ב-2009 לא נתתם שום דבר. מה שנתתם, זה נגמר. מה זה, פתאום קליטת עולי אתיופיה היא מצוינת, טובה, לא צריך להמשיך לתמוך ולתת? יש לך 4 מיליארדי שקלים, תן עוד 200 מיליון שקל לקליטת העולים. תוכנית קמ"ע לעולים מחבר המדינות, כל מיני תוכניות שאפשר לבוא ולהגיד. אתם מספרים לנו, פתאום אין כסף. אני חושב שאי-אפשר בצורה כזאת באמת לנהל מדינה ולכלכל כלכלה, זה לא הולך. אז תגידו לנו את האמת, אי-אפשר לזגזג. הנה עכשיו כל אחד מאתנו הולך לשלם 41%, 42% העלאת מחיר המים. מה יכול להיות דבר יותר בסיסי ממים? אתה חוזר על עצמך. אני לא דיברתי על המים. לא דיברתי על המים. בסדר. לכן, אדוני שר האוצר, אני חושב, אתם שגיתם. לו באתם ואמרתם לנו כשהבאתם את התוכנית הכלכלית של הממשלה, אתם לא מעלים את המע"מ, לא היינו מבקרים אתכם. אנחנו לא מבקרים אתכם על עצם הורדת המע"מ, אנחנו מבקרים אתכם על הדרך,

סדר העדיפויות שלכם הוא שונה. איפה הפריפריה החברתית? במסגרת העדיפות הלאומית שלכם, לא, לא. עכשיו אתה עובר לפרק חדש.

במסגרת העדיפות הלאומית שלכם הוצאתם את קריית-מלאכי, הוצאתם את הפריפריה החברתית. איפה קריית-משה? איפה כל מיני שכונות שאפשר היה שם לתת תוכניות לשיקום שכונות? עכשיו פתרתם את כל הבעיות החברתיות? אי-אפשר בצורה כזאת לנהל מדינה.

תודה רבה לחבר הכנסת שלמה מולה. חבר הכנסת מגלי והבה,

חברת הכנסת רונית תירוש. יסיים חבר הכנסת מוחמד ברכה. אדוני היושב-ראש, השרים, חברי הכנסת, אני רוצה ללכת לפי שיטתו של יושב-ראש ועדת הכספים, ואני חבר בה, חבר הכנסת גפני, ולהסתכל על השינוי הזה כעל צעד מבורך. אבל באותה נשימה, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, ישבנו בדיון שהציגו לנו את הנתונים של מס הכנסה במדינת ישראל, וראינו, אדוני היושב-ראש, שהמסים העקיפים הם הגבוהים ביותר. ומי משלם אותם, דרך אגב, את המסים העקיפים? אותו ציבור שאתה ואני מייצגים, כי יש להם הרבה הוצאות ויש להם מעט הכנסות.

כשאנחנו מסתכלים באותן טבלאות שראינו, מס הכנסה ישיר, וראינו את התוכנית שרוצים להוריד אותו ל-39%. עם מי הוא מטיב? למי הוא נותן את היתרונות? ראינו גם, אדוני, את המספרים. אנחנו מדברים על 174 מיליארד שקלים מהכנסות

ואדוני שר האוצר, אמרו שיש לנו 4 מיליארדי שקלים חדשים השנה, שהם תוספת, ובכך הביאו אותם להחלטה להוריד את ה-0.5%. היום, בדיון בוועדת ביקורת המדינה, בא יושב-ראש רשות המים, ושאלנו אותו את השאלה, מדוע אתה הולך להעלות את מחירי המים, כי הממשלה היא זאת שהסמיכה אותו, ועל מי זה נופל? הוא אומר: תנו לי מקור תקציבי אחר. אדוני שר האוצר, התקציב שהוא מבקש, כדי שיהיו לנו מים ומפעלי התפלה, 2 מיליארדי שקלים חדשים. מדוע אי-אפשר לעשות סדר בממשלה הזאת, באוצר?

דרך אגב, רק פקידי האוצר היו שם, אפילו לא ממשרד התשתיות הלאומיות ואחרים, שהם ממונים על המים. מדוע אי-אפשר לעשות את ההעברה הזו, ואז אנחנו פוטרים את עצמנו מלדון ולהעלות את מחירי המים. מדוע להטיל את כל ההעלאה במחירים על האוכלוסייה,

אי-אפשר. אם היתה לנו בעיה של תקציב ואין לנו מקור תקציבי, אז אנחנו מבינים. אבל אם יש לנו מקור תקציבי? אני לא רוצה לחזור על הקלישאה הזאת של ערי הפריפריה ומקומות אחרים, שהם בעיקרם מצביעי ליכוד, אותן שכבות חלשות, קשי-יום שאין להם מה לאכול. אנשים שמסתובבים, מחפשים בפחי הזבל.

לא מתרגשים, אתם עדיין רוצים להעלות את מחירי המים. כשאין מקור תקציבי, אני מבין, אבל יש מקור תקציבי. זאת המדיניות שאנחנו קוראים לה מדיניות הזיגזג. גם חברי קודם דיברו. היו החלטות, הכנסתם אותנו,

גם אופוזיציה, לפניקה.

לכופף אותנו במע"מ על הירקות, ויכולתם לכופף אותנו במסים אחרים כמו שכופפתם אותנו עם המע"מ. למה להגיע למצבים האלה? אדוני שר האוצר, יכול להיות, צריך גם להודות, היו ממשלות שעסקו בקיצוצים, והיו ממשלות שהובילו תקציב יציב, אבל לא יכול להיות שאנחנו נקבל החלטות ונחזור בנו. לא יכול להיות שאנחנו נקבל החלטות שיש בהן היטל כבד על האנשים שחיי היום-יום שלהם קשים. תחשבו על זה, תחשבו על אותם אזרחים. אני פונה לאלה, מרכיבי הקואליציה, שמייצגים אוכלוסייה חלשה. הגיע הזמן שתתעוררו ותגנו על הקו הזה, לא להעלות מסים. תודה, אדוני.

חברת הכנסת רונית תירוש, ויסיים חבר הכנסת ברכה. אבל אתה מברך, נכון?

אנחנו מורידים מסים, ואומרים לנו לא להעלות מסים. לא, כי, מס עקיף זה אסון. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אם יש דבר שאני לא אוהבת לעשות זה לעמוד ולדבר רק לשם הדיבור, ולכן אני רוצה לקוות ולהאמין ששר האוצר יקשיב היטב לדברי, כי אני הולכת לומר, או לפחות לפתוח, שלא כדרכה של אופוזיציה, ולומר דווקא, באומץ,

דברים שגם מגיעה עליהם מחמאה. אז ראשית, אני מבקשת לומר שלמרות כל החששות שמא אתה לא תוביל מדיניות במשרד האוצר, אני חושבת שאתה הוכחת מעל לכל ספק, לטוב ולרע, אבל הוכחת שאתה מתווה מדיניות ואתה מתעקש עליה ואתה יודע להתעקש עליה, ולכן אני יודעת שיש לנו שר אוצר במלוא מובן המלה והמשקל הראוי. אני חייבת לומר שגם המדיניות שלכם, שהצהרתם עליה,

אתם דיברתם על הורדת מסים, אתם דיברתם על כך טרם הבחירות, ואני חושבת שהמהלך הזה הוא חלק מהמדיניות שהצהרתם עליה, ומי שאומר שאתם מזגזגים בעניין הזה, אני לא מסכימה אתו. אתם מאוד עקביים בעניין של הורדת מסים, וגם פה מצאתם לנכון להוריד מסים.

אני חושבת שהשיקול להוריד מע"מ הוא שיקול ראוי ונכון.

ופה אני לא מדברת כאופוזיציה אלא כמי שמנסה להפעיל את שכלה הישר. אני חושבת שהניצול של העובדה שיש יתרות היום או הכנסות שנכנסו לקופת האוצר שלא בדרך המצופה, ואתמול קראתי שיש 5 מיליארדי שקלים נוספים על מה שהיה בתוכניות, שקיוויתם לקבל דרך מס הכנסה ומסים אחרים, אז אתם מחפשים להקל על האזרחים, ובצדק, והחלטתם להוריד מע"מ. אני טוענת שההורדה של המע"מ לא תהיה משמעותית כמו חלופות שאני רוצה להציע, ואני מבקשת שתחשוב, אף שהצו עומד להצבעה, או אינני יודעת בדיוק מה מעמדו של הצו הזה כרגע הצבעה.

אז אני כן הייתי מאוד מעריכה אם היית עוצר את זה לעוד ימים מספר ושוקל את מה שאני עומדת להציע, ואולי אני אפתח פה צוהר לחשיבה נוספת, שבוודאי נעלמה מעיני.

אני רוצה לומר לך דבר אחד שהוא לא סביר בעיני.

אתם מורידים מע"מ,

אנחנו מתבשרים על תשלומי מע"מ שלא הורגלנו לשלם בגין גביית המים, כתוצאה מהעובדה שהם עברו לטיפולם של תאגידים. כשעירייה שולחת לי חשבון מים, לא שילמתי מע"מ על זה.

כתוצאה מהרפורמה שחלק ממנה אומר: תבנו תאגידים, התאגידים יגבו ממני מע"מ, זה דבר שלא שילמתי עד היום, תוך כדי לקיחת התשלום האמיתי של המים.

אתה מוריד מע"מ,

אולי לא שמת לב, ואני לא מאשימה ואני לא צינית, יש פה עלייה של מע"מ במקום שבכלל לא היה מע"מ עד היום, רק בגלל אקט טכני של בניית תאגידים. אז אני חושבת שיש מקום לשקול את הדיסוננס הזה שנוצר. אני מעידה על עצמי שאני ממשיכה להתעקש, ויש לי גם עתירה לבג"ץ, שאני מתעקשת שאותו היטל מים, אותו היטל בצורת, יבוטל גם רטרואקטיבית, לא רק לעתיד, גם רטרואקטיבית. ואני חושבת שיש מקום להחזיר לאזרחים את מה ששילם כל מי ששילם כרגע את היטל המים, משום שיש עודף, אז בואו נקל.

הכרת התודה של התושבים או האזרחים תהיה רבה יותר מאשר על זה שהורדנו 0.5%. אנשים כבר הורגלו למע"מ, ואין מה לעשות,

זה גם מהלך נכון, זה גם מהלך פופולרי, ולא צריך להיבהל מפופולרי, זה לגיטימי. דבר נוסף אני אומרת: יש כשל מערכתי רב שנים של כל הממשלות באשר לגבייה אמיתית של עלות המים כפי שהיא. אני מודה שצריך להעלות ולעדכן תעריפי מים. צריך לעדכן תעריפי מים, והאזרח צריך לשלם על מצרך שהוא קונה כפי עלותו. אין לי ויכוח על זה. ואני לא נכנסת עכשיו לוויכוח אם אנחנו צריכים לממן את התשתיות או המדינה,

אבל מאחר שהכשל הוא רב שנים, ושל ממשלות רבות, אי אפשר ב"בום" להפיל עלינו, גם אם לאחרונה דירגתם את זה, 40% עכשיו והיתרה ביולי, או משהו כזה. לא, 25. 25, הוא צודק.

מתוך ה-40. 25% עכשיו, ואחר כך, ביולי. מה שאני מבקשת: תפרסו לנו את העלייה הזו לכמה שנים, כפי שתמצאו לנכון, ובינתיים תיתנו לרשות המים הלוואת גישור. יש כסף באוצר. קחו מהכסף הזה, מ-5 המיליארדים או מה שלא יהיה, תנו הלוואת גישור מיידית לרשות המים, כי היא צריכה לעשות פעולות, והאזרחים ישלמו את הפער הזה בהדרגה סבירה,

ואני חושבת שאף אחד לא יעז להרים ראש ולהגיד: עשיתם משהו שהוא לא הוגן. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת רונית תירוש. אחרון הדוברים, חבר הכנסת מוחמד ברכה. אתה רשאי, כל עוד הדיון מתקיים, להתערב בדיון. אין שום בעיה, רק אחרי שחבר הכנסת ברכה יסיים את דבריו, כי אולי אחרי שהוא ידבר אתה כבר לא תרצה לדבר. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, מבלי להקל ראש בכושרם הרטורי של חברי הכנסת שקדמו לי, אני חושב שלאופוזיציה חסר דובר שנון שנמצא בעמדה אחרת.

חסר דובר שנון נוסף. לבי אתך, חבר הכנסת גפני, מה היית עושה ומה היית אומר על ההחלטה הזו אילו לא ישבת איפה שאתה יושב עכשיו. אני אומר לך, אדוני שר האוצר היה עושה קרקס מההחלטה הזו. והוא עומד כאן, מסכן, ומדקלם דברים. טוב, לבי אתך, מה אני אגיד לך? באמת. חבר הכנסת ברכה, מדקלם זה זה שלא יודע מה הוא מדבר. הוא אומר דברים שהוא יודע טוב מאוד שזה עוד יותר,

גם אומר דברים שהוא לא משוכנע, נכון,

אבל מדקלם זה בדרך כלל אחד, מה אתה היית עושה אם היית בקואליציה? חלום שהוא כנראה לא בר, לא, אני לא מעוניין. אני חושב שחלק מהנאום שלך הוא מין הצגת כרטיס ביקור לממשלה. לא לפרשן אותי, אני יודעת להגיד את דברי,

אני שמעתי אותך היטב. זה מין כרטיס קבלה לממשלה, ולפי מה שאנחנו שומעים, את בדרך, אבל אני לא יודע. טפל בשר האוצר, אל תטפל בחברת הכנסת תירוש בשלוש דקות, לא לפרשן אותי. זה לא מעליב? שאני בקואליציה? מה, מה קרה? ההנחה ביסוד הדברים שלך, חברת הכנסת תירוש, ההנחה היא הנחה מוטעית. בעניין של לאפשר לרשות המים לעשות, וכו' וכו' כאילו את מקבלת את ההנחה של הממשלה ושל רשות המים כאקסיומה. זאת אומרת, משק המים זה מפעל סגור. הוא צריך לגבות מה שהוא מוציא. אין התייחסות למים כאל מצרך יסוד בסיסי, שכל אזרח זכאי לו, גם אם המדינה תצטרך להשקיע ממקור ההכנסה העיקרי שלה, שהוא המסים העקיפים והישירים. הרי לשם מה גובה הממשלה מסים? בשביל לממן פעולות חיוניות, חברתיות. אם נתייחס, אם ניקח את ההנחה הזו שמפעל המים הוא מפעל סגור, הוא צריך לכלכל את עצמו בעצמו, אז נגיע לכך ששירותי הבריאות הם מפעל סגור גם כן. הממשלה לא חייבת לעשות שום דבר. נגיע לכך שהחינוך, שמשם את באת, הוא גם מפעל סגור. התלמידים יצטרכו לממן את בתי-הספר. זה היגיון, פשוט הוא היגיון טוב כדי לתת את הכותרת המתייפייפת של הפרטה, שכולם מדברים עליה וכולם משתמשים בה. זו בעצם המהות של העניין. ממשלה שהיום אומרת שהיא מורידה 0.5% ומחרתיים היא מעלה את מחיר המים, כאילו המס הזה הוא, אני לא יודע מה, בשביל מדינה אחרת, והעלאת מחיר המים, זה קיים במדינה אחרת. זה דבר שהוא לא מתיישב עם ההיגיון הבריא, ההיגיון הנכון. זה לא עניין של זיגזג. יכול להיות שלפעמים בן-אדם, או ממשלה אפילו, צריכה לזגזג, אם יש קוצים בדרך. זה לא העניין. זה עניין התפיסה המוטעית והלא-נכונה ביסודה, שמתייחסת לשירותים חיוניים כמשהו שצריך לממן את עצמו ומתייחסת למערכת המיסוי כמשהו רוחבי.

למה לא לדבר על שני שיעורים של מס ערך מוסף?

על מצרכי יסוד, או פטור או משהו מינימלי, ועל רווחים של חברות ודברים כאלה. אבל פה, לא, מורידים מהכול.

מה שנגרע מתקציב המדינה לשירותים החברתיים בעצם הוא פטור שניתן לאותם גופים שמשלמים יותר מס ערך מוסף. זאת אומרת, מטילים על האזרח הפשוט את ההקלות שנותנים להון הגדול.

גם כשדיברו, אדוני היושב-ראש, בתקופה אחרת ובזמן אחר, בממשלה הזו, על הפחתת נטל המס, מה זה הפחתת נטל המס? זה להקל עם האדם שקונה לחם אחיד? הפחתת נטל המס זה הפחתת נטל המס בגדול, בסכומים הגדולים, זה על ההון הגדול. והממשלה הזו היא ממשלת ההון הגדול, גם בעניין של המים, גם בעניין של החינוך, גם בעניין של מס הכנסה, בכל דבר. לכן אני מערער,

על עצם התפיסה של שירות ההון במקום לשרת את האזרחים. זה מהות העניין.

תודה רבה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. כבוד שר האוצר, האם אדוני רוצה לסכם את הדיון? יושב-ראש ועדת הכספים.

האם אדוני ירצה, אחרי השר, לומר משהו? אני נתתי פה לחברים לכל אחד שלוש דקות מלאות ביותר. זאת אומרת, שלוש הדקות נגמרו כשהוא גמר לדבר. אדוני היושב-ראש, ראשית אני רוצה להסביר באיזה צעד מדובר. אנחנו העלינו את המע"מ

בקיץ האחרון והודענו שאנחנו נפחית אותו חזרה בתחילת 2011. בנובמבר 2011. בתחילת 2011. כן העלינו את המע"מ לשנה וחצי והודענו, זה גם בחוק,

הודעתם: עד נובמבר 2011, אבל אמרתם: זה עם שאיפה,

זו אפילו לא הודעה. בחוק שהתקבל זה הוראת שעה, זה אוטומטית יורד בינואר 2011. זה לא עניין של הודעה. החלטנו להקדים ולהפחית חצי מהתוספת עכשיו. קודם כול, מה הדבר יעשה, ואחר כך, מדוע החלטנו כך.

ההפחתה הזו תיתן סיוע נוסף לצמיחה היפה שאנחנו מתחילים לראות במשק, לקיטון באבטלה, לגידול בצמיחה. שנית, וחשוב מכך, ההפחתה הזו, יחד עם הגידול שצפוי בשנת 2010, גידול משמעותי גם בקצבאות הקשישים, מייד בתחילת 2010, גידול נוסף, וגם בקצבאות הילדים באמצע 2010, ההפחתה הזו מגבירה את כוח הקנייה של השכבות החלשות ומצמצמת פערים. ויש כאן מהלך חשוב של צמצום פערים בחברה, כי המע"מ הוא מס רגרסיבי ולכן ההפחתה שלו היא פרוגרסיבית. זה מה שצעקנו, הדבר האחרון, ההפחתה של 0.5% במע"מ תתרום גם את תרומתה לריסון הלחצים האינפלציוניים

עם ההחלטה של הנגיד על ההעלאה המסוימת בריבית. לכן אנחנו נוריד את המע"מ באישור הכנסת כבר מיום שישי הקרוב מ-16.5% ל-16%; אנחנו מקדימים את זה. ההקדמה הזו היא טובה. אבל מה מאפשר אותה? צריך להגיד ביושר, אדוני היושב-ראש. התחזיות השחורות והחרדה הקיפו את העולם כולו, זאת לא המצאה ישראלית. החרדה לגורל הכלכלות באמריקה, באירופה ובמדינת ישראל בסוף 2008 ותחילת 2009 היתה חובקת עולם. וגם בישראל התחזיות היו קשות,

גם מבחינת אבטלה. אני זוכר את התחזיות שלא נצליח לבלום בכלל לפני 10% מובטלים ומעלה, כמו שדרך אגב קרה ברוב מדינות המערב. גם מבחינת גירעון, התחזיות היו קשות. היצוא היה בצניחה של 32% ריאלית. הגירעון החזוי בהכנסות המדינה היה 80 מיליארד שקלים. מה אתה מבלבל את המוח? לשנתיים, הגירעון, קודם כול אני מציע לך לשמור על השפה. נקבע על-ידי, חבר הכנסת בר-און, "לבלבל את המוח", נקבע על-ידי ועדת הכנסת בראשותך שיש פה איזו זילות. אני רוצה לומר לך, אדוני, אז תדייק, מספיק עם הדמגוגיה של הבחירות. אני רוצה לומר לך, אדוני, הפניקה והחרדה, ראש הממשלה, חבר הכנסת בר-און, הפניקה והחרדה בארצות-הברית, באירופה וגם בישראל לא נגרמו על-ידי אדם מסוים כמו שאתה האשמת. הפניקה, בנימין נתניהו. הן, אם אתה תפנה לבר-און, אני לא אפסיק אותו. הן נגרמו מהמצב הקשה שבו העברתם לנו את המדינה, מצב קשה ביותר, עם תחזיות קשות ביותר.

עכשיו, מה קרה, בקיץ האחרון, לאחר התוכנית הכלכלית, תתבייש לך.

ולאחר התקציב הדו-שנתי, חלה תפנית במשק: מצניחה לצמיחה. היינו שישה חודשים בצמיחה שלילית, עברנו לצמיחה חיובית. לא הבנת כלום, ואתה לא מבין כלום. אתה גאון גדול, אדוני שר האוצר הקודם. למה החלפת, חבר הכנסת בר-און. אדוני, אל יפנה לבר-און, אני אשתיק אותו. אם אדוני פונה אליו, אני לא יכול להשתיק אותו. אדוני, לכן, מכיוון, הוא לא מבין מה הוא עושה, חבר הכנסת בר-און. אני לא יודע מה קרה לחבר הכנסת בר-און. חבר הכנסת בר-און, דיברת, השר אפילו לא קרא קריאת ביניים אחת. מדוע אתה מבקש, איך אפשר להונות את הכנסת? חבר הכנסת בר-און. הדיון יותר מדי רציני שאנחנו נקרא לסדר. מאחר שיש גידול משמעותי בהכנסות המדינה, זה בצד ההכנסות, לא בצד ההוצאה. מאחר שיש שיפור בצמיחה, מאחר שבעולם כולו מכירים בהצלחה המיוחדת של מדינת ישראל בהתמודדות עם המשבר, מאחר שמאז התקציב הדו-שנתי, מאז התוכנית הכלכלית, להיפך. מאז נכנסה ממשלת נתניהו לתפקידה, בתוך חודשיים,

עברו מצניחה והתרסקות לצמיחה, יש שיפור מסוים במצב. לכן אנחנו מעלים ב-0.5%, לא ב-1%, כי מצד שני אנחנו עדיין חיים בתקופה של אי-ודאות, מעלים, מורידים, שמחייבת צעד מדוד ושקול. חבר הכנסת בר-און, אבל זה לא יכול להיות, הוא עונה לך. למה קיצצתם תקציבים? הוא עונה לך. אני צריך לדעת על מה מצביעים, תקרא בפרוטוקול. כשלא תדע על מה מצביעים, תצביע נגד ודאי.

עכשיו, אדוני היושב-ראש, הצעד הזה בירכו עליו הבוקר גם בנק ישראל, גם גורמים נוספים. אני מבין שהאופוזיציה תמיד צריכה להיות נגד. כשהעלינו מע"מ ב-1%, דיברתם נגד, רבים. נכון. לא, אנחנו לא נגד, מורידים עד בלי די. כשהעלינו ב-1% ביקרתם. היום, כשאנחנו מורידים ב-0.5%, חלק מהדוברים אמרו, למה אתם מורידים, תפנו את הכסף לדברים אחרים ואל תורידו, וחלק אמרו למה רק ב-0.5%, תורידו ב-1% שלם.

חבר הכנסת שטרית, הועלתה טענה כזאת.

לפני כמה חודשים החליטו נגד העלאה, היום אתם נגד ההפחתה. אתם תצביעו בעד, אבל דיברתם נגד. זה יפה. אני רוצה לומר לכם. אני מבין שכואב לאופוזיציה, דופקים את החלשים. לראות שהממשלה הזאת מצליחה להוריד את האבטלה, לבלום את האבטלה, להגדיל את הצמיחה ולהתמודד עם המשבר הכלכלי טוב יותר מרוב המדינות בעולם. מענישים את החלשים. חודשיים לאחר כינון הממשלה, במשק. אבל מה לעשות, עם עובדות קשה להתווכח. רוני בר-און הזכיר את ה-OECD ואת קרן המטבע, וכולם שיבחו את ההתמודדות של הממשלה, הכול מונח על התקציב הזה, עם המשבר ביחס לכל מדינות העולם, וקרן המטבע לא רק שיבחה את התקציב הדו-שנתי, אלא הצהירה קרן המטבע הבין-לאומית, שהיא לומדת את המהלך הזה כדי להמליץ עליו גם במדינות אחרות. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע שלמרות התלהמות האופוזיציה, שדיברה גם נגד וגם בעד, נצביע כולנו בעד המהלך הנכון הזה, ונסלח לאופוזיציה שחייבת להיות אופוזיציה, וקשה לה לברך על הצלחות הממשלה בתחום הכלכלי. אנחנו נמשיך להיות זהירים, שקולים, ולהוביל את ישראל לשגשוג וליציאה מהמשבר. הצעד הזה הוא בעד השכבות החלשות, ביחד עם הגידול בקצבאות. לכן הוא צעד פרוגרסיבי חשוב שיקטין את הפערים בחברה. כבוד השר, רק חיים אורון דיבר על מסים אחרים כשהוא אמר לא להפחית. הוא שכח. תיקנתי בפרוטוקול, אני יושב פה וכל הזמן שומע. אתם הולכים, יוצאים. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, חבר הכנסת יושב-ראש ועדת הכספים. מותר לו.

כך אין לי בעיה. אני לא המצליף, אני מנהל את הישיבה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים,

תקפו אותי, אני לא יכול. אני ממש נעלבתי. כבוד היושב-ראש, אין סוף,

זה נכון, אבל אני רוצה להגיד משפט. לא תחסום שור בדישו, ולא חבר כנסת ביכולתו לדבר. אדוני היושב-ראש, כשמותר, מותר לו, כי הוא יושב-ראש ועדה. מותר לו, הוא הציג ומותר לו לסכם.

צריך לתפוס את השור, בבקשה. חבר הכנסת נסים זאב. אמר חבר הכנסת ברכה, חבר הכנסת נסים זאב. שאם הייתי באופוזיציה, אז הייתי פה נואם נאום שונה לחלוטין, ולבו עלי שאני הייתי צריך לבוא ולהגן על העניין הזה.

זה נכון. אבל אני רוצה להיות אמיתי בעניין הזה באמת. הפחתת ה-0.5% מי שלא אמיתי לא,

לא מפני שהוא אופוזיציה אתה צריך גם להיות אופוזיציה. ההפחתה היא בדיוק המדיניות שעליה אנחנו בוועדת הכספים מדברים כל הזמן. בניגוד למה שהיה בעבר, יש דיאלוג מתמשך. חבר הכנסת חיים אורון, תודה בעניין הזה. היה דיאלוג. יש דיאלוג עם ראש הממשלה, יש דיאלוג עם שר האוצר, יש דיאלוג עם הממשלה. יש דברים שאנחנו בוועדה בתיאום משנים מה שבעבר, זאת היתה דרישת האופוזיציה. אם לא, היינו באים ואומרים, כזה ראה וקדש. המציאות של העלאת מחירי המים נעשתה בממשלה הקודמת, לפני שנתיים, היא לא נעשתה על-ידינו. אנחנו בדיאלוג עם משרד האוצר בעניין הזה, ולא נרפה מזה. הטענות שהועלו כאן הן נכונות. זה נכון, מספיק. על זה אמרו חז"ל: עד שאתה אומר לי, טול קיסם מבין שיניך, אני אומר לאופוזיציה, טול קורה כקורת בית הבד מבין עיניך. הם עשו את העלאת מחירי המים, לא אנחנו. קיבלת הרבה כסף בהסכם הקואליציוני, רבותי, תם הדיון. חבר הכנסת בר-און, תם הדיון. אנחנו עוברים להצבעה ובהצבעה אין הפרעות. רבותי חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על שני הצווים, או שהצו הוגש כמקשה אחת? חבר הכנסת, על שני הצווים? שני צווים. קודם כול נצביע על הצו המהותי, שהוא צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה). מי בעד? מי נמנע? כהצעת הוועדה. ההחלטה בדבר אישור הוראה בצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה) (תיקון),

נתקבלה. 49 בעד, אין מתנגדים ונמנע אחד. אני קובע שצו ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע 2009, עבר וקיבל את אישור הכנסת. הצבענו

ועכשיו אנו מצביעים על צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים). בבקשה. נא להצביע, רבותי חברי

אני באתי לכנסת לפני די הרבה שנים, לא מדי, אבל די הרבה שנים. אני באתי מהכולל. כשהתחילו להגיד לי "חוות דעת מקצועית", נעמדתי דום. ודאי שצריך לקבל את זה. כשאמרו לי "חוות דעת צבאית", כמעט הצדעתי. מה יכול להיות יותר מזה? כשאמרו לי "חוות דעת משפטית", הייתי נמס כמו מים. לאט-לאט, ברבות השנים, התחלתי להבין שמאחורי חוות הדעת עומדת השקפת עולם, ועומדים כל מיני אינטרסים, ומקצועית, וצבאית, עוד יותר בסדר, ומשפטית, בכלל בסדר. למדתי פה כמה דברים שלא למדתי בכולל. אבל מה כן למדתי, ואני מסכים, שהמערכת המשפטית אומרת שהתפקיד שאתה מופקד עליו, שאותו אתה צריך לבצע, תבצע אותו בשלמות, שלא יהיה ניגוד עניינים, והמלאכה תהיה מלאכה מקצועית, והשירות שלך לאזרח, שזה יהיה מושלם לחלוטין. אם לא, יכולים להיות בג"צים או חוות דעת של היועץ המשפטי, או של היועצים המשפטיים של המשרדים, או בכלל. הכול צריך להיות מושלם. וכאן אני מגיע, אדוני השר, לזה שיש אזרחים במדינת ישראל שרוצים שהאוכל יהיה כשר. הרי בעל חנות, או בעל מסעדה, או כל אחד, אף אחד לא מכריח אותו שזה יהיה כשר. הרי הוא בא באופן וולונטרי ורוצה לקבל תעודת כשרות. למה הוא צריך תעודת כשרות? כי הוא רוצה שאנשים שומרי כשרות, שלשמחתנו הרבה, לפי כל הסקרים שהיו, רוב האזרחים היהודים במדינת ישראל, לדעתי לא רק יהודים רוצים שתהיה כשרות, אבל אני מדבר על היהודים, רוצים שתהיה כשרות, וכשיש תעודה, הם רוצים שזה באמת יהיה כשר. מה הייתי מצפה מרב כשאני הולך למסעדה, אני כמעט לא הולך למסעדה, אבל כשאני הולך לקנות משהו כשר, ויש חותמת של הרב, שזה יהיה מושלם, מדויק, מהחל ועד כלה. כמו שמשרד המשפטים או בית-המשפט רוצה שכשאני עושה קריטריון במשרד החינוך או במשרד התמ"ת או בכל מקום אחר, אתה אומר לי שהדבר הזה, או הקריטריון הזה, זה התעודה, זה המצב,

כך אני רוצה בכשרות. והנה בא רבה של אשדוד ואומר שהכשרות במסעדה מסוימת, אני לא נכנס לפרטים,

אני לא רב שנותן כשרות. איש המקצוע, שעל-פי החוק ועל-פי ההלכה צריך לתת את תעודת הכשרות, הוא הרב המקומי, איש המקצוע בעניין הזה. אומר הרב: אני לא יכול לתת למסעדה הספציפית הזו תעודת כשרות, אלא אם כן יהיה שם מישהו שישגיח כל הזמן, מסיבות שהוא מנה אותן. ובהלכה, כשהייתי בכולל, לימדו אותי שיש מקרים שבאמת אסור לאכול דבר שאין עליו השגחה מתמדת, ולא אמנה אותם, כי אני לא רוצה להיכנס לעניין. אני לא איש מקצוע בעניין הזה. אני כאן בסך הכול חבר כנסת זוטר. אומר הרב שיינין, רבה של אשדוד: אני יכול לתת תעודת כשרות, אבל בתנאים א',

בגלל הסיבות שקיימות שם. הלכה אותה בעלת מסעדה ועתרה לבית-המשפט העליון, ואמרה: הרב לא נותן לי תעודת כשרות, אלא בתנאים מסוימים. אני הייתי בטוח, מלימודי בכנסת, שבית-המשפט העליון ייתן צל"ש לרב שיינין, שמקפיד על זה שכשאזרח נכנס למסעדה ורואה את תעודת הכשרות, הוא באמת יודע שזה מושלם, שזה בדיוק מה שצריך. הוא לא רוצה כשרות, יכול ללכת למסעדה השנייה. הרי לא מכריחים אף אחד לקחת תעודת כשרות. אני בא למסעדה הזאת, ורואה תעודת כשרות שרבה של אשדוד חתום עליה, אני רוצה לדעת באופן ודאי שזה באמת כשר על-פי ההלכה. אם אני לא רוצה כשר, יש מסעדה אחרת. להפתעתי, לא הבנתי את זה, פתאום החליט בית-המשפט, בניגוד לכל מה שלמדתי פה 20 שנה, שתעודת הכשרות לא צריכה להיות מושלמת. עם כל הכבוד לרב, שהוא איש המקצוע בנושא הכשרות,

בית-המשפט, מחליט שהוא חייב לתת לה תעודת כשרות גם אם היא לא עומדת בתנאים שהוא דורש. לא הבנתי, אדוני שר המשפטים, אולי אני אלמד עוד משהו חדש שלא למדתי עד היום, יש הבדל, במקצוע, בין מה שבית-המשפט מחליט על מה שצריכה לעשות עובדת סוציאלית, או מה שצריך לעשות מורה, או מה שצריך לעשות עורך-דין, או מה שצריך לעשות רואה-חשבון, לבין מה שצריך לעשות רב שנותן תעודת כשרות?

איפה ואיפה בין רב לרב. איזה איפה ואיפה? הרב של אשדוד הוא הרב שיינין. הוא איש המקצוע שנותן תעודת כשרות. חבר הכנסת מולה, היות שלא אתה רב ולא אני כאן על תקן רב, בכשרות יש הרבה מאוד כללים. יש מקרה של חלב, ששם צריך כשרות כזאת, ובשר, כשרות כזאת, ועל כבד כשרות אחרת, ועל מי שנמצא במצב כזה צריך השגחה יותר קבועה, פחות קבועה. בא בית-המשפט ומחליט, מה הוא אומר? הוא אומר לבעל המקצוע: אתה חייב לתת תעודת כשרות אפילו שאתה חושב שזה לא כשר. תגיד לי, אנחנו חיים באותה מדינה? אני אתחיל להגיד את זה על עובדת סוציאלית, שהיא לא מתאימה לעניין ואני אגיד לה: תשמעי, את דורשת שהמשפחה הזאת, שנתונה למחלקת הרווחה צריכה לנהוג א',

יבוא מישהו ויגיד: לא, אל תחמירי כל כך. הבעיה שלנו היא לא הרב שרמן. לא הרב שרמן, הרב שיינין. הרב שרמן הוא דיין בבית-הדין הרבני הגדול. תוציא לך את הרב שרמן מהראש. הרב שיינין אדם ליברלי, אדם נוח לבריות,

הרב גפני, שזה קורה באשדוד? אני חושב כך, כן, אני לא מכיר מקרים נוספים. אדם נעים הליכות, באמת איש מקצוע מבחינת הכשרות. גם אני סומך עליו בכל ענייני כשרות, ואם הוא אומר לי,

אני אוכל. אם הוא אומר לי שזה לא כשר, אני לא אוכל. אני לא מכריח אף אחד. הרב שיינין לא מכריח אותך ואותי לאכול במסעדה מסוימת. מי שלא רוצה כשרות הולך למסעדה השנייה. אני אוכל כשר. אני יודע, אבל אתה אוכל כשר ואתה רוצה שלא יבלפו אותך. אתה רוצה שיגידו אמת. כשר, כשר. מי שלא רוצה כשר הולך למקום אחר. בא בית-המשפט, אדוני שר המשפטים, ואומר לרב שיינין: לא, ואם לא תיתן תעודת כשרות אתה מבזה את בית-המשפט. הלסדום היינו? הלעמורה דמינו? איזו מערכת משפט זאת? איזה צדק יש בעניין הזה? איזה שירות ציבורי? איזו נורמה רוצה לקבוע בית-המשפט בעניין הזה? אלא אם כן נאמר שכל מה שנוגע לנושאים ההלכתיים, הכשרותיים והדתיים לא צריך להיות 100%. יכול להיות 50%, 30%; תבלף, תשקר, תרמה או בכלל אל תקפיד על כשרות כל כך. בכל הדברים האחרים כן, בדברים הדתיים לא? זאת מערכת משפט של מדינה מתוקנת, מסודרת, שהנורמות צריכות להיות או לפחות לשאוף להגיע לזה שהן יהיו מושלמות,

בתקנון? תחליט בחוק שלא הרב נותן כשרות. מי שנותן כשרות זה שופט בית-משפט שלום או בית-משפט לענייני משפחה. כן מבין בזה, לא מבין בזה, אתה יכול להחליט. הכנסת רשאית לחוקק, אבל הכנסת חוקקה, וזה מה שצריך להיות, שבמקצוע הכשרות הרב נותן את התעודה, ולא שאפשר ללכת למקום שנקרא בית-משפט ושם הוא יקבל תעודה אחרת. אני קורא לרב שיינין לא לכבד את החלטת בית-המשפט. לא לכבד את החלטת בית-המשפט. שיהיה נאמן לדרכו המקצועית. כשאני אבוא למסעדה באשדוד ואני ארצה לאכול שם ותהיה תעודת כשרות בחתימתו של הרב שיינין, שאני אוכל לאכול ואני לא אחשוב שמבלפים אותי, שמרמים אותי. שלא ייתן תעודת כשרות. לא יכול להיות דבר כזה. אני אומר שצריך דיאלוג עם בית-המשפט, אני לא מתכחש לעניין הזה.

אני מזדהה אתך אבל חושב שלקרוא מעל דוכן הכנסת, אני אומר, לא לכבד את החלטת בית-המשפט בעניין הזה. אי-אפשר לתת תעודת כשרות כשאין כשרות מפני שבית-המשפט אמר, ולבוא אחרי זה בפני אנשים שיאכלו שם דבר שאיננו כשר? שבית-המשפט, ויבואו לשם ויאכלו דבר שאיננו כשר רק מפני שאני חתמתי על זה, כשאני יודע שזה לא כשר, כשאני יודע שהכללים שונים? אני אכבד החלטת בית-משפט שאומרת "תן תעודת כשרות" כשלדעתי זה לא כשר? אני לא נכנס לפרטים, אני לא יודע מה הכללים. הוא יודע מה הכללים. אי-אפשר לעשות דבר כזה. אני פונה גם לנשיאת בית-המשפט העליון ואני פונה לשופטים. יכול להיות שאני גם אדבר על העניין הזה אתה. איך עושים דבר כזה? אדוני השר, בזה אני מסיים. באתי מהכולל ונכנסתי למתווה מסודר כזה. למדתי, אנשי מקצוע, כמו שאמרתי, ונכנסתי למתווה. צריך לשמור על החוק וזה בסדר. הכול בסדר. מערערים בי את האמונה בבית-המשפט. דבר נורא הולך לקרות לי עכשיו. באמת, אנשים חכמים יושבים שם, מה הם סבורים? שהם יגידו לרב בישראל: תיתן תעודת כשרות אפילו שלפי דעתך בכללים אין תעודת כשרות? הרי אף אחד לא אומר עליהם שהם לא חכמים. אולי זאת פרובוקציה? אולי זאת החלטה כדי שנתחיל להתכתש? ומי מעוניין בהתכתשות הזאת?

אמרתי שמי שלא רוצה כשרות לא אוכל כשר. אני מסיים. מי שרוצה ללכת למסעדה אחרת הולך. מי שרוצה תעודת כשרות צריך לעמוד בכללים. אדוני השר, כמובן, אתה לא יכול להתערב בהחלטות בית-המשפט, אני מודה בדבר הזה, אבל אתה מבחינה מיניסטריאלית מופקד על המערכת הזאת. אל תיתן לה

הלגיטימיות שלה, של בית-המשפט העליון. החלטה כזאת מורידה לגיטימיות של בית-משפט, ואנחנו יודעים שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. חייבים בית-משפט, אבל אם זאת תהיה הדרך, היא איבדה את הלגיטימיות,

חבר הכנסת גפני. לגבי קריאתך, כמו שאמר חבר הכנסת מולה, שלא לכבד את הצו של בית-המשפט, אני מניח שהרב יעשה חשבון נפש לעצמו. אנחנו צריכים לשים לב לכך שכל אחד עם דעותיו יקרא לא לכבד החלטות של בית-משפט, האחריות היא על מי שמקשיב לדברים וגם על מי שאומר. אבל לי מותר להגיד את זה, יש לי חסינות.

אולי אפילו חובתך. השר יעקב נאמן ישיב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני בא להשיב על הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת משה גפני שאמרה: העמדה לדין של הרב של אשקלון בגלל אי-מתן תעודת הכשר לפי ההלכה. אשדוד. אשדוד, סליחה. כל עוד זה לא רעננה, אתה יכול. רעננה לא. היעלה על הדעת רעננה? יש שם את הרב בילסקי. תודה. אני חייב לומר כי ההצעה לסדר-היום על פניה איננה ברורה לי. בהצעה צוין כי מדובר בהעמדה לדין של הרב של אשדוד. מבדיקה שערכנו לא מצאנו כל התייחסות להעמדה לדין של הרב של אשדוד בנושא זה. עם זאת, לא הפסקנו את הבדיקה ולאחר כמה בדיקות שערכנו כנראה מדובר, אני מבין את זה עכשיו לאור הדברים של חבר הכנסת גפני על הדוכן, בהחלטת בג"ץ מחודש יוני 2009, שלפיה על הרבנות בעיר אשדוד להשיב תעודת כשרות שנשללה מבעלת מאפייה. ההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת גפני, כפי שנוסחה, לא ציינה כלל שמדובר בהחלטת בג"ץ, אבל מבירורים שערכתי, ועכשיו ממה ששמעתי, זה נכון, היתה טעות בניסוח. זה נכון.

סמכותם של הרב המקומי ושל מועצת הרבנות הראשית להעניק או לשלול תעודת כשרות מוסדרת בחוק הכשרות. מטרתו של חוק הכשרות היא להגן על צרכנים המבקשים לרכוש מזון כשר מפני הונאה ולהבטיח כי מזון המוצג כמזון כשר אכן יהיה כזה. על מנת להגשים מטרה זו מעניק החוק לרב המקומי ולמועצת הרבנות הראשית בלעדיות במתן תעודות הכשר ואוסר על הצגת בית-אוכל ומצרך ככשר אלא אם ניתנה לו תעודת הכשר כדין. החוק אוסר גם מכירת מזון שאיננו כשר לפי דין תורה תוך הצגתו

בצד בלעדיות זו מגביל חוק הכשרות את תחום הסמכות שניתנה לגופים אלה וקובע כי יש

במסגרת השיקולים במתן תעודת ההכשר על דיני הכשרות בלבד. השאלה, מה הם דיני הכשרות בלבד, נדונה בפסיקה לא אחת ונקבע כי מדובר בגרעין הקשה של דיני הכשרות, אותם דינים הקשורים באופן ישיר לכשרות המזון, דהיינו טיב המזון, תהליך הכנתו, אופן הצגתו והגשתו והטיפול בו. הוראות הלכתיות אחרות, כגון אלה הקשורות רק באופן ניהול בית-העסק או בהתנהגותו של בעל בית-העסק, אינן מהוות שיקול במתן תעודת הכשרות. כלל ידוע הוא כי אין בית-משפט פוסק בענייני הלכה, כפי שהדגיש חבר הכנסת גפני, וכי שיקול הדעת בעניין זה נתון לרב נותן הכשרות.

גם שיקול דעת הלכתי זה כפוף למגבלות המשפט המינהלי, ועל כן אין להפעיל במסגרתו שיקולים שאינם שייכים לדיני כשרות המזון. לפיכך קבע בג"ץ כי אין לקבוע תנאים מיוחדים לקבלת תעודת הכשר לבעלת מאפייה אשר המירה את דתה, אלא יש לקבוע תנאים סבירים, שהיה מקובל לקבוע אותם במקרים אחרים, כדי לוודא שהמזון באותה מאפייה אכן כשר,

ללא קשר לדתה או לאמונתה של בעלת המאפייה. כאמור, החלטת בג"ץ ניתנה בחודש יוני 2009, ולאחרונה הוגשה לבית-המשפט בקשה לפי פקודת ביזיון בית-המשפט, בטענה שהרבנות לא פעלה בהתאם להחלטת בג"ץ. בדיון שהתקיים ביום 21 בדצמבר 2009 החליט בג"ץ כי היה על בעלת המאפייה להגיש בקשה חדשה. חבר הכנסת גפני, אני רוצה שתשמע את זה, כי זה עדכון מהשבוע. תמיד מולה מפריע לי. ביום 21 בדצמבר החליט בג"ץ כי היה על בעלת המאפייה להגיש בקשה חדשה לקבלת תעודת הכשר. למיטב ידיעתנו בעלת המאפייה הגישה בקשה מחודשת, וניתנה לרבנות הראשית תקופת זמן של 30 ימים לעדכן את בית-המשפט בנושא הטיפול בבקשה החדשה לתעודת הכשר. לאור הנסיבות האלה אני לא מתנגד להעברת הנושא לדיון בוועדה המתאימה. ועדת הפנים. אתה מציע, חבר הכנסת גפני, דיון בוועדת הפנים. השר מסכים לכך? אני יכול לחלוק על חבר הכנסת גפני בענייני הלכה? רשאי. כן. אני מסכים, אדוני השר. יש הצעה אחרת, של חבר הכנסת נסים זאב. בבקשה. לרשותך דקה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שוב אנחנו רואים התערבות בוטה של מערכת המשפט בנושא שקשור להלכה גרידא. הרי לנו ברור שיש הבדל בין אדם שלא שומר תורה ומצוות לבין מומר. פה מדובר במיסיונרים, והבעיה היא הרבה יותר חריפה, והדקויות האלה, זה לא קשור לבית-המשפט, זה בדיוק קשור להלכה. אם הרב הראשי מחליט שאין מקום להאמין לאדם, כשרות לא נמדדת רק במוצר עצמו, קודם כול האדם עצמו. אני רוצה להזכיר לכולם כמה בשר פיגולים מחדירים בערים שונות פה במדינת ישראל ומוכרים כבשר כשר. לא תמיד האדם הוא הנאמן כלפי לקוחותיו.

נתפסים מדי פעם אנשים כאלה ואחרים שמוכרים בשר לא כשר, אבל רב, לכתחילה, שייתן תעודת כשרות, ולהכריז עליו נאמן לגבי מוצריו, זה דבר בעייתי כאשר מדובר במומר. תודה רבה, חבר הכנסת נסים זאב. אנחנו מצביעים על ההצעה להעביר את הנושא לדיון בוועדת הפנים. מי שבעד, מצביע בעד להעביר את זה לדיון בוועדת הפנים. נגד זה להסיר את הנושא מסדר-היום. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. תשעה בעד, אף אחד לא מתנגד ואף אחד לא נמנע. ההצעה תועבר לדיון בוועדת הפנים. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעות לסדר-היום מס' 1987,

2029 ו-2038 בנושא: פיגוע הירי בשומרון וההחמרה הביטחונית באזור.

סגן שר הביטחון מתן וילנאי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מגלי והבה. אחריו, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, לאחר תקופה של שקט יחסי בשטחי יהודה ושומרון, בשבוע שעבר השקט הזה הופר, נרצח הרב מאיר חי, זיכרונו לברכה, והפעולה שנעשתה הוכיחה שיש עדיין זרע של טרור וזרע של רצון להצית את האזור. התגובה של צה"ל לא איחרה לבוא כמובן, ויומיים לאחר מכן חוסלו אלה שביצעו את הירי, לפחות לפי דובר צה"ל. יש לך ספק בזה? הם רצחו, כלי הנשק שנתפסו ירו ברצח. אין שום ספק. מאה אחוז, אני גם אמרתי, ציינתי את העובדה, ולהיפך, אני אומר שאותם, תאי טרור כאלה צריך לחסל ולטפל בהם, אם ביו"ש ואם בעזה ואם בכל מקום. אבל אלה שרוצים להפר את האיזון צריכים לזכור לאיזה מצב הגענו ביו"ש בערים השונות. באמת, חל שיפור שאפשר לציין אותו בכל התחומים. הערים היום, כמו ג'נין וטול-כרם ושכם והאחרות, החיים הכלכליים, הוסרו מחסומים שהפריעו למהלך התקין של החיים היומיומיים, ולכן, אלה שמנסים לעשות, כל פעולה שמטרתה להפר את האיזון אנחנו נגדע. צריך גם לציין שיש גם בצד שלנו מתנחלים כאלה ואחרים, שמרגישים שיש להם היכולת והסמכות לפעול לפעמים נגד אזרחים שלווים. גם את אלה צריך לעצור. אבל מה שפותר לנו את הבעיה הוא חזרה לתהליך המדיני, וכמה שיותר מהר. ההודעה הטובה ביותר היא שחל שיפור כלכלי ושיפור בחיי היום-יום של האוכלוסייה.

אדוני שר הביטחון, שהביקורים כמעט פתוחים בקרב האוכלוסייה בצפון הארץ, ויכולים להיכנס ולצאת. אני פשוט לא מכיר את הנהלים, אבל אני מרגיש את האוכלוסייה, והיא מדברת על כך שיש תנועה והחיים טובים יותר. אני פה פונה גם לממשלת ישראל וגם לרשות הפלסטינית. בממשלת ישראל קיבלו החלטות. ראש הממשלה,

שהיה בבר-אילן, אמר: הפתרון הוא שתי מדינות. לאחר מכן הממשלה קיבלה החלטה על ההקפאה בבנייה. אבל עוד לא יבש הדיו על ההחלטות האלה, שמענו את ההתניות והרצון לעשות כאילו ההחלטות האלה לא קיימות. אם לא נחרצים במדיניות, לא צריך להצהיר עליה. זכותה של כל ממשלה, אדוני היושב-ראש, לפעול איך שהיא רוצה, אבל ההשלכות של אי-עשייה מדינית, יש לזה השלכות. אדוני השר בגין, כל תקופת המשא-ומתן, ולאחר מכן, עם הרשות הפלסטינית, לא היה נתק לחלוטין כמו בשנה האחרונה.

הזה כבר שנה יש נתק. אני מכאן פונה גם לרשות הפלסטינית, שלא ימצאו תירוצים למה לא לחזור לתהליך המדיני, כי על שולחן המשא-ומתן אפשר לשים את כל הטענות. לכן, כמשפט סיכום, אני אומר לשני הצדדים שמאמינים בשלום, שרוצים להגיע להסדר, שיעשו הכול כדי לחזור לשולחן הדיונים, ולא יהיו נהרגים ונרצחים, ויהיה שקט באזור.

תודה רבה לסגן היושב-ראש, חבר הכנסת מגלי והבה. חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול, אני משתתף בצער המשפחה. הייתי באזור שכם, באחד היישובים הסמוכים, ותיכף לאחר הפיגוע הייתי שם כמה שעות. הכרתי את המנוח, אב לשבעה ילדים, איש חינוך, איש חסד, איש תורה, איש אוהב עם ישראל וארץ-ישראל. אני רוצה לומר שהנחמה פורתא שראיתי אתמול בניחום אבלים, אצל הילדים לפחות, ואצל האשה, זה שכוחות הביטחון חיסלו את הרוצחים, הטרוריסטים האלה, לאלתר. צריך להבין שרוצחים צריכים לחסל, אין החלפת שבויים ולא להספיד אותם אחר כך. אנחנו לא זקוקים למחבלים שישבו פה וידעו שבעתיד יוכלו לחטוף חייל ולעשות עסקת שבויים נוספת, כמו ששמענו הבוקר שה"חמאס" הודיע. אסור לאפשר דבר כזה. אם אפשר לחסל, לחסל אותם בלי רחמים. אנשים ששופכים דם, דמם יישפך, שופך דם האדם באדם דמו יישפך. דבר נוסף, כבוד השר, בכל פעם שהממשלה מגלה הבנה, יש מחוות כלפי הפלסטינים, ואני לא יוצא נגד זה, אבל צריך לבחון את זה בכל פעם. הסרת המחסומים יכולה להיות סכנת חיים למתיישבים באזור. לכן אני מבקש, אם ניתן לבחון ולהחזיר את המחסומים לפחות באזורים בעייתיים, כמו בין עינב לאזורים שהם באמת, כביש 57 מהווה בעיה מבחינה ביטחונית. אני מבין שרוצים כביש פתוח מטול-כרם לשכם, אבל אי-אפשר להמשיך עם המחוות האלה כאשר אנחנו יודעים שמאות מחבלים עדיין מסתובבים בשטח, ולא תמיד הרשות הפלסטינית יכולה להשתלט עליהם, ולא יודעים באיזה רגע הם מתפרצים. היא לא רוצה, זה לא שהיא לא יכולה. לא, היא לא יכולה. היא לא רוצה. אז אולי היא לא רוצה, אבל זה גם לא תמיד בידה. אני יכול לומר, לפחות מהדיווחים שאנחנו שומעים, שלפעמים אתה נותן אמון מסוים, ויש בינך ובין אותה מערכת הבנות, ולא תמיד ההבנות האלה הולכות לטווח ארוך. לכן צריך לבחון את זה בכל פעם מחדש. הנושא של המחסומים הוא דבר מאוד בעייתי, וצריך לבחון אותו כל פעם מחדש. אני מקווה שלפחות בנושא הזה משרד הביטחון יפעל בהתאם. אני רק רוצה לומר ששני האירועים שהיו, גם בעזה וגם בשכם, מלמדים שהטרור חי ונושם, וצריך לפעול בהתאם.

אדוני סגן השר, נושא הסרת המחסום חוזר כחוט השני אצל הדוברים. אשמח אם תתייחס לנושא, אם היה קשר בין הפיגוע הנורא לבין הסרת המחסום. הדובר הבא, חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, יש מה שנקרא, כשיש רעידת אדמה, סולם ריכטר: חמש, שש, צריך להציב סולם בכנסת, של ההקצנה והפופוליזם הכי זול, כאשר עולה לדוכן חבר כנסת ומתחיל להטיח אשמה ללא הבחנה, באופן מאוד קולקטיבי, על הצד הפלסטיני, בלי להסתכל על הצד הישראלי, כאילו הם התגלמות הרוע. ואנחנו עדים לתופעה מאוד מדאיגה: ממשלת ישראל היתה יכולה לשלוח את חייליה לשכם ולהוציא להורג, זאת ממש הוצאה להורג, ללא משפט, אנשים שישנו עם הילדים שלהם, עם המשפחות שלהם. האנשים האלה קודם הוציאו להורג ישראלים עם משפט. אני לא מבין איך אתה בכלל, חבר הכנסת דוד רותם, אני רק רוצה לומר לך, ברשותך, הזמן שלי מוגבל,

אתמול למשל זרקו רימון על ביתו של ראש העיר נצרת, ראמז ג'ראיסי. אז אנשים בודדים עשו מעשה. אי-אפשר להגיד שמדינת ישראל, עם כל כוחות הביטחון, יכולה למנוע אירוע אינדיבידואלי. יש גם פושעים משתוללים בתל-אביב. אי-אפשר להגיד שהרשות הפלסטינית יכולה לשלוט שליטה מוחלטת, אבל ההבדל הוא שהרשות הפלסטינית לא שלחה אותם לבצע פיגוע, ומצד שני, ממשלת ישראל וצה"ל, אלה רוצחים מתועבים ואתה עומד כאן ומגן עליהם. אני לא מגן עליהם. אני רוצה לומר לחבר הכנסת דוד רותם, כאשר המתנחלים פוגעים בפלסטינים, שנים לא תופסים אותם, הצבא וכוחות הביטחון, עד שבמקרה אולי נתפס מישהו על חלוקת כרוז כלשהי. אני לא מבין איך יכול להיות שבתוך 24 שעות היום מאתרים,

יש ראיות ומוציאים להורג, ומצד שני, מדוע לא משתמשים,

על הדוכן הזה, ראש הממשלה, שאתה בקואליציה שלו, אומר, אצלכם יש מודיעין יותר טוב, אתם מלשינים אחד על השני. א. אני לא יודע מה המתנחלים עושים ולמה הם צריכים להיות שם. אני חושב שהמתנחלים צריכים לחזור לגבולות מדינת ישראל. אין להם מה לעשות בשטחים הפלסטיניים. אבל הדבר השני, השקט שיש כבר חודשים, זה לא בזכות צה"ל, זה בזכות הרשות הפלסטינית. זה כי העם הפלסטיני חש שיש לו תקווה. התקווה יותר חזקה מכל הטנקים שיש. לכן, ברגע שיש תירוץ, יש מוטיבציה ויש כעס עקב המעשה הזה, מעשה שלדעתי הוא חסר היגיון,

כי היו יכולים לומר לרשות הפלסטינית: תפעילו את מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, תתפסו אותם, תעמידו אותם לדין. הרי מדינת ישראל, כמה פלסטינים חוסלו? כמה פלסטינים נמצאים בבתי-הכלא? האם זה הביא ביטחון למדינת ישראל? המשוואה, רבותי, היא פשוטה, המשוואה היא מאוד פשוטה: האויב המשותף גם של הישראלים וגם של הפלסטינים הוא אויב אחד, שנקרא כיבוש. ככל שמחסלים את הכיבוש, כך ייטב לשני העמים. המצב השני: ככל שהפלסטינים יקבלו יותר עצמאות, הישראלים יקבלו יותר ביטחון, וככל שהישראלים יקבלו יותר ביטחון הפלסטינים יקבלו יותר עצמאות. והדבר האחרון שאני רוצה לומר: התקווה של הפלסטינים היא אינטרס ישראלי, והאכזבה והתסכול של הפלסטינים גם הם פוגעים בביטחון של מדינת ישראל. יש אינטרס לעם הפלסטיני שתהיה לו תקווה, שיש לו לאן לשאוף, שיש לו לאן לחתור. לא לסתום את הגולל על תקוותו לעצמאות ולחירות. האויב המשותף הוא הכיבוש. צריך לחסל אותו כמה שיותר מוקדם.

שיפסיק לרצוח, העם הפלסטיני, אז אולי גם תהיה לו תקווה. בינתיים מי שנופלים, אתם רוצחים, מה זה? תפסיק עם החוצפה שלך. סליחה, חבר הכנסת אלסאנע. הוא אומר דברים מאוד חמורים, שאי-אפשר לעבור עליהם לסדר-היום. חבר הכנסת רותם, סליחה. חבר הכנסת אלסאנע סיים את דבריו. זמנו עבר ואתה ממשיך לדבר.

זו התרת דם, זה מעשה שפל ולא אחראי. תודה רבה, חבר הכנסת אלסאנע. אחריו יבוא, בלי שתכננו את זה, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אני חושב שמן הסתם יהיה לך מה לומר על דבריו של חבר הכנסת אלסאנע. לרשותך שלוש דקות. בבקשה. לא אשחית את זמני על חבר הכנסת אלסאנע. אדוני היושב-ראש,

למדתי שבזיכרון היסטורי יש שני דברים: אתה קורא משהו ואתה יכול לדעת שבתוך מה שאתה קורא יש דברים שהיו מציאותיים, ויש דברים שזה שכתב רצה שכך יהיה. זה מה שנקרא מציאות מול אידיאל, מציאות מול איזה חלום. אבל אני חייב להקדים, אנחנו חייבים כולנו, כל חברי הבית הזה, אני מדבר על אוהבי ישראל, לשבח את כוחות הביטחון, שהביאו לחיסולם המהיר של המרצחים של מאיר חי. אנחנו מחזקים את החיילים, מחזקים את המפקדים, מחזקים את הכוחות שהביאו לכך, וכמובן נתחיל בזה. אבל אני רוצה לדבר על מציאות שאנחנו משום מה נכנסים אליה לא שנה ולא שנתיים, כבר מאז אותו חלום בלהות שנקרא הסכם אוסלו. יש תחושה שגורמי הביטחון ציירו איזה סוג של מציאות אידיאלית מבחינתם, מין סוג של חלום,

אצל הילדים יש לזה ראשי תיבות, זה נקרא חיב"ס, אם אתה פותח את זה, זה חי בסרט, חיים באיזה מין סרט דמיוני. כשאדם יחיד חי בסרט, זה יכול להיות לפעמים משעשע, לפעמים זה יכול לפגוע בו או בסביבתו הקרובה, אבל כשמנהיגות חיה בסרט, הציבור כולו שהם מנהיגים נמצא בסיכון מאוד גדול. אני רוצה להזכיר לכולנו, ואנחנו חייבים לזכור, את אחת הפרשות העגומות בתולדות מדינת ישראל, פרשת החייל המופקר מדחת יוסף בקבר יוסף, אירוע שקרה לפני קצת יותר מתשע שנים. אני לא צריך לפרט את האירוע. היתה איזה מין תפיסה כזאת, שישנם כוחות ביטחון, מה שמכנים "כוחות הביטחון הפלסטיניים", והם משתפים אתנו פעולה. אהוד ברק אז, בתור ראש הממשלה ושר הביטחון, והרמטכ"ל שלו,

הביאו למין משא-ומתן ארוך, ומדקה לדקה ומשעה לשעה מדחת יוסף דימם למוות, ובסופו של דבר, אחרי דרישות כספיות, כפי שהעיד בזמנו חבר הכנסת איוב קרא, מידיעות שהגיעו אליו, דרישות כספיות להציל את מדחת יוסף, בסופו של דבר מדחת יוסף הוצא על-ידי כוחות הביטחון של ג'יבריל רג'וב, על-ידי הבריונים שלו, שדרכו עליו, על-פי עדויות, ברכב שלקח אותו, הוציאו אותו בסופו של דבר מת. היום אנחנו נמצאים באותו סרט. המנהיגות חיה בסרט מסוג של תהליך העברת סמכויות. אין משא-ומתן בחלונות הגבוהים, אבל בפועל, בסופו של דבר, מדינת ישראל הולכת ולוקחת מעצמה את הסמכויות ומשליכה אותן על מה שמכונה "הרשות הפלסטינית", מנגנוני הביטחון.

הם היו בהלם, מישהו פה שבר את הכללים בשבת, למה לא ביקשתם מאתנו? הרי אנחנו כביכול עובדים אתכם. יותר נכון עובדים עלינו. זה בדיוק מאותה נקודה שממנה יוצאים לפתיחת המחסומים, ואני שומע פה את אותה אווילות, שזה מה שיגרום לביטחון, מגורמי ביטחון שונים. זה מה שיגרום לביטחון? הרי בבירור, בפועל, זה מה שהביא לפתיחת הציר, לשחרור הרוצחים מקצה לקצה שם, ממזרח למערב בציר 57. עיניים להם ולא יראו? אבל אם מישהו חיב"ס, אז הוא חיב"ס, הוא חי באותו סרט. אני רוצה שנחזור אל המקורות שלנו, רבותי, נא לסיים. אני אסיים עוד שנייה אחת. אני אסיים בדברים שלקוחים ממקורותינו, הדברים חשובים לי. בפרשת עגלה ערופה נאמר שראשי הקהל צריכים, וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. ויש מחלוקת בין התפיסה הבבלית לירושלמית, בין התפיסה הגלותית לבין התפיסה הארץ-ישראלית. הגמרא בירושלמי אומרת ששם, בבבל, פתרין בהרוג: לא שמנו עליו מספיק שמירה, לא חיזקנו את ביטחונו, לא עמדנו לידו. זאת תפיסה גלותית. התפיסה הארץ-ישראלית היא פתרין בהורג, לחסל את גורמי הטרור, לחסל את תשתיות הטרור, להוציא להם את החשק לפגוע בבנינו, בבנותינו, באבותינו, באבא לשבעה ילדים. ולצערי הרב, הדברים האלה לא נעשים, המנהיגות שלנו מעדיפה לחיות בסרט, שמביא אותנו לשפיכות דמים.

תודה רבה לחבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר בגין, מי משיב, סגן שר הביטחון? סגן שר הביטחון מתן וילנאי. אני מבקש לשלוח את תנחומי למשפחתו של הרב מאיר חי, השם ייקום דמו, שנרצח באופן בלתי הגיוני, באופן בלתי סביר.

לקחת משפחה, אב המשפחה שנסע שם בכביש לא עשה דבר רע לאף אחד, ולהשאיר את ילדיו, את אשתו אלמנה ואת בניו יתומים,

אנחנו נמצאים כאן בוויכוחים על תהליך מדיני, על קידום השלום, על הפסקת שפיכות הדמים, ואני בא בתביעה לחברי הכנסת שיכולים להשפיע על הציבור הפלסטיני, על הציבור שבו יש אנשים שרוצים שיהיה כאן שקט, שלא לנצח תאכל חרב, שיקיאו את האנשים האלה מתוכם. אני רוצה לשבח את כוחות הביטחון, שפעלו באופן מהיר ויעיל, ועשו את מה שעשו כפי שנדרש. הדבר הזה היה מחויב המציאות, אבל זה לא מחזיר את האבא לשבעת היתומים. למה זה נעשה?

מה רוצים להרוויח בדבר הזה? החברה חייבת להקיא מתוכה את הרוצחים הללו. החברה הפלסטינית צריכה להקיא מתוכה את המחבלים, שלא תורמים דבר וחצי דבר, ומעלים את החשדנות. כמי שרוצה שיקודם התהליך המדיני, אני לא רוצה שלנצח כאן תאכל חרב, אני לא רוצה שייפגעו משני הצדדים, אני לא רוצה, מי שעושה את המעשים השפלים הללו,

הרצח הנורא הזה ללא סיבה, צריך לתת את הדין, ובאופן מיידי, אבל בעיקר המנהיגות, המנהיגות חייבת להפוך את האנשים הללו, את חיות האדם, צמאי הדם, להפוך אותם ללא-לגיטימיים. אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לקדם את התהליך המדיני, לבוא לדיונים, דיונים זהירים, אבל דיונים עם המנהיגות המתונה של העם הפלסטיני, של הציבור הפלסטיני, אבל צריך לרדוף עד חורמה את חיות האדם הללו, את המרצחים של משפחת הרב מאיר חי, השם ייקום דמו. למשפחה כבר לא יחזירו את האבא.

תודה רבה לרב גפני. חבר הכנסת כרמל שאמה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כנסת נכבדה, ההצעה לסדר-היום שהגשנו חברים פה בכנסת, ואני הצטרפתי אליהם, עוסקת בפיגוע הירי בשומרון, אותו רצח נתעב ומזעזע של אב לשבעה ילדים, שכל פשעו היה שהוא נסע בכביש. אדוני היושב-ראש, כוחות הביטחון מיצו מבחינה ביטחונית את הדין ואת הצדק עם מי שאחראי לכך, אבל יש דברים שגם צריכים להיעשות למען יראו וייראו. אני חושב שממשלת ישראל, בתגובה על כל אירוע מעין זה, אדוני היושב-ראש,

על-פי ההחרגות שבצו ההקפאה, שכונה חדשה ביהודה ושומרון. על כל פיגוע, לנצל את ההחרגה ולקבוע תג מחיר של בנייה ביהודה ושומרון, מעבר למיצוי שמוצה. זאת דעתי, וזה מה שרציתי לבוא ולהגיד במליאה, לקרוא לשר הביטחון, לראש הממשלה: לא צריך לבנות אלפי יחידות, אבל צריך לשחרר, בתקופת ההקפאה, על כל הפרת ביטחון של האנשים החיים ביהודה ושומרון, לאשר על-פי ההחרגות שמותרות בצו ההקפאה.

תודה רבה, חבר הכנסת כרמל שאמה. ישיב על ההצעות לסדר-היום סגן שר הביטחון מתן וילנאי. בבקשה. כבוד היושב בראש, חברי חברי הכנסת,

היה פיגוע של רצח מתועב בשומרון בשבוע שעבר, של יהודי שנרצח רק בגלל היותו יהודי. אב למשפחה, איש תורה, איש שלום. והוא נרצח על-ידי בני בליעל. בתוך זמן קצר צה"ל הגיע אל הרוצחים ופגע בהם. וזה לאחר תקופה יחסית ארוכה של שקט יחסי, כפי שהעלו כאן החברים שדיברו. רק מי שמכיר את אופי הביטחון השוטף ואני עסקתי בזה כל חיי הבוגרים, מביירות בצפון עד מבואות אסמאעיליה בדרום, אני מכיר את זה היטב, רק מי שנמצא שם יודע עד כמה בקלות מצב רגוע כביכול יכול להתהפך ויכול להשתנות. וזה אכן מה שקרה. צריך להבין היטב, אנשי הבית הזה וכל עם ישראל, השקט הזה הוא לא במקרה. השקט הזה הוא תוצאה של עבודה מאומצת של חיילי צה"ל 24 שעות ביממה, לאורך כל השנה, יום ולילה רצוף. שום דבר לא קורה במקרה. במקרה ביקרתי ביחידה שנתקלה ברוצחים בשכם שבוע לפני זה, ודיברנו על שכם. הם הראו לי את הפעולות שלהם, ואמרתי להם שכצנחן ותיק נשאר לי רק להצדיע לצורת הפעולה שלהם. ואכן הם הוכיחו את עצמם. והערתי קודם מהצד: שלא תהיה פה שום אי-הבנה, נפגעו הרוצחים, לא אף אחד אחר. והצורה, כפי שניסו להציג אותם כאן,

להירגע, צדיקים הם לא היו אף פעם, וכמו שצריך, הם שילמו את המחיר. הנשקים שהיו בידיהם אלה נשקים שרצחו את הרב, לא שום דבר אחר, שלא יספרו לנו סיפורים.

לא הבנתי. אחד מהם היה בכלא. אחד מהם היה כל"ש, אחד היה, אולי אפילו אותו אחד, אני לא זוכר, בהסכם מבוקשים. באיזה עסקה הוא שוחרר? אני לא חושב שבעסקה, הוא גמר את הפרק שלו. הוא ישב מ-2002 עד 2009 ושוחרר. כל הזמן משתחררים אנשים. הם נשפטים, גזר-הדין מסתיים והם משתחררים. זה קורה כל הזמן, לא צריכה להיות עסקה או משהו כזה. לדעתי הוא שוחרר ב-2009 כי פשוט גזר-דינו הסתיים. לפי מה שהתפרסם הוא שוחרר בעסקה, ואפילו חתם שהוא לא יחזור לטרור.

אחד אחר,

אני לא זוכר, חתום על מה שנקרא הסכם המבוקשים, שמאפשר למבוקשים לחזור לשגרה, אלא אם,

וכך צריך להיות. הדבר המרכזי, הטרור לא יוביל את החברה הפלסטינית לשום מקום, ואל תשוו את רצח הרב לזריקת הרימון על ראש עיריית נצרת בשבוע שעבר, שזה מעשה שהוא פשע בפני עצמו. אין קשר בין הדברים. רק לצערי בחברה הפלסטינית עדיין, אף-על-פי שהרשות לוחמת בטרור שמסכן אותה, לא צריך לרגע לטעות בזה, לכל חברי הכנסת שממש מתרגשים מזה שאם צה"ל לא יהיה שם איך זה ייראה, זה ייראה רע מבחינתם, והרשות אכן פועלת מכיוון שזה אינטרס שלה, אבל עדיין יש גורמים ברשות הפלסטינית, בחברה הפלסטינית, בעיקרם גורמים קיצוניים רדיקליים דתיים, שמשוכנעים שטרור הוא הדרך. טרור הוא לא הדרך. הוכחנו את זה שנים ארוכות, ונמשיך להוכיח את זה. אני מצטער על המקרה הזה. לגבי הסרת המחסומים. המחסומים, רק מי שחי את הבט"ש,

אני מכיר את זה היטב, היו לנו אירועים 100 מטר ממחסום, יותר מפעם אחת. יש לי כרגע בראש שניים-שלושה, פיקדתי על עזה תקופה ארוכה, ממ"פ עד אלוף פיקוד, אני מכיר את זה היטב. איזה 12 שנה ביליתי שם, אם אפשר לקרוא לזה בילוי, והיו לנו אירועים בתוך מחסומים. והמחסומים, יש להם ראייה שלמה. בסופו של דבר, המפקדים הצבאיים מחליטים. המחסום שהיה שם,

היה מחסום שבמושגים שלנו נקרא "normally open", הוא בדרך כלל פתוח, וכשצריך חוסמים אותו. המחסום במקרה הזה לא נותן מענה. וטרור הוא כמו מים שזורמים, הם תמיד מוצאים את המקום ששם אפשר לבצע את הפיגוע, חלקם קרוב מאוד למוצבים של צה"ל בתנאים כאלה ואחרים. ולכן הלחימה בטרור היא ארוכה, היא נשענת בעיקר על מודיעין, ושלא יטעה לרגע חבר הכנסת טלב אלסאנע איך אחרי 30 וכמה שעות עלינו על המחבלים האלה, הודות למודיעין, לא שום דבר אחר, והאחיזה בשטח זה חלק מרכזי מזה. צה"ל פועל היטב, לכן השטח שקט, ותמיד חוליות, לצערי, ימצאו פה ושם את היכולת לפעול. אני שמח שהיתה הפעולה הזאת בלבד, והאסון הקשה של האובדן של הרב, אלה שעשו את זה כבר נמצאים במקום אחר גם כן.

אדוני סגן השר, להסתפק בתשובתך, להעביר לוועדה? אני חושב שאפשר להסתפק בתשובה הזאת. מקובל על אדוני, סגן יושב-ראש הכנסת? כן. מקובל. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הנושא הבא בסדר-היום: הצעה לסדר-היום מס' 1956, של חבר הכנסת אורי אריאל, הכנה מנטלית לקראת פינויים ואכיפת ההקפאה. ישיב סגן שר

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הנושא שביקשתי להציג בפניכם הוא "הכנה מנטלית", כך קוראים לזה בצה"ל. היות שכולנו עדיין זוכרים את הגירוש מגוש-קטיף וצפון השומרון, שם צה"ל נקט הכנה מנטלית לאלפי, אולי רבבות, חיילים ושוטרים, והסביר להם שאין שום סיבה בעולם שהם יתרגשו מכך שהם נבחרו לגרש את אחיהם היהודים. אדוני סגן שר הביטחון, לא היה כדבר הזה במקומנו, לא היה תקדים כזה בכל שנות הציונות, אם אפשר לומר, בטח לא מאז קום מדינת ישראל. צה"ל, כצבא העם, שאמון על הגנת מדינת ישראל ואזרחיה באשר הם שם, מבצע אקט כנגד אזרחים. יש לזה, דרך אגב, ראשי תיבות. אם מישהו מהקהל הנמצא אתנו,

ידע להסביר לי מה זה פלצ"ם, אני רואה שהשר בגין מרים את עיניו, אם זיהיתי נכון. נראה שגם הוא לא מכיר. אולי סגן שר הביטחון מכיר.

אני אחסוך לכם את זה. מה זה פלצ"ם, פ"א, צדי"ק, למ"ד, מ"ם. חידון. זה פצל"ם. פצל"ם יכול להיות. כן, פצל"ם. מה זה פצל"ם, סליחה. תודה, היושב-ראש. פעולה צבאית לא לוחמתית. לא ידעת, נכון, סגן השר? אני שומע את זה בפעם הראשונה. השר בגין כגיאולוג

פצלי שמן ודברים כאלה. פעולה צבאית בלתי לוחמתית. תראה, סגן השר, בעצם הגדרת הפעולה על-ידי צה"ל,

זו לא הגדרה שלי. זה לא ראשי תיבות של המתיישבים, לא עיתונאי המציא את זה וגם לא קופירייטר, זה אתם. עצם ההגדרה הזאת אומרת שזה לא מתפקיד הצבא. הרי דיברתי עם ראש הממשלה דאז שרון ואחרים. אמרתי להם: למה אתם יוצרים את הקרע הזה? והם אמרו לי: אין קבלן אחר שיעשה את העבודה. אז הפכתם להיות, סליחה שאני אומר "הפכתם" הצבא הפך להיות קבלן לשירותי כוח-אדם לבתי-הסוהר, ואתה מסכים אתי שזה לא ייעודו, אבל בלית ברירה. בכל חצי שנה מסבירים שזה בלית ברירה, זה כבר כמה שנים טובות, הפך להיות קבלן של כוח-אדם למשטרה, ואתה מסכים שזה לא בסדר. כי תפקידו להילחם, אבל מאריכים את זה כל שנה, ואתה בשיברון לבב עולה לפה ומסביר מה שמשרד הביטחון, סלח לי על הביטוי, כפה עליך. אולי המלה כפייה היא לא נכונה, ביקש ממך כסגן השר לעלות, הפך להיות קבלן לפינויים וגירושים. היות שהבינו שבאמת יש בעיה, אחרי הגירוש מגוש-קטיף וצפון השומרון, לצערי רק אחרי, אמרו: לא, הוא לא יהיה במעגל ראשון, הוא יהיה רק במעגל האבטחתי. ואם יהיה צורך, פה כמובן טמון כל ההבדל, הוא כן יתערב. זאת אומרת, הוא כן יהיה קבלן. אני אומר לך, אדוני סגן שר הביטחון, צה"ל לא נועד להיות קבלן לפעולות אזרחיות, ודאי לא מהסוג הזה. לא רק זה, עכשיו מאמנים את הילדים שלנו,

מאמנים אותם איך לא להביע רגשות, איך להבין שהם חייבים לעשות את זה, אין ברירה. יש ברירה, תקימו פלוגות משמר הגבול, תחזקו את המשטרה. יש ברירה. זה עולה כסף.

חיילי צה"ל לא משרתים בצה"ל בשכר של 700 שקלים לחודש בשביל לפנות אנשים, לא יהודים, לא ערבים, לא יפנו דרוזים, לא צ'רקסים ולא עלאווים. אף אחד לא. הבן שלי, הבנים שלי, הבנים שלך, הבנים של השר בגין, של שלמה מולה ושל כל אחד מאתנו, לא מתגייסים גיוס חובה בשביל האקטים האלה. והניסיון לאמן אותם לא להפגין רגשות ולא להביע זעזוע מהמעשה הזה, שהם מזדעזעים ממנו, וטוב שהם מזדעזעים,

האם תפקידכם להסביר להם שישימו משקפי שמש, שלא יראו שהם דומעים, שלא יראו סימני סימפתיה? זה מה שהיה לפני הגירוש מגוש-קטיף וצפון השומרון. אני אומר את זה באחריות,

אם הגזמתי, הורדתי קצת, לא הוספתי. עכשיו מסביר ראש אכ"א, האלוף אבי זמיר, היות שראינו שיש בעיות בצבא, יש התקוממות נגד הביצוע הזה, אנחנו נסביר להם ונאמן אותם מנטלית לא להתרגש מזה. זאת לא התשובה, מכובדי סגן שר הביטחון. זה לא תפקידו של צה"ל, זה נגד הקוד האתי, זה נגד החוק, זה נגד המוסר, זה נגד המוסר היהודי.

לא תמצאו שם פרומיל של דבר שיצדיק את זה שחיילים יעשו את זה. אני אומר לך, יש חלופה, בלעז, יש אלטרנטיבה.

לא יכול לעשות דברים כאלה, כי אם הוא ימשיך לעסוק בדברים האלה הוא נהרס מהיסוד, היסוד המוסרי שלו נהרס. יכול להיות שיהיו לו הטנקים הכי טובים, חיל אוויר מצוין, חלליות, הכול יהיה לו, אם לא תהיה רוח, אם הרוח חס וחלילה תיפגם בגלל מעשים שלנו, לא של אחרים, אנחנו, כמדינה, בבעיה קשה מאוד. אני פונה אליך, וגם לשר הביטחון, ולכל הממשלה, זה עניין של הממשלה, כשמדברים על חוסן לאומי זה לא כמה טנקים יש לנו ואם יש לנו x סוללות או x פלוס שתיים. חוסן לאומי בנוי גם מזה, לא פחות מזה, מהרוח הלאומית: האם האזרחים מזדהים עם הפעולה, האם האזרחים מזדהים עם הצבא, האם האזרחים מוכנים ללכת למילואים. ומי כמוך יודע שזה קשה מאוד מאוד, והולך ונעשה עוד יותר קשה. ככה לא בונים צבא. ככה לא בונים חומה. זה עניין לממשלה לענות בו, זאת לא בעיה של שר הביטחון. שר הביטחון,

הוכיח שהוא לא מבין כמה דברים הכי בסיסיים. מי שיכול לקחת החלטת קבינט שדנים בה כהנה וכהנה שעות ואחרי זה להפוך אותה לצו שהוא עושה מה שהוא רוצה,

יש בעיה, הוא לא מבין. אני לא בצד הפוליטי של העניין. אומר האלוף זמיר, צריך להסביר לחיילים מה זה דמוקרטיה. איך אפשר להסביר לחיילים מה זה דמוקרטיה אם שר הביטחון, המפקד העליון שלהם, לא מבין מה זה דמוקרטיה ועושה דברים שלא ייעשו? מה, הוא טירון בפוליטיקה? הוא טירון בדמוקרטיה? אלוף הארץ בצל"שים, רמטכ"ל, מה לא? היה שר הפנים,

עכשיו הוא שר הביטחון, היה ראש הממשלה,

לא מבין בדמוקרטיה. ואני ממש לא רוצה להפוך את זה עכשיו לניגוח פוליטי אתו, לא זה העניין, יש לי דברים יותר חמורים בעניין הזה. צריך בצבא ללמד דמוקרטיה, כן, אני מסכים. צריך להסביר, ואני שותף לזה מלכתחילה, שחייבים, זאת גם חובה וגם זכות, להתגייס לצה"ל. גם חובה וגם זכות.

להסביר שבצבא לא מסרבים פקודה, ואני שותף לזה, צריך להסביר בצבא שלא עושים ולא מבצעים פקודה בלתי חוקית בעליל. גם את זה צריך להסביר, שלא תהיה חס וחלילה טעות. כבר היו טעויות אצלנו. ברוך השם, השתדלנו לתקן. מי שעושה טועה. אבל לא יכול להיות שמכניסים

חיילים במאות, באלפים, לתוך הדילמה ולתוך

מה קרה לנו? אתה מכיר חייל אחד שהתגייס לצה"ל, הרי רבים לא מתגייסים בכלל,

מסיבות שונות, לא-יהודים, חרדים, משתמטים, מגיעים כבר ל-50%. אז אלה שמתגייסים התגייסו כי אתם הסברתם להם שאולי הם יפנו איזה אזרח? זה מה שאנחנו מצפים?

אני יודע שלא. אבל באופן מעשי, הפעולות שממשלת ישראל נוקטת,

בעניין הזה, הן לא תקינות, בלשון המעטה. אני לא רוצה להחריף כרגע את הביטויים ואת העימות, שאולי לא קיים בינינו, כי אני מקווה שעל שלושת הדברים שאמרתי יש הסכמה: יש הסכמה שחובה להתגייס, גם זכות, יש הסכמה שאסור לסרב פקודה, ויש הסכמה שלא מבצעים פקודות בלתי חוקיות בעליל. והדבר הזה צריך להיות נר לרגלינו. אני פונה אליך, ובזה אני מסיים, אדוני סגן שר הביטחון, אל תנסו להסביר לחיילי צה"ל הסברה מנטלית ודמוקרטית על נושא גירוש אחיהם היהודים מבתיהם. תסבירו הרבה דברים,

צריך להסביר, צריך לשנן, צריך לחזק דברים מסוימים, לא את התופעה הזאת, כי בנפשנו הדבר, ושלא ייווצר קרע בעם. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת אורי אריאל. ישיב סגן שר הביטחון חבר הכנסת מתן וילנאי. בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פנה אלי איש מילואים, ושם אותי בדילמה לא פשוטה. הוא אומר לי: אני שומר על התנחלות בלתי חוקית, ללא ספק, אני אחראי להוביל את הילדים שם ללמוד בבית-הספר הסמוך, ואני נקרע על זה ממשפחתי ומסכן את חיי. מה אני צריך לענות? והוא אומר: יש אלטרנטיבה, חברת שמירה אזרחית, שאותו מתנחל יוציא במטותא כסף מכיסו וישלם לאותה חברה, והיא תשמור עליו ותלווה אותו. זו השוואה? מה אני עניתי לאותו איש? את מה שאני הולך להגיד כרגע, שממשלת ישראל היא הקובעת את משימות הצבא, הצבא הוא מכשיר בידי הממשלה, כל אחד מאתנו פעם בארבע שנים, הלוואי, לצערי זה כבר פחות מזה, שם פתק כדי שתהיה ממשלה כלבבו. זה ההליך הדמוקרטי. חבר הכנסת אריאל, לא את שר הביטחון צריך ללמד מהי דמוקרטיה, הוא הוכיח יותר מפעם, לאורך תפקידו, שהוא מבין את זה היטב. והנושא של הצו עלה לדיון יותר מפעם אחת, וימשיך לעלות, ביום שני הקרוב נידרש שוב לעניין הזה, בוועדת החוקה.

לא יעזור שום דבר. אלה העובדות שאתן אתה צריך להתמודד. אני מודה, אני מכיר אותך, אני יודע שזה קשה. בהחלט קשה.

יעזור והצו ישונה. והדבר השני, אין מושג של הפגנות בצבא. אין מושג כזה. 36 שנה הייתי שם, במשימות מגוונות מאין כמותן. מישהו מאתנו העלה בדעתו שהוא מפגין וניתנת הבנה שבשתיקה שאפשר לעשות דבר כזה? אני כמפקד יודע שהלוחמים שהולכים מאחורי, והם הלכו מאות לילות מאחורי, הם נאמנים, הם לא מטילים ספק, יש להם משימה לבצע והם יעשו הכול כדי לבצע אותה ולא ישאלו אף אחד אחר. זה כוחי כמפקד וזה כוחו של צה"ל. בזה אנחנו מעלים ספק? אז אני צריך לתת תשובה לחבר הכנסת אריאל, ותיכף אני אתייחס לעניין הפינוי, ואני גם צריך לתת תשובה לאותו איש מילואים שאומר: מה אני מחפש שם בכלל? זה בניגוד לתפיסת עולמי, מה הובלתם אותי למקום הזה? עניינית, אנחנו לא עושים את ההכנה הזאת. דרך אגב, אם יהיה צורך, לדעתי לא יהיה, ותיכף אני אתייחס לזה, יצטרכו לעשות אותה, כפי שלכל משימה מכינים חיילים, מדברים עם החיילים, והם אומרים את עמדותיהם, ודנים עד לקטע של ביצוע המשימה. כשיש הקטע הזה נגמרים כל הוויכוחים, וכל הכוחות פועלים יחד. תמיד היינו כאלה, ואני מקווה שנמשיך כך. עניינית יש הבנה,

בתוך מערכת הביטחון, בין צה"ל לבין המשטרה, שאת העבודה בשטח, במידה שזה יידרש, כרגע אני לא רואה את זה בכלל, במידה שזה יידרש, תפעל משטרת ישראל. תמיד צה"ל נמצא שם,

אתה מכיר את זה היטב, מהטעם הפשוט שהשטח הוא בריבונות צבאית, זה לא שטח ריבוני של מדינת ישראל, וככזה המפקד הצבאי הוא הריבון שם, לטוב ולרע. לכן הצווים הם מטעמו, ולכן הוא חייב להיות שם, אבל את הפעולה הפיזית, במידה שתידרש,

תעשה משטרת ישראל, כפי שהיה לאחר פינוי גוש-קטיף במקרה של עמונה, שהמעגל החיצוני הרחוק, הביטחוני, היה צבאי, והמעגל הקרוב, שבא במגע עם אזרחי המדינה, היה שוטרי משטרת ישראל.

מה הצעת סגן השר? אני חושב שאפשר להסתפק בזה. אם חבר הכנסת אריאל רוצה דיון בוועדת החוץ והביטחון, לי אין שום בעיה עם זה, ואפשר לעשות שם דיון. מכיוון שאני חסיד של דיונים ושל דיבורים, אני בעד.

ועדת החוץ והביטחון.

אז אנחנו מצביעים: בעד זה להעביר לוועדת החוץ והביטחון,

להסיר מסדר-היום.

ההצעה להעביר את

ההצבעה נסתיימה. המליאה הכריעה פה-אחד להעביר את ההצעה לסדר-היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בנושא: עיכוב רישום תרופות בישראל, של חברי הכנסת רחל אדטו וחיים אמסלם.

תודה רבה לסגנית מזכיר הכנסת. הסעיף הבא בסדר-היום: הצעה לסדר-היום שמספרה 2010,

למלחמה על עזה. חבר הכנסת זחאלקה, אתה רשאי להתחיל בדבריך.

כותרת ההצעה לסדר-היום היא "שנה למלחמה על עזה". בתחילת דברי ברצוני להדגיש שהמלחמה על עזה לא הסתיימה עם שוך הקרבות של המבצע הנקרא "עופרת יצוקה".

במבצע ההוא והיא לא הסתיימה

המתקפה על עזה נמשכה גם אחרי סיום המבצע, ואני אביא דוגמה אחת כדי להבהיר מה קורה, שמעידה, מר וילנאי, על דברים רבים. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל מאז תחילת השנה, מאז המבצע, 762 נכי תאונות עבודה, שקיבלו במשך שנים רבות קצבה מהביטוח הלאומי, לא קיבלו את הקצבה.

ואתמול ושלשום התקשר אלי אדם עיוור מעזה, שמייצג אותם. הוא התעוור בתאונת עבודה באשקלון

יותר מ-10, 15 שנים, ומאז הוא מקבל באופן מסודר מהביטוח הלאומי את הקצבה של תאונת עבודה. מאז המבצע, מתחילת השנה, 762 הנכים לא מקבלים. מה הטענה? הביטוח הלאומי אומר: אנחנו מעבירים את הכסף. אנחנו לא יכולים לבוא בטענות לביטוח הלאומי. את הכסף הוא מעביר לבנק.

אומר שיש לו הוראות מבנק ישראל לא להעביר לבנקים בעזה שום דבר, כולל הקצבאות האלה. ניסיונות רבים שנעשו במשך השנה לאפשר הסדר שבו יועברו הכספים למשל לרמאללה, לבנקים בגדה המערבית, ומשם לנזקקים, לאנשים שמקבלים כדין, הם שילמו ביטוח לאומי, הם עבדו, כלומר העניין לא נמצא בשום ערכאה, הם קיבלו וזאת זכותם. המשפחות האלה הגיעו למצב של מקבצי נדבות, נשענים על הסיוע ההומניטרי, בזמן שהם חיו לפני כן על הקצבאות. זאת רק דוגמה למה שנעשה לפלסטינים בעזה. אסור לתת לפוליטיקה להשאיר מאחוריה שובל של אומללות, של סבל, ללא כל הצדקה. האנשים האלה לא מואשמים בשום דבר, הם פשוט מקבלים עונש. כמוהם נענשים אנשים שרוצים לבנות בית, שמונעים מהם את המלט או מה שדרוש לבניית בית, וכמוהם אנשים שנזקקים לסיוע רפואי. לדעתי, זה לא דומה לדוגמה הקודמת. הדוגמה הקודמת היא מובהקת, כי במלט בונים גם דברים אחרים. לא בונים במלט שום דבר. אתה יודע, במלט בונים בניינים. יש מיליון וחצי אנשים בעזה. זה חסר תקדים בכל העולם. אני לא מכיר מקרה אחד שקיים היום או שהיה קיים בעבר שבו הכניסו מיליון וחצי אנשים לבית-סוהר. זו המצאה ישראלית,made in Israel . אין לזה אח ורע. שלטון האפרטהייד לא עשה כך. מה הכוונה "בית-סוהר"?

עזה זה בית-סוהר גדול. בית-סוהר גדול. כשאתה שם אנשים ואסור להם להיכנס ואסור להם לצאת, זה בית-סוהר. התנאים בבית-סוהר יותר טובים, תאמין לי, מאשר בעזה. בבית-סוהר אין חוף ים. אבל אסור להם לצאת מחוף הים. אסור להם ללכת לחוף הים? מותר להם.

יש גם הגבלה על הדייגים הפלסטינים, ל-3-2 קילומטרים.

אבל אתה שם כל כך הרבה אנשים במקום שאסור להם להיכנס או לצאת ממנו, זה בית-סוהר. המבצע של "עופרת יצוקה" היה מבצע

ההגדרה של טרור היא להשיג מטרות פוליטיות באמצעים,

פגיעה באזרחים. והמטרה היתה לפגוע באזרחים ברצועת-עזה כדי שיפילו את שלטון ה"חמאס", כדי להביא לשינוי פוליטי. זאת היתה המטרה. האמצעי היה הפצצה ארטילרית, הפצצה בטנקים, הפצצה ממטוסים. בכלל, קשה לקרוא לזה מלחמה. זה היה בעצם פוגרום, שבו המטוסים יצאו בגיחות האחת אחרי השנייה וזרעו הרס והרג בזדון. בכוונה. ההוראה היתה תמימה כביכול, אפס סיכונים לחיילים. היא תורגמה לכך שכל דבר שזז, יורים עליו. אני מכיר לפחות מקרה שבו באו לבניין אחד, אמרו: צאו מהבית, יצאו שתי נשים עם דגלים לבנים, ירו בהן והרגו אותן. יחידה של הצבא התמקמה בצריח של מסגד צלאח א-דין בג'באליה החדשה, וירתה על כל דבר שזז. משפחות שהתקשרו אלי אמרו לי: אנחנו רוצים את הגופות של הבנים שלנו, כי הכלבים אוכלים את הגופות. והדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון לא הרשתה למשפחות לקחת את הגופות שלהן. פצועים שתתו דם עד מוות, או עד פגיעה אי-רוורסבילית, ומנעו מהם את הסיוע הרפואי. בעזה בוצעו פשעי מלחמה. יש הגדרות בחוק הבין-לאומי מה זה פשע מלחמה. במבצע הזה ישראל עמדה בכל הקריטריונים של פשעי מלחמה. עונש קולקטיבי זה פשע מלחמה, פגיעה באזרחים זה פשע מלחמה, מניעת טיפול רפואי מפצועים זה פשע מלחמה, ירי על אמבולנסים זה פשע מלחמה. כמה בתי-ספר הופצצו? כמה מתקנים של אונר"א, סוכנות הסעד הבין-לאומית, הופצצו במבצע הזה? המבצע הזה הוא תולדה של שלוש קונספציות הרסניות.

היא קונספציית החד-צדדיות. נעשתה נסיגה חד-צדדית מלבנון כדי לעקוף הסכם עם סוריה, וזה סלל את הדרך למלחמת לבנון השנייה, נעשתה נסיגה חד-צדדית מרצועת-עזה, ובכוונה בלי הסכם, בכוונה בלי הסכם, כדי שישראל תהיה חופשית לעשות מה שהיא רוצה ברצועת-עזה. הקונספציה השנייה היא אסטרטגיית השיגעון. איך אמר אולמרט, היהודים השתגעו. כדי לשקם את כוח ההרתעה, הצבא הגדול ביותר במזרח התיכון היה גיבור על ילדים, יותר מ-400 ילדים נרצחו, חבר הכנסת זחאלקה, לא לגבי מה שאתה אומר, לגבי

אסטרטגיית השיגעון. האסטרטגיה השלישית, אנחנו לא מתחילים אסטרטגיה חדשה עכשיו. לא, לא, אני רק מסיים, תאמין לי.

גם סגן השר ממהר ועוד רוצה להשיב לך. האסטרטגיה השלישית זה האילוזיה שאפשר לנצח עם,

מר וילנאי, תוכלו לנצח צבא. עם אי-אפשר לנצח. תלמדו את זה.

אני תוהה, חבר הכנסת זחאלקה, מתי תתחילו לייצג את בוחריכם.

אין להם בעיות במדינת ישראל, של ערביי ישראל, שאתה מבזבז עשר דקות על סיפורי כלבים ברצועת-עזה? לא תושבים, סליחה, כלבים שאוכלים. אתה ראית הוכחה לכך? אני, אין לי מה להגיד, ראית הוכחה לכך בעיניך? אם אני ראיתי? אני קיבלתי עשרה דיווחים, כבוד היושב-ראש,

ויש ארגוני זכויות אדם, ואני מוכן להשיג לך דיווחים. אני חייב לרענן את זיכרונו של חבר הכנסת זחאלקה, שפשוט לא זוכר כמה פרטים קטנים ולא חשובים. "חמאס" השתלט על עזה, תוך כדי רצח פלסטינים על-ידי בני עמם. הם זרקו אותם מהקומות העליונות, הם שחטו אותם בכיכר פלסטין, הם יורים בהם בברכיים, בכל פינה ובכל מקום, אתה יודע את זה היטב, כפי שאני יודע את זה. המסכנים של עזה. הם עשו את זה שם, על אפכם ועל חמתכם, מלחמת אזרחים מובהקת. ואחרי זה אתה בא אלינו להסביר לנו הסברים. אנחנו זוכרים, היינו שם יותר מדי שנים כדי לשכוח. אנחנו גם זוכרים שנורו "גראדים" ו"קסאמים", וכל מה שיכול לעוף, לתוך אוכלוסייה אזרחית,

אם צה"ל היה מתכוון לעשות דבר כזה, אנחנו לא מעלים בדעתנו לעשות דברים כאלה בכלל. ומאיפה המומחיות שלך לגבי ההנחיות לחיילים, תרשה לי, בעדינות, תרשה לי. זה הכול. אני מאוד מכבד אותך, אתה מנוסה מאוד,

בתחום הזה, תסביר לי מה היו ההנחיות.

ההנחיות היו כפי שהן היו כשאני הייתי. לא פוגעים באזרחים. לא פוגעים באזרחים. וכל פגיעה באזרחים נחקרת, בניגוד למה שקורה אצלכם. כל פגיעה נחקרת, ולומדים אותה עד הסוף, ואנשים הולכים לבתי-סוהר על דברים כאלה. ברור שאתה לא רוצה לשמוע את זה. ולהפתעתי, קם גנרל בריטי, לא מכיר אותו בכלל, פיקד על כוחות באירלנד, פיקד על כוחות בעירק, פיקד על כוחות באפגניסטן, הוא לא יהודי, הוא לא ציוני, נתן נאום כבוד כזה לצה"ל, שאני כאיש צבא, בסוגריים, לשעבר, הייתי גאה לשמוע אותו,

אז אני מבקש, אני נתתי לך לדבר, אפילו שאמרת הרבה שטויות, יותר משטות אחת,

אז תן לי עכשיו לענות לך. אני יודע שזה לא נוח לך. אני מבין את זה. מאות חולים פלסטינים כרגע עוברים ל"תל השומר" ול"הדסה" ירושלים, אתה לא יודע את זה? המים והחשמל, מאיפה מגיעים לעזה? ספר לי, מאיפה הם מגיעים? אתה יודע היטב מאיפה הם מגיעים.

אין שום תודה, שום תודה רבה. ועכשיו אני צריך לשלם ביטוח לאומי לאדם שכנראה מחצרו ירו אתמול "קסאם", ואני משלם לו ביטוח לאומי, איך אתה יודע?

גם אתה לא יודע. אפילו הצבא לא אומר את זה, לכן אני מציע לא להיתמם, להבין את המציאות המורכבת, להודות לאלוהים שזה צה"ל ולא צבא אחר, מבחינתכם, ואני מכיר את התסכול, שלא הצלחתם להרוג חיילי צה"ל שם בעזה. מכיר את התסכול הזה, של החיילים.

אני לא מגלה פה שום סוד.

חברת הכנסת זועבי, זו הצעה של חבר הכנסת זחאלקה. אל תחשבו שאנחנו אידיוטים. אנחנו מבינים את התמונה היטב, אנחנו מסכנים את חיילינו סיכון עצום כדי לא לפגוע באזרחים, ומודים שיש תקלות אמר את זה הרמטכ"ל, אמר את זה שר הביטחון, אמרו את זה מפקדי הצבא. יש תקלות, אבל הן תקלות, הן לא מדיניות, 1,400 תקלות? הן לא דבר שמנסים לעשות אותו. 1,400 תקלות? 1,400 הרוגים? ולכן, שלא נטעה, 400 ילדים. שלא נטעה, 400 ילדים.

ה"חמאס" החליט להשתמש באוכלוסייה שזחאלקה כל כך שומר עליה, החליט להשתמש בה כמגן אנושי, וברוב ניסיונך תסתכל על הצילומים, איך באמצע השוק של עזה עומדות שתי רקטות לכיוון אשקלון. מה אתה רוצה שנעשה? תגיד לי אתה, הרקטה הזו עומדת לעוף לאשקלון ולפגוע בבית-ספר, ואנחנו לא נעשה כלום ונגיד,

אבל היא במקום שאי-אפשר לפגוע בה? מי שהחליט לשים שם את הרקטה החליט שהוא מסכן את האוכלוסייה שלו. אתה באמת לא מבין את זה? אתה הרי מבין את זה היטב. ולכן, אחרי "עופרת יצוקה", אני מכיר את התסכול ב"חמאס". אני מכיר אותו היטב. אני רואה את ההדחות שם. בסדר גמור. אני מבין את זה יופי. אבל ישראל תמיד תגן על עצמה, ודיברתי קודם על המשמעות של הטרור, ואני חוזר ואומר את זה כאן ועכשיו גם כן, ותמיד נשמור על צלם אנוש. נעשה הכול, וכשקורות לנו תקלות, אנחנו יודעים שזו תקלה. אצלכם, סליחה, לא אצלכם, כי זה לא אתה, אצל הצד השני, ה"חמאס" בעזה, זו שיטה. הוא עושה את זה בכוונה. כשהוא יורה אל תוך שדרות הוא יודע שזה לא מחנה צבאי. הוא יודע, הוא מנסה לפגוע בילדים שם. ולצערי, פה ושם הוא גם הצליח, ואני חוזר על איך ה"חמאס" הגיע לשלטון. למה אתם שוכחים את זה כל הזמן? שמתם את התמונות של האנשים שנזרקו מגורדי-השחקים בעזה רק מפני שהם "פתח", אם לא, לא היו זורקים אותם, ואת אלה שנשחטו בכיכר פלסטין,

זה היה אחרי משפט וערעור, ובג"ץ.

בלי ספק.

עובדה שלאחר מבצע "עופרת יצוקה" ה"חמאס" מקפיד מאוד שלא יירו מעזה. שאלת את עצמך למה? ונכון שפה ושם יורים, כי יש כאלה שהם קיצונים ממנו והם יורים. "חמאס" לפני כמה זמן במסגד ברפיח,

מקום קדוש, שחט, הרג, חבורה של יותר קיצונים ממנו. קומנדקר שהיה מתקרב למסגד, 300 מטר משם, אני מדבר על דברים שקרו לי, הייתי מקבל טלפונים מכל העולם. נכנסו ביום שישי, ביום הקדוש שלכם, בשעת התפילה, שחטו את כל מי שהיה שם. לא הרבה, רק 24. עם השיח' שלו ועם כולם. את זה הם עשו, לא אנחנו. לא עלתה פה שום שאילתא על העניין הזה.

אתה לא נתת תשובה, איך, חבר הכנסת זחאלקה, עוד לא שמעת מה הוא מציע. שומעים התשיעית של בטהובן, מוצרט אתם הולכים לשמוע אחרי הרג ילדים. התשיעית של בטהובן. אחרי רצח ילדים. ולקרוא את קונדרה וקפקא. בני תרבות.

אני מציע להסתפק בתשובה שלי, לטובת חבר הכנסת זחאלקה, כי בדיון זה יישמע עוד יותר קשה.

אם הייתי יכול לקום וללחוץ את ידו של סגן שר הביטחון על התשובה,

לא התשובה הזאת, התשובה על ההצעה לסדר-היום. אה, תודה רבה. הצעה אחרת, של חבר הכנסת דב חנין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ביום ראשון השבוע השתתפתי בכנס של ארגון לוחמים לשלום, ארגון ששותפים בו ישראלים ופלסטינים שהגיעו למסקנה שהדרך לשלום ולהידברות בין שני העמים עוברת דרך נתיב אחר. בכנס הזה שמענו עדויות מאוד קשות של חיילים, חברי ארגון "שוברים שתיקה", על התנהלות צה"ל בזמן המלחמה בעזה. אני יודע שהדברים שחבר הכנסת זחאלקה אמר פה לא מקובלים על סגן שר הביטחון, אבל אני חושב שהדברים האלה ודברים נוספים שאנחנו שומעים על המלחמה הזאת מחייבים בירור ומחייבים תשובות רציניות.

אדוני היושב-ראש, אני אומר: המלחמה הזאת מחייבת חשבון נפש. היא מחייבת חשבון נפש פוליטי, היא מחייבת חשבון נפש מוסרי, ואת חשבון הנפש הזה אנחנו לפחות צריכים להתחיל בדיון רציני מאוד בוועדה. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. זחאלקה, האם אתה מסכים לוועדה?

אני רוצה דיון במליאה. דיון במליאה. ההצבעה תהיה על דיון במליאה מול הסרה. מי שבעד, בעד דיון במליאה. מי שנגד, מציע להסיר את הנושא מסדר-היום. בבקשה, הצבעה. ההצעה שלא לכלול את נושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. ההצבעה נסתיימה.

6, בעד, 4. מליאת הכנסת קבעה שההצעה הוסרה מסדר-היום. תודה רבה לחברים. ההצעה הבאה, הצעה דחופה לסדר-היום,

חברי הכנסת טיבייב, חנין, תמיר, אורבך וכץ,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת רוברט טיבייב, בבקשה.

חברי הכנסת, קהל, אנחנו מדברים על ההפרטה של המכינות. בעצם, מה התפקיד החברתי של המכינות הקדם-אקדמיות? התפקיד הוא להגביר את שוויון ההזדמנויות במערכת ההשכלה הגבוהה. בואו ננסה להבין איפה המחסום בין השכבות החלשות ובין ההשכלה הגבוהה. מה מפריע לשכבות החלשות להגיע להשכלה גבוהה? רבותי, פשוט, המפתח הוא תעודת בגרות. זה המפתח שפותח את הדלתות ליוצאי אתיופיה, לעולים החדשים, למיעוטים, לחיילים משוחררים. תעודת בגרות פותחת להם את הדלתות להשכלה הגבוהה. למה הם לא זכו לתעודת בגרות זו שאלה אחרת, ואני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. נתוני הזכאות לבגרות מראים כי אין לשכבות החלשות הרבה סיכויים להשיג תעודת בגרות, שבעצם מהווה כרטיס כניסה לאקדמיה. הרי אומרים שהניידות החברתית היא מרכיב חשוב בדמוקרטיה, ואנחנו אומרים שאנחנו מדינת רווחה, וההשכלה הגבוהה היא אלמנט חשוב בניידות החברתית. ומה אנחנו בעצם עושים? את האלמנט החשוב הזה נותנים להפרטה. את המפתח להשכלה גבוהה אנחנו לוקחים מהשכבות החלשות האלה. דוח מבקר המדינה משנת 1994 אומר שאותן מכינות הצליחו להכפיל פי-שלושה את מספר המתקבלים ללימודים אקדמיים. משנת 1977 ועד היום, האגודה לקידום החינוך מפעילה את המכינות, והמספר שלהן ברחבי הארץ היום הוא 45. חשוב מאוד גם לציין שהמכינות נחשבות כסיוע למספר רב של לקויי למידה, אלה שלא קיבלו מענה במערכת החינוך היסודית והתיכונית. במקום לעודד את המכינות ולסייע לאגודה לקידום החינוך, עמותה ללא מטרת רווח, אשר מפעילה אותן, הוחלט להפריט אותן. רבותי, המכינות מכינות את העתיד שלנו. אסור לתת את זה להפרטה. במכרז שפרסם משרד החינוך לניהול מכינות זכתה חברה עסקית פרטית. במקום להכיר בחשיבות החינוך לפיתוח כלכלי וחברתי ולאפשר למכינות להמשיך ולעשות את העבודה הטובה שעשו עד היום, החליט מי שהחליט שהגיע הזמן להפיק גם מהן רווחים מיידיים. אדוני היושב-ראש, עננים כבדים של הפרטה כבר מעלינו. ראינו את ההפרטה של הקרקעות וקיבלנו את המחירים הגבוהים בדירות. ראינו את הניסיון של הפרטת בתי-סוהר, וזה לא הצליח. אבל מכללות, אפשר. מישהו החליט להעביר את האחריות על המכינות לחברה פרטית. לא מבינים את ההשלכות של ההפרטה. הפרטת המכינות תביא לידי כך שהגורם הפרטי יבקש לצמצם עלויות, והדרך הנוחה ביותר לעשות זאת, להתרכז בתלמידים החזקים. כך, במקום לתת את העזרה המקסימלית למי שזקוק לה, פשוט משאירים את השכבות החלשות בלי שום דבר. המפעיל הפרטי לא ימהר להוציא כסף לסיוע ללקויי למידה, אחת מקבוצות האוכלוסייה שהמכינות נותנות להן את המענה שלא קיבלו משום גורם אחר. אתה רואה שאני לא מפסיק אותך. אז אני אקצר. ההפרטה של המכינות היא תוצאה ישירה של קיצוצי משרד החינוך.

תיצור פערים גדולים. ההפרטה תגרום למוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה שלא לשתף פעולה עם החברה הפרטית. אני מאוד מבקש להעביר את הנושא לוועדת החינוך. תודה רבה לחבר הכנסת טיבייב. חבר הכנסת דב חנין. סליחה, חברת הכנסת תמיר. כך אמר לי המזכיר, שאני אחריו. אני מתנצל בשם המזכיר. אנחנו הקראנו את הסדר. אדוני היושב-ראש,

שוב אנחנו נתקלים במהלך נוסף של הפרטה. כמו הרבה מאוד מהלכים של הפרטה, גם המהלך הזה צבוע בצבעים של החלטה טכנית, מינהלית. בעצם מופרטת פה חוליה של פיקוח וניהול של מערכת המכינות האקדמיות. החוליה הזאת מועברת לחברה מסחרית, חברה פרטית. והתוצאה, עמיתי חברי הכנסת, תהיה תוצאה רעה. אנחנו מדברים כאן על מערכת חברתית יפה. במכינות הקדם-אקדמיות יש היום 12,000 סטודנטים בשנה, קבוצות מאוד מגוונות של אנשים, בין היתר, יהודים, ערבים, יוצאי אתיופיה, הרבה מאוד תושבי פריפריה, אנשים ששייכים לקבוצות מוחלשות בקבוצה הישראלית. ישנה אפילו מכינה מיוחדת לעיוורים. המערכת הזאת נשענת כמובן על מימון ציבורי, בין היתר גם על משרד החינוך, זה לא המקור היחיד, אפילו לא המקור הכי חשוב. גם משרד הביטחון. גם משרד הביטחון, כמו שאומר סגן השר, ובצדק. אני מברך על התמיכה הזאת. גם ות"ת. יש פה הרבה שותפים בעניין הזה. זה בסך הכול מייצר תוצאה שמאפשרת לאנשים להתחיל את הלימודים האקדמיים שלהם גם כאשר לא קיבלו את היכולות ואת הזכאויות המתאימות להם במהלך שנות הלימודים שלהם בבית-הספר. המהלך הזה של הפרטת החוליה הזו, העברת הפעילות הזו לידי גוף מסחרי, תפגע בכל המערכת הזאת פגיעה מאוד קשה. קודם כול, לא ברור איך ייקבעו הקריטריונים, לא ברור איך יתבצע הפיקוח, לא ברור מה יהיה הקשר בין מערכת המכינות שכרגע יש בתוכן הידברות והסכמות על אופן העבודה, אופן ניהול הבחינות, אופן הפיקוח, וקיים חשש להכרה הדדית בין המכינות. אנחנו, אדוני היושב-ראש, הולכים ופוגעים בערוץ שמאפשר היום לאלפים רבים להגיע ללימודים אקדמיים. המהלך הזה הוא מהלך מסוכן, הוא מהלך מוטעה. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מבקש שהכנסת תפעל בעניין הזה ותקבל החלטה ברורה בעניין הזה. בשבוע שעבר היתה שביתה במכללת "ספיר" נגד ההפרטה הזו. אני מברך את הסטודנטים ממכללת "ספיר" על המאבק הזה. אני יודע שגם התאחדות הסטודנטים הצטרפה למאבק הזה, וגם אנחנו בכנסת צריכים לעשות את מה שמוטל עלינו, כדי למנוע את ההפרטה הזו, וכדי להגן על המערכת הזו, שהיא מערכת שעושה עבודה חיונית וחשובה ביותר. תודה רבה, חבר הכנסת חנין. חברת הכנסת יולי תמיר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים ממש בדקה התשעים, כי ב-1 בינואר המכינות הקדם-אקדמיות עוברות לניהול פרטי שעלול לפגוע אנושות

צריך להגיד מלה על האיוולת, להחליף ניהול באמצע שנת לימודים. יושבים פה תלמידי המכינה, הם באמצע שנת לימודים. ב-1 בחודש מישהו אחר ינהל אותם. מי יודע מה יקרה? מי יודע מי ילווה אותם? אני מוכרחה להגיד לכם מבדיקה, שאנשים בשטח אין להם מושג

תתרחש ההחלפה הזאת כשאנחנו עומדים ממש ערב השינוי הנדרש. הדבר השני, שצריך לתת עליו את הדעת, לא כרגע, אבל כשנגיע לדיון עצמו, נפל פגם מאוד מהותי במכרז. המכרז הותיר מחוץ למערכת את כל המעטפת שמלווה את הסטודנטים. הלוא מהי מכינה קדם-אקדמית? היא לא רק שיעורים. היא לא לבוא לכיתה ולקבל תגבור במתמטיקה או באנגלית או בעברית או בכל דבר אחר. היא תמיכה והיא עבודה עם הסטודנטים. ולפעמים היא דורשת לתת את הדעת על קשיים אחרים, שהם לא רק לימודיים,

ואולי גם סוציו-אקונומיים. היא באמת מערכת ליווי. אחת ההמצאות היפות,

של מערכת החינוך הישראלית, כי היא מאפשרת לתלמידים הללו, שבלי המכינה לא היו מגיעים להשכלה גבוהה, להתגבר על הקשיים ולהצליח בלימודים. כי להתקבל זו לא חוכמה, צריך גם להצליח. הם עושים זאת משום שהם גם לומדים, אבל גם מקבלים סיוע ותמיכה שבכלל לא היו במכרז. לכן זה לא מפתיע. כאשר האגודה לקידום החינוך שליוותה את המכינות במשך שנים הגישה הצעה שמדברת בשפה חברתית,

תומכת,

החברה המסחרית, שדרך אגב, אין לי טענה עליה, כי זאת היתה לשון המכרז, אז הם קראו את המכרז והגישו משהו אחר לגמרי. התוצאה עלולה להיות קטסטרופלית.

כשאנחנו עומדים בפני משבר ודאי, זאת לא שאלה של האם הוא יקרה, השאלה מתי הוא יקרה, ומה יהיה עומקו, היה ראוי שנעצור. אמרתי גם לחברי, סגן שר הביטחון, ואדוני השר, יש דרך מאוד פשוטה לטפל בבעיה הזאת כרגע, ברמה המיידית. כידוע, כבר נאמר פה, משרד הביטחון הוא אחד המממנים הגדולים של המכינות הקדם-אקדמיות

קודם כול, לעצור את התהליך, להשלים את שנת הלימודים הזו במסגרת הקיימת. אז יהיה אפשר לבחון מחדש אם המכרז אכן ענה על הדרישות, ולבדוק את כל העניינים לעומק. לכן מה שנדרש כאן, אדוני השר, אנחנו באמת באים עם בקשה שנראית מאוד ריאלית וצנועה, והכנסת לא יכולה לעשות זאת, רק הממשלה יכולה לעשות זאת: לקבל החלטה של השהיה עד תום שנת הלימודים, שמירה על המסגרת הקיימת ובחינה מחדש של המכרז. אז נוכל להגיע, אני מקווה, למערכת של הסכמות שתציל את המכינות הקדם-אקדמיות. אי-אפשר כל שנה לנאום כאן כמה זה חשוב להגדיל את אחוז הלומדים בהשכלה גבוהה, במיוחד מקרב אוכלוסיות מסוימות, גם הלומדים וגם המצליחים. ואלה שבוגרי מכינות,

מצליחים ומצליחים היטב. אחר כך הם אומרים שהשנה הראשונה היתה להם קלה, כי הם כבר קיבלו איזו עמדת הזנק טובה יותר. אי-אפשר לעשות את זה ובה בעת לעשות את המהלך הנוכחי.

דברנו אל הממשלה הוא: אנא, עצרו את התהליך. אנחנו רוצים לקיים על זה דיון בכנסת מסיבה אחת בלבד, לשמור את הנושא על סדר-היום הציבורי. הוגש גם בג"ץ היום. אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי שהמהלך הזה, שהוא באמת מוטעה מעיקרו, ותאמינו לי, אני חושבת שבשנה האחרונה הייתי מאוד מאוד צנועה בביקורת שלי על המשרד,

וכשאין לי אני משבחת את השר על הדברים הטובים. אני מאוד עניינית בדברים. זה באמת נושא ענייני. אין פה התנגחות פוליטית, זה לא ממשלה ואופוזיציה. זה גורל של אנשים צעירים שאנחנו יכולים עכשיו להפקיר אותו בגלל החלטה שלא חשבו עליה מספיק.

חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה.

אדוני היושב-ראש,

עיקרי הדברים כבר נאמרו. אך לפני חודש,

דיברנו כאן בנושא הפרטת בתי-הסוהר,

גם אז אני רואה שאנחנו עובדים בעולם הפוך, קודם כול מוציאים את זה לשוק הפרטי, אחר כך הכנסת מתכנסת כדי לזעוק חמס, או הבג"ץ מתערב ואומר: אוי מה עשינו. אצלנו המלה פרטי הפכה למלה קדושה כמעט. פרטי, הכול טוב, אם זה לא ציבורי, הכול יהיה יעיל, הכול יהיה פעיל, הכול יהיה נפלא. כולם ייהנו מכל רגע. כשגם הדברים הציבוריים שמצליחים ומוצלחים, מרוב קדושת ההפרטה והפרטיות, גם בהם אנחנו פוגעים ומפריטים את עצמנו לדעת. למי מיועדות המכינות הקדם-אקדמיות? הן מיועדות לאלו שאו שלא מיצו את האפשרויות ב-12 שנות הלימוד שלהם, או שהמערכת לא ידעה לטפל בהם

והאחריות העליונה של המדינה, לתת מעין הזדמנות שנייה לפני הלימודים האקדמיים כדי שבכלל יהיו לימודים אקדמיים לכל אלו שהם בוגרי חוק חינוך חובה בהצלחה גדולה יותר או גדולה פחות. ואם בשלב החשוב הזה, הקריטי הזה בדרך לחיים האקדמיים, אל מול הרצון ללמוד, שהוא הרצון היהודי ללמוד, והוא גם רצון אנושי עליון, להחכים, להוסיף דעת, אם שם התלמיד, שהרבה פעמים בשנים שקדמו לזה, בשנות היסודי והתיכון,

נתקל בקשיים מאוד גדולים, נתקל בתגרת ידו של השוק הפרטי, ידו תהיה הרבה פעמים על התחתונה, כי יהיו הרבה תלמידים, שהם לא משתלמים למערכת. גם היום יש תלמידים שלא משתלמים למערכת, אבל מערכת ציבורית, יש לה שוליים רחבים יותר, היא סובלנית יותר, אולי מפני שהיא לא יעילה כל כך, להיפלט מהמערכת. הערה נכונה, אבל כשאדם נפלט מהמערכת הציבורית, הוא ימשיך להגיע למערכת הציבורית, לטוב או לא, או חלילה לבית-סוהר, או שהוא ישלים אחר כך במערכת ציבורית אחרת. וזה עולה יותר. ביסודה של המערכת הפרטית, לא אכפת לה שייפלט מהמערכת מישהו שלא משתלם כספית למערכת, ואלה שייפלטו מהמערכת הפרטית גם הם ייפלטו למערכת הציבורית. לכן אני קורא לממשלה ולכל מי שאחראי לזה, מבלי לפגוע בזכויות של הזוכים במכרז, למצוא את הנוסחה הנכונה, השאירו את המכינות הקדם-אקדמיות בידי המערכת הציבורית, זו המחויבות הציבורית שלנו לאלה שאולי לא עמדנו במחויבות הציבורית שלנו אליהם בשנים שקדמו לכך. תודה לחבר הכנסת אורי אורבך. תשובת השר, בבקשה, השר בני בגין

בני, דבר מלבך ולא מהנייר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ביקשה חברת הכנסת תמיר שלא אקרא מן הכתב, אז לא מן הכתב אוכל לומר את זאת: אין ערוך לחשיבותו של המפעל הזה. אני הכרתי אותו מזוויות אחדות בשנים קודמות ובמוסדות שונים. באמת דבר מופלא, שלנו, אין מושלו במדינות אחרות. והעבודה הזאת, החינוכית, שיש בה מתן ההזדמנות השנייה, לעתים שלישית, לצעירים, היא ביטוי עמוק למה שאנחנו רוצים שיקרה, לתת באמצעות הכלים הממלכתיים לכל אחד ואחת את ההזדמנות לבטא את כשרונותיו ולמצותם עד תום. אבל כפי שיודעים החברים, אני שר ללא תיק, ואני כאן ממלא פעמיים מקום. ביקש ממני חברי השר שלום שאמלא את מקומו במליאה בתורנות, וביקש ממני בעקבות זאת חברי שר החינוך גדעון סער המצוין, כפי שאמרה, או כמעט אמרה, השרה תמיר, שאמלא את מקומו ואשיב במקומו על הצעה זו לסדר-היום. אני גם לא אחדש בדברי.

שהשר לא היה מחדש הרבה, כי הוא כבר השיב בנושא זה בשבוע שעבר במליאת הכנסת בעקבות שאילתא דחופה. כפי שנמסר לי על-ידי המשרד, שיניתי אך מעט את הנוסח, אך הדבר הזה אינו בלתי מקובל,

משרד החינוך ושר החינוך ערים לפעילות שמטרתה מניעת ביצוע תוצאות המכרז שעתיד לבוא לידי ביטוי ב-1 בינואר,

לצד דאגה אמיתית, שהתבטאה בדברי החברים קודם לכן, פן ייפגע חלילה המפעל החשוב כל כך של המכינות, ואני בטוח שמחמת קוצר הזמן, שלוש דקות לנואם, לא הצלחתם להרבות בדברי שבח למפעל הזה, כפי שראוי לו. בינתיים, והזכירו זאת החברים לפני, כפי שנמסר על-ידי הלשכה המשפטית במשרד החינוך, האגודה לקידום החינוך הגישה עתירה מינהלית לבית-הדין לעניינים מינהליים ובקשה לצו ביניים לעצירת הליכי המכרז. עד עתה לא ניתן צו כזה, ואני חושב שאנחנו צריכים גם לקיים דיונים כאלה בזהירות הראויה, כאשר מתקיימים הליכים בבתי-הדין או בבתי-המשפט. משכך משרד החינוך התייחס לעניין עצירת הליכי המכרז במסגרת כתבי דין, כמו גם לכל טענה לפגמים בהליך המכרז. אחזור עתה על עיקרי הדברים שמסר שר החינוך עוד בישיבה הקודמת של מליאת הכנסת: מעמד המכינות הקדם-אקדמיות לא שונה. המכינות היו ונותרו במוסדות להשכלה גבוהה שקיבלו הכרה לכך מטעם המועצה להשכלה גבוהה או במוסדות אחרים, שהוכרו כראויים לכך על-ידי ועדת ההיגוי, ששותפים לה משרד החינוך, משרד הביטחון והמועצה להשכלה גבוהה. לא חל כל שינוי במעמד המכינות ודרכי ניהולן. המכינות, 40 במספר, ברוך השם, מופעלות בשש אוניברסיטאות ומכללות. משרד החינוך נדרש לקבלת שירותי ניהול והפעלת מערך הסיוע לצעירים להשתלב במערך הלימודים האקדמי בישראל באמצעות לימודים במכינות קדם-אקדמיות מוכרות. לצורך כך פועל המשרד כנדרש מחוק חובת המכרזים ומפרסם מעת לעת מכרז פומבי לקבלת השירותים הניהוליים הנדרשים. במכרזים שפורסמו בשנת 2000 ובשנת 2005 זכתה האגודה לקידום החינוך, ועל-פיהם היא ביצעה את השירותים הניהוליים הנדרשים עבור המשרד. בשלהי שנת 2008 החלו תהליכי המכרז החדש, שנמשכו בחודש מרס 2009,

בתקופת כהונתה של הממשלה הקודמת. המכרז פורסם לבסוף בשנת 2009, ובו זכתה חברת "מרמנת". לא במקרה הוא לא פורסם קודם לכן. המכרז הזה של המכינות עושה עוול לפרויקט החשוב הזה. אני מביא את העובדות כפי שנמסרו על-ידי משרד החינוך. המפעל הזה הוא מפעל חינוכי חשוב. יש לו הסמכות בחוק המכרזים, לצערי, אין לו. בשנים לפני שהצטרפתי כאן לשירות בכנסת, ניהלתי יחידת סמך ממשלתית. יכולת התמרון במסגרת חוק חובת המכרזים אינה רבה. אני הערתי עוד בזמנו שהמסגרת הזאת צפופה מדי, קשה מדי לגבי ניהול במשרדי ממשלה, אבל זה המצב, וצריך לנהוג על-פי זאת. אשר לשירותים הנדרשים למשרד, אלה מבוצעים זה שנים על-ידי גופים פרטיים שזכו במכרזים לקבלת שירותים ולא על-ידי עובדי המשרד, כך שגם בעניין זה אין שינוי. השינוי היחיד הוא בזהותו של הגוף הפרטי הזוכה במכרז. האמירה היא שהשינוי הוא בצד הניהולי ולא בצד הפדגוגי. השר, אתה כנראה קורא נכון, אבל גם מה שכתוב

חבר הכנסת אורלב, בתנאים אלה אני יכול לעשות רק כמיטב יכולתי, ואבי מורי היה מוסיף לגבי, המוגבלת. לכן, השינוי היחיד הוא בזהותו של הגוף הפרטי הזוכה במכרז. השינוי שנעשה הינו החלפת ספק בעקבות זכייה במכרז, ולא מדובר בהפסקת פעילות המכינות האקדמיות במתכונת הקיימת. לא יהיה שינוי בשירות לסטודנטים, כך שסטודנטים משכבות חלשות ומן הפריפריה הזקוקים ללימודים במכינות לא ייפגעו כתוצאה מהחלפת ספק. אני יכול רק להביא את התקווה הזאת או האמירה הזאת

אני מודה לכם על ההקשבה, וברשותכם, אני אציע בזהירות הראויה מבחינת ההליכים המשפטיים שהנושא יועבר לדיון נוסף בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

אדוני. הצעה אחרת של חבר הכנסת עמיר פרץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, אני מדבר אליך, אני כאן. רציתי לומר שהאומר דברים בשם אומרם כאילו מביא גאולה לעולם, והפעם אני אפילו לא יכול לומר שהאומר דברים בשם אומרם מביא גאולה למכינות. אין ספק שיש פה דבר מאוד מוזר. נניח שצודק המשרד וצודקים כולם שאולי הערעור בדבר ההתרחשות סביב המכרז הגיע באיחור, שאולי מישהו היה צריך להתעורר קודם, או המשרד או האגודה, אבל מדוע נתנו למכרז להתקדם כל כך? והנה "מרמנת" זכתה.

אבל קיומו של המכרז הזה חשף מצב בלתי הגיוני, שהאגודה לקידום החינוך, שהקימה את התשתית לכך, יצרה את הבסיס, את הרעיונות, את כל המתווה, את כל המעטפת, מוצאת את עצמה לפתע, אפילו זכות יוצרים לא משלמים לה, נאלצת לעזוב את אחד המקומות שרק היא, לצערי, יכולה לקיים במדינת ישראל. המכרז הוא כל כך טכני, על דברים מאוד מרכזיים, על הליבה של הליבה של המכינות. חבר הכנסת פרץ. אני מייד מסיים. החבר'ה האלה, שיושבים כאן ביציע, רובם יוצאי אתיופיה והם לא נמצאים במעטפת המרכזית של המכינות. זה מוצר נוסף שהאגודה יצרה והתחייבה, והיא נותנת בתוספת, כחלק ממשאביה היא. "מרמנת" היא חברה מסחרית, היא תבוא להרוויח, היא תצמצם במפקחים, במסגרות הנוספות. חבר הכנסת פרץ, כבר פי-שלושה ממסגרת הזמן. אני מודה לך. אתה שווה פי-שניים, אבל הגענו כבר

כי אני מוחרם על-ידי הקואליציה ואוסרים עלי לדבר, תפגין את אומץ לבך. טוב, דבר, דבר. תפגין את אומץ לבך ותן לי לדבר. דבר, דבר, דבר. זה טיעון מנצח, אי-אפשר לעמוד בפניו. אדוני, אני פונה אליך, אני יודע עד כמה אתה רגיש. הרי מה טובה תצא לנו אם בעוד חצי שנה נגיד: צדקנו.

ונוכיח כולנו שבאמת "מרמנת" הגיעה, לקחה את החלק המחייב אותה, כי היא באה להרוויח, עם כל הכבוד. היא תיקח את החלק המחייב אותה, ייפלו מסגרות רבות, שאיש מאתנו לא מטפל בהן. אתה יודע למה הדבר דומה, ובמה אני מסיים? כולנו יודעים שאם יש דרך לצמצם פערים חברתיים זה רק דרך

כולנו יודעים שהדרך לאקדמיה קשה ומייסרת. כולנו יודעים שבדרך לאקדמיה, אדם שאין לו כל הכלים להגיע לשם באופן טבעי צריך מסגרת שגם מחבקת אותו ולא רק מלמדת אותו. זה ממש לקחת את הגשר שבו עומדות היום אוכלוסיות, אולי החשובות ביותר, כשמצד אחד יש מים סוערים ושם הוא טרוף ייטרף ומצד שני יש מים חיים, שנותנים לו את התקווה להשתקם מחדש ולהיות אדם מרכזי ופעיל בחברה הישראלית.

הדובר הבא, הצעה אחרת של חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, בעניין הזה, למיטב זיכרוני, דנו בוועדת החינוך. אמרתי שהפרטת המכינה הקדם-אקדמית או הפרטה בחינוך משדרת מסר לא חינוכי משום שהיא אומרת שהכסף הוא שמשתלם ולא החינוך, כפי שאנחנו מחנכים את התלמידים שלנו. גם מפעל כזה, שרוצה לתת הזדמנות לפריפריאליים, לאנשי השכבות החלשות ולערבים להתקדם כדי לסגור את הפער, מפריטים אותו. מפריטים אותו לבעלי הון ולגורמים שהכסף הוא המטרה שלהם ולא החינוך. לא פלא שבדוח "מרכז אדוה", שעכשיו ידונו בו, נאמר שמערכת החינוך בישראל מקבעת ומנציחה את הפערים ולא סוגרת אותם.

הצעה אחרת של חבר הכנסת שלמה מולה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, האזנתי בקשב רב מאוד למה שאמרה פרופסור יולי תמיר, חברת הכנסת שהיתה שרת החינוך. השתתפתי בדיון בראשותו של חבר הכנסת זבולון אורלב, ומי שבא והשתתף ראה ושמע,

שכל מה שהקראת לנו מעל הדוכן הוא דבר שלא ייעשה. בדיון ביקשנו משר החינוך וממשרד החינוך להקפיא,

את התהליך. במקום להקפיא הם המשיכו באוטוסטרדה, חס וחלילה, שלא ישמעו אותם. בסך הכול על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אוכלוסיות שהוחלשו, לא ניתנה להן הזדמנות נוספת. בשם ההפרטה, הדבר החזירי ביותר שאפשר להגיד,

הפרטת מערכת החינוך. הרי לא מדברים רק על הפרטת מכינות קדם-אקדמיות. מדברים על הפרטה של פר"ח, של מרכז ההיגוי לקליטת עולי אתיופיה, תוכניות חברה אחרות שקיימות במשרד החינוך. אדוני השר, לא מדובר רק על הפרטה מינהלתית אלא גם על הפרטה פדגוגית. החלק הזה לא יכול להיות מנותק מהתפיסה הפדגוגית, ואני לא מבין את זה. דבר נוסף, אם השר היה חפץ בלבו, כפי שפרופסור יולי תמיר הקפיאה, הוא יכול היה להקפיא את זה. הוא יכול היה לפחות להכריז על האגודה לקידום החינוך כמפעל יחיד ואז אפשר היה להתדיין. אני חושב, כבוד השר, שנעשה פה דבר בלתי אחראי, אנטי-חברתי, ואני לא יכול להשלים אתו. מה שהייתי רוצה לבקש במסגרת ההצעה האחרת שלי,

אם ניתן לקיים את הדיון גם בהשתתפותם של חברי ועדת הכספים בוועדת החינוך, וזה אולי יביא לנו גאולה.

היושב-ראש, במצב הדברים הזה ובהיעדרו של שר החינוך,

חבר הכנסת מולה, לקבל את הגדרת עמדתו כעמדה שהיא ביסודה בלתי אחראית. אני חוזר על עמדת השר כפי שמסר לי אותה, גם בעל-פה. עמדתו הברורה היא: המפעל הוא חשוב ולא ייפגע. החברה שזכתה במכרז עוסקת בצד המינהלי בלבד. תודה רבה. אם, זה לא ייפגע, למה לשנות? משנים כדי שיהיה יותר טוב. כאן אנחנו משנים בתקווה שזה לא יהיה פחות טוב. בלוגיקה הבסיסית זה לא מסתדר. החיידק של ההפרטה נכנס לממשלה חזק. הצעה אחרת של חבר הכנסת אורלב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, אומר לך כמו שנאמר, שלא מדובר פה רק על הפרטה, כלומר העברת פרויקט חינוכי מובהק מגוף ציבורי, שצבר ידע וניסיון שנים רבות ונחשב גם לאחד המומחים בעולם בסוגיה הזאת, לגוף פרטי, שמעולם לא עסק בנושא הזה, שהוא על בסיס רווח. לא רק בפרויקט הזה, יש שורה ארוכה: יש עכשיו איזו אופנה כזאת ויש בה תור. יחד עם המכינות הקדם-אקדמיות, אם מוכר לך פרויקט פר"ח של סטודנטים חונכים, אם הוזכר לך פרויקט נעל"ה, של נוער עולה לפני הורים,

ועוד פרויקטים מהסוג הזה. הדבר השני שאני רוצה לומר לך, בידיעה. בעיני, אני קראתי את המכרז, לא מדובר רק בעניינים מינהליים של גביית כספים וחלוקת תשלומים. מדובר פה גם בפיקוח פדגוגי מקצועי, מדובר בכל מכלול הפעולות שהאגודה לקידום החינוך עשתה, וזאת אגודה חינוכית, שנוסדה על-ידי משרד החינוך. בתקופה שבה היה מותר לעובד מדינה להיות בעמותות, מנכ"ל משרד החינוך והתרבות היה תמיד יושב-ראש האגודה הזאת. בית-ספר "בויאר" ומדרשיית "עמליה" הם תוצרים של הדבר הזה. לכן אני אומר לך שהאופנה הזאת שהיא פרי באושים,

של המדיניות הליברלית המוגזמת שלנו, בעיני היא פיגוע חינוכי חברתי חמור. מי שחושב שהמכינות לא ייפגעו משלה את עצמו, והן ייפגעו.

הצעדים שאנחנו ככנסת יכולים לעשות ייקחו זמן. אנחנו מכינים הצעת חוק שתסמיך שרים, שרי חינוך וחברה, להחריג פרויקטים חינוכיים שהם בליבה, לא להפריט אותם. חבר הכנסת אורלב.

חבר הכנסת שאמה, תן לי עוד דקה. הנושא הוא בלבנו.

זה ייקח זמן. יש כבר תקדים, ד"ר בגין. החרגנו כבר את האוניברסיטאות, כי אתה מבין לבד, מהיותך איש אקדמי, שאי-אפשר להחיל באופן "פרה עיוורת" חבר הכנסת אורלב, זו כבר לא הצעה דחופה לסדר,

אדוני היושב-ראש, אני מבקש. אני לומד, בשבילי יש חידוש כאן. אם השר זמנו פנוי, גם זמן היושב-ראש פנוי. לכן יש צעדי חירום. ואני כבר אומר לך שב-1 בינואר כנראה גם אגודת אכסניות הנוער צריכה להיסגר, גם משום שפתאום השיתו עליהם מכרזים, על מוסד "שלומית" בשלומי, וגם כנראה על החברה להגנת הטבע, ואתה לא שומע את הרעש כי לצערנו המנכ"ל כרגע חולה, אז אין מי שיעשה רעש. יש כאן איזו בעיה. לכן אנחנו כן פנינו וביקשנו לעצור, בחוק חובת המכרזים יש קשיחות, שאתם עדים לה. לכן אמרתי, אנחנו שוקדים. השר יודע מה אנחנו עושים, אינני יכול לומר יותר, אבל זה ייקח זמן. לכן ביקשנו אמצעים כדי לעצור. אחד האמצעים שהציעה פרופסור יולי תמיר, השרה לשעבר, זה ועדה משותפת עם ועדת הכספים, ולכן הצעתי שנחליט פה במליאה, ואני לוקח על עצמי אחריות שהשר יסכים,

אני לוקח על עצמי את האחריות ששר החינוך יסכים לוועדה משותפת של חינוך וכספים.

אני גם נותן קרדיט לבעלת ההצעה, וכך גם כתבנו בהחלטות שלנו, שתהיה ועדה משותפת, כי המכרזים זה סוגיה של ועדת כספים, ואנחנו חינוך. כאן צריכים לחבר את שתי הוועדות, לחבר את העוצמה של הכנסת, קודם כול לעצור את הדבר הזה ולראות מה ניתן לעשות, להגיע לפשרות ראויות כלשהן. זאת הצעתי,

שהמליאה תחליט על ועדה משותפת, חינוך-כספים, בראשות חינוך. תודה. חברי הכנסת, הצעה אחרת נוספת ואחרונה, של חבר הכנסת אלסאנע. כמה אפשרויות יש?

זו האחרונה. לא משנה כמה אפשרויות יש. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כל פעם שהשר מדבר, אז מתחילה הספירה מחדש. אז כל פעם שהוא מתערב, מותר לחזור ולבקש הצעות אחרות. בבקשה, חידוש לתקנון.

אדוני היושב-ראש, אני מברך את הסטודנטים שנמצאים ביציע. אני מצטרף לדברים שאמרו קודמי. אנחנו שמים לב שהסוגיה הזו חוצה מפלגות, לכן יש כמעט תמימות דעים שההחלטה הזו, לא קדמה לה מחשבה תחילה. לכן אסור לקבל החלטה פזיזה, שכולנו נתחרט עליה, ולא תמיד הפרטה היא הדבר הנכון. ראינו שבמקרים מסוימים היתה חקיקה שחייבה אפילו את התערבותו של בית-המשפט הגבוה לצדק. לכן אני מצטרף להצעה, כבוד היושב-ראש, שתוקם ועדה משותפת שתביא בחשבון גם את ועדת החינוך והשיקולים שלה וגם את ועדת הכספים, כדי לקבל את ההחלטה המוסכמת, היעילה והנכונה.

תודה רבה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, נאמנים עלי דבריו של חבר הכנסת אורלב, חבר הכנסת אורלב, השר מזכיר אותך. נאמנים עלי דבריך בקשר לאפשרות, או לדידך הוודאות, ששר החינוך יסכים להצעה כפי שהעלתה חברת הכנסת תמיר.

הדיון ואחדות הדעים בקרב החברים מעבר למפלגות הם מרשימים.

אני אבקש לומר, אני חושב שאני אוכל להסכים להצעה הזאת על יסוד דבריך ועל יסוד הביטחון שלך בעמדת השר הפרוצדורלית לגבי העברה לוועדה. אבל אני הבנתי מן השר, וצריך להדגיש את זאת גם ברגע זה, שעמדתו היא שאין לשנות את תנאי המכרז, אין להקפיא את המכרז, אלא יש לאפשר לדברים לצאת לדרך ב-1 בינואר. שיבוא לוועדה. אני מניח, על-פי דבריכם, שניתן ליישב בין עמדת השר, כפי שהבאתי מעל הדוכן, לבין הדיון המשותף הזה. לא, הוא יבוא לוועדה ויאמר את דברו.

אני רק אומר שיהיה ברור שלא נובע מזה שאני כשליחו אימצתי את דעת החברים בלי להתייעץ אתו.

אתה שליח נאמן. כבוד השר, האם הצעתך היא להעביר, לוועדת? ועדה משותפת. חברים, ההתרגשות מוקדמת. התייעצות קצרה עם המזכיר. האם המציעים מקבלים את הצעתו של חבר הכנסת אורלב לגבי ועדה משותפת?

אני שומע "כן, כן" פעמיים. עוד "כן, כן"? תשאל אם יש מתנגדים. אין מתנגדים, גמרנו.

ההצבעה היא כזו: בעד זה העברה לוועדה המשותפת, שוועדת הכנסת תקבע את הרכבה. לא. ועדת חינוך-כספים. חינוך-כספים, שוועדת הכנסת תקבע. חבר הכנסת עמיר פרץ, עד שאני אומר משהו נכון אתה גם מתקן אותי? אתה אומר משהו נכון, אבל עדיף שתאמר, כי אחרת זה יכול להתעכב בוועדת הכנסת, ואני רוצה דיון דחוף. כולם מבינים את הדחיפות, ויושב-ראש ועדת הכנסת הוא אדם שמבין. ההצבעה היא בעד להעביר לוועדה המשותפת כספים-חינוך, שאת הרכבה הפרסונלי תקבע ועדת הכנסת. זו ההצבעה בעד. נגד זה להסיר מסדר-היום. מי בעד? שימו לב ששאלתי רק מי בעד. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה משותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת הכספים נתקבלה. ההצבעה הושלמה. פה-אחד הכריעה המליאה. 16 חברי כנסת הצביעו בעד ההצעה להעביר לוועדה משותפת כספים-חינוך. תודה רבה למציעים, תודה רבה לשר על התשובה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, להצעות דחופות לסדר-היום מס'

2034 ו-2051 בנושא: דוח "מרכז אדוה" על הפערים בחברה הישראלית. ההצעה היא של חברי הכנסת מוחמד ברכה, מסעוד גנאים, זבולון אורלב, ג'מאל זחאלקה, חיים אורון, מנחם אליעזר מוזס ושלמה מולה, שהציע אותה כהצעה רגילה. הדובר הראשון, חבר הכנסת מוחמד ברכה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, ראשית יש לי הערה אליך, היושב-ראש. אתה אומנם חבר כנסת חדש, ואני מאחל לכל חברי הכנסת להצליח בתפקידם

אבל אחרי דבריו של חבר הכנסת זחאלקה בדיון הקודם על עזה, מהכיסא שלך אתה לא רשאי להתערב בתוכן דבריו ולהגיד לו על מה הוא ידבר ועל מה הוא לא ידבר. אני לא אמרתי דבר כזה.

אתה אמרת שהוא צריך לדאוג לעניינים של האוכלוסייה הערבית והציבור, בלי קשר לדבריו. זה לא העניין שלך. מהכיסא שלך אתה לא יכול להעיר את ההערה הזו. חוץ מזה, העניין הפוליטי הכולל של שלום הוא גם ענייניה של האוכלוסייה הערבית, ועכשיו אנחנו מדברים על העניין של, אני סך הכול שאלתי אם הצרות של האוכלוסייה של ערביי ישראל נסתיימו. לא, זו לא היתה שאלה תמה. הוא לא חורג הרבה ממה שנוהג חבר הכנסת טיבי כשהוא יושב על הכיסא הזה. אני הייתי מוכן להעיר לכל יושב-ראש שהיה נכנס לתוכן דבריו. אתה יודע שאני אומר דבר נכון. ואני כסגן יושב-ראש לשעבר שמעתי דברים קשים ביותר על הדוכן הזה, כשישבתי שם, ולא התערבתי בתוכן הדברים. אני מציע לך לנהוג בממלכתיות כיושב-ראש של הישיבה. אני חושב שזה טוב לכנסת וטוב גם לך. תודה רבה לחבר הכנסת מוחמד ברכה על ההערה. בשבוע שעבר,

רבותי חברי הכנסת, פורסם הדוח של "מרכז אדוה" בנושא הפערים בחברה. אם אני מקשר את הדברים לדיון הקודם על הפרטת המכינות הקדם-אקדמיות, אני רוצה לעמוד על המשפט שאמר חבר הכנסת טלב אלסאנע, שההחלטה על ההפרטה התקבלה בחופזה ובחוסר שיקול דעת, או משהו כזה. זה לא חופזה ולא חוסר שיקול דעת. זה במחשבה תחילה ותוך שיקול דעת, שנובע ממה אמר אורלב דווקא, תראה איך אני מסכים אתך ולא מסכים עם טלב אלסאנע, מהגישה הליברלית הקיצונית שפושה בתוך החברה בישראל ובתוך מערכת קבלת ההחלטות. תראו מה שקרה לנו היום: דיברנו על הפרטת המכינות הקדם-אקדמיות, דיברנו על תאגידי המים, אנחנו מדברים בימים האחרונים על ויסקונסין, הפרטת שירות התעסוקה, הפרטת משק המים, שזו הפרטה זוחלת עם התאגידים, עכשיו המכינות הקדם-אקדמיות, בשבוע שעבר בית-המשפט העליון פסל הפרטה של בתי-כלא. הממשלה הזו עורכת מכירה פומבית של כל הנכסים החברתיים. אז מה הפלא, אם יש קידוש או האדרה של ההון כערך עליון בתוך מערכת השיקולים כאן, מה הפלא שנפערים פערים בהכנסות? בדוח "מרכז אדוה" ציינו שממוצע ההכנסה של היהודים האשכנזים הוא 138% של ממוצע המשכורות, אצל היהודים המזרחים זה 100%, בדיוק לפי הממוצע, אצל הערבים זה 67%. אבל הנתון שהוא יותר מעניין: 72% מכלל השכירים במדינת ישראל קיבלו משכורת שהיא בין משכורת רעב לבין הממוצע. זאת אומרת, 72% הם מתחת לממוצע. הערבים הם לא 72%; במקרה הטוב ביותר, בכוח העבודה הם 15% או 13%. זאת אומרת שיש, כפי שאני נוטה לומר תמיד, אופי גזעני לדיכוי המעמדי ויש אופי מעמדי לדיכוי הלאומי. אבל זה לא הכול, זה לא חזות הכול. הפערים בהכנסות הם דבר שאי-אפשר להשלים אתו, אדוני היושב-ראש, אדוני שר הרווחה. הבוקר היה דיון בוועדה למעמד האשה על מצבן של הנשים הערביות, הנושא של אלימות והנושא של משכורות ותעסוקה. אנחנו מדברים הרבה על השירותים שצריכים להינתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי ועל-ידי כל מיני גורמים שאמורים לתרום לשוויון חברתי או לפחות למידה מסוימת של צדק חברתי. למרבה הצער, תשלומי ההעברה, אם דמי ביטוח ילדים או הבטחת הכנסה וכו' אינם גורמים, חבר הכנסת ברכה. אני מסיים, אדוני. אינם גורמים למהפך בהעלאת האנשים האלה,

לכן אני אומר, תפסיקו עם המכירה הפומבית ותשקיעו יותר בעניינים של צדק חברתי. תודה רבה, חבר הכנסת ברכה, על דבריך. הדובר הבא, חבר הכנסת זבולון אורלב.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי שר

מכון ממשלתי, הוא לא מכון לאומי, הוא מכון ציבורי, התארגנות ציבורית, כבר ותיקה. הממצאים הם לא ממצאים מפתיעים, הם עולים בקנה אחד,

עם דוחות העוני, גם של הביטוח הלאומי, התפרסם גם דוח "לתת", שגם הוא מצביע על אותה מגמה. מאז ראשית העשור הנוכחי, יותר מדויק, מההחלטות הכלכליות שהחלו ב-2002, ממשלת שרון הראשונה, עבור לממשלת שרון השנייה ואילך, אולי גם לפני כן, אנחנו נמצאים במסגרת של מדיניות כלכלית ליברלית, שגורסת הפחתה משמעותית של מעורבות הממשלה בתמיכה באוכלוסייה, הקטנת תקציבי חינוך,

בריאות וכדומה.

אין כאן הפתעות דרמטיות, וגם בלי השקעה גדולה מאוד של המכון, המחקרים, אני בטוח שחבר הכנסת ברכה ואני היינו יכולים לכתוב את הדוח הזה ולא היינו טועים, בלי כל המחקרים הרבים.

אתה צדקת שזו מדיניות מכוונת, כי במקרה של המכינות הקדם-אקדמיות העדות היא מאוד פשוטה: המשרד אפילו לא הגיש בקשה לפטור ממכרז מהחשב הכללי. הרי יש פרוצדורה של בקשה לפטור, אפילו בקשה לפטור לא הוגשה. אבל רציתי רק לעזור לך, לומר שהדברים שלך נכונים. אני יודע ששר הרווחה הרצוג עושה מאמצים, ובכל דבר, גם כשר לשעבר, אני משתדל לעזור,

לפרגן, כי חשוב מאוד ששר הרווחה יקבל רוח גבית מחברי כנסת שהם חברתיים. הוא צריך להתמודד בתוך ממשלה שהרוב הגדול שלה מאמין בדרך חברתית שונה. יש הרי תהום פוליטית ביני למפלגת העבודה בסוגיות מדיניות, אבל לפחות בצד החברתי אנחנו פחות או יותר באותן גישות, ובנושאים האלה יש לנו, בבית היהודי -מפד"ל, מחלוקת עמוקה מאוד עם מפלגתו של ראש הממשלה ועם הגישה שהוא מוביל.

אני חושב שהמאבק האמיתי הוא לב-לבה של התוכנית הכלכלית. כאן באה לידי ביטוי, ושם אנחנו נקבע אם נצליח במאבק החברתי שלנו או,

תראו לי את תקציב המדינה ואני פחות או יותר אכתוב לכם את דוח הביטוח הלאומי, דוח העוני ואת דוח "מרכז אדוה". צריכים לעזור לשר הרווחה באופן נקודתי, במאבק כזה או במאבק אחר, אבל הנתונים הבסיסיים של היקף העוני, הנתונים הבסיסיים של הפערים החברתיים, הנתונים הבסיסיים של שיעורי האבטלה, הנתונים הבסיסיים של שיעורי העוני בקרב האוכלוסיות שלא מצופה מהן לצאת לעבודה, הן ילדים, הן קשישים והן אנשים שהם מוגבלים באופן שהם לא יכולים לעבוד בהיקף מלא ולהשתכר בהיקף מלא, הם פונקציה של מדיניות חברתית. כמו שתמיד אמרנו, זו לא מכה מידי שמים אלא כל כולה תוצרת של החלטות פוליטיות שהן כולן בידינו. אז אני יודע שבפרסומים של דוחות כאלה כולנו עולים לכאן ומדברים גבוהה-גבוהה. המבחן האמיתי שלנו הוא מבחן. הנה היה לי ויכוח עם היושב-ראש בעניין הפרטת הקרקעות. הוא מאוד כעס עלי שלא יכולנו לקבל על עצמנו את דין הקואליציה, אבל מבחינתנו זה היה כמעט ייהרג ולא יעבור, מבחינת התפיסה החברתית, התפיסה הכלכלית-חברתית. זאת הזירה, כאן בכנסת צריך לנהל את המאבק הזה. אני מקווה מאוד שככל שירבו המפלגות וחברי הכנסת שעמדתם החברתית היא כזאת שהיא מעדיפה מדיניות כלכלית-חברתית יותר אחראית, נוכל להצליח. אסיים אולי בעוד משפט אחד ואומר, אנחנו לא המצאנו את הגלגל. יש לנו הרבה מה ללמוד ממדינות אירופה, אדוני השר. יש מדינות באירופה שמצליחות מבחינה כלכלית בכל מדד שהוא: בשיעור הגירעון, בשיעור הייצור, בשיעור המובטלים, בכל המדדים למיניהם, וחרף זאת אנחנו יכולים ללמוד מהן הרבה מאוד באשר לצמצום הפערים, באשר לחלוקה נכונה של המשאבים בין השכבות השונות, ולא להגיע למצב שאנחנו נמצאים בו. בשנות ה-60 היינו אלופי העולם כדוגמה חברתית, בשנות האלפיים אנחנו הכוכבים של כל המדדים הגרועים בסולמות החברתיים.

תודה רבה לחבר הכנסת אורלב. הדובר הבא, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, מדוח לדוח המצב מידרדר מדחי אל דחי. אנחנו רגילים כל שנה לדוחות של "מרכז אדוה" וגם של גופים אחרים, ובכל הדוחות האלה

אם שכר, אם חינוך, אם שירותים חברתיים בכל תחום גדלים הפערים החברתיים בארץ בכלל, ובמיוחד בסקטור הערבי לעומת הממוצע הארצי.

זו הססמה של נתניהו ושל אחרים, קפיטליזם אנושי.

השאלה, אנושי כלפי מי. אם אתה מגדיר את המדיניות קפיטליזם אנושי, כנראה חלק מהאנשים הם לא בני-אנוש בעיניך, כי הקפיטליזם הזה הוא לא אנושי לאנשים שנולדים אל תוך העוני והמדיניות שנעשית מנציחה את מצבם, אל תוך העוני. לא רק הנתון של פערי השכר והפערים החברתיים חשוב כאן. אם אנחנו רוצים לנבא מה יהיה בעוד חמש או עשר שנים, אנחנו לא נביאים, אבל מספיק להסתכל על הנתונים של הבגרות, אנשים צעירים, שההישגים שלהם אמורים להיות תולדה של מערכת החינוך ושל המדיניות שלה, ולא רק של המצב החברתי של הוריהם: אנחנו רואים שמשנת 2004 יש ירידה כלל-ארצית בהישגים בבגרות, אבל אם בוחנים את זה לעומק, רואים שביישובים המבוססים דווקא היתה עלייה מ-63% ל-67%. הממוצע הארצי ירד מ-49% ל-44%. ביישובים הערביים יש ירידה מ-42% ל-32% בהישגי תעודת הבגרות.

שניים מכל שלושה, אין להם תעודת בגרות. מה הוא יעשה? המספרים האלה, אפשר לעשות להם אקסטרפולציה, חיוץ בעברית, לעוד חמש שנים ולראות שהפערים יגדלו גם אז. תודה, חבר הכנסת זחאלקה. הערה אחרונה. נתניהו אמר, אומרים על נתניהו שהוא תאצ'ריסט. אני חושב שתאצ'ר צריכה להיעלב. כל המדיניות של תאצ'ר תורצה בכך שצריך להגדיל את המעמד הבינוני, והיא עשתה את זה בבריטניה, במחיר נוראי של שחיקת מעמד הפועלים שתמך ב"לייבור"

היא פשוט הרסה אותו. ומה אומרים הנתונים? יש ירידה במעמד הבינוני, הוא דווקא מצטמצם. אז תאצ'ריסט?

לא יכול להגיד שהוא תאצ'ריסט, צריך להגדיר אותו כגרוע מאחרון התאצ'ריסטים, והוא אפילו לא מגיע למה שתאצ'ר עשתה. הוא צריך להתאמץ הרבה כדי להיות תאצ'ריסט.

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, הדובר הבא, שלום כבודו.

שלום לשר הרווחה והשירותים החברתיים, רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, לפני כשבועיים אמר ראש הממשלה נתניהו בוועידה הכלכלית בתל-אביב, ואני מצטט: יש שתי אוכלוסיות שיש בהן כשרונות עצומים, והן פשוט אינן שותפות, האוכלוסייה החרדית ואוכלוסיית המיעוטים. יש שם כשרונות גדולים מאוד, ואנחנו רוצים להביא אותם לתוך מערכת החינוך, שנותנת להם כלים בסיסיים ומפותחים להיכנס לתוך תעשיית הידע שלנו. אלה דברי ראש הממשלה. אך השבוע, מקריאת נתוני דוח "מרכז אדוה" עולה שלא רק המגזר החרדי והערבי אינם שותפים, אלא במגזר הכללי, מקרב בני-הנוער גילאי 17, בסך הכול 44.4% מביניהם השיגו תעודת בגרות, כאשר מספר זה נמצא בירידה מתמדת בהשוואה לשנים קודמות, והוא הנמוך ביותר מתחילת העשור. כך שלפני שמדברים עוד על המגזר החרדי ועל הצורך לשלבו בתוכנית הליבה, כדאי לעשות בדק-בית, בתוך הבית פנימה, ולבדוק איך הגענו למצב שבו 44%, סך הכול, מבני-הנוער מצליחים להוציא תעודת בגרות.

צריך פעם אחת ולתמיד להכחיש את הטענה שטוענים השכם והערב, כאילו חייבים לתת לנו כלים בסיסיים כדי שנוכל להיכנס לחיים ולהשתלב בשוק העבודה. הטענה הזאת אולי טובה בתיאוריה, אך במציאות היא אינה עומדת. על-פי הדוח, קיימים פערים אדירים ברמות השכר בין קבוצות האוכלוסייה בישראל. נתוני דוח-אונו, שפורסם לאחרונה, מעלים שרובם של המעסיקים בישראל אינם מוכנים להעסיק חרדים או אתיופים או כל מיעוט אחר. אז מאיפה הטענות הללו? מה ייתן לנו לצאת ללימודים גבוהים? מה תעזור הליבה? הרי המעסיקים לא רוצים אותנו. האם בשביל להוסיף אותנו לסטטיסטיקה של אקדמאים מובטלים? במציאות כיום, גם בלי להתערב לנו בתוכני הלימודים, אנו מסתדרים טוב מאוד. שר הרווחה יודע שיש במגזר החרדי אלפי נשים וגברים שלמדו והוציאו תארים בראיית חשבון, במינהל עסקים, בייעוץ מס, בעריכת דין, בקלינאות תקשורת, בסיעוד ועוד, ולמרבה הצער הם אינם יכולים למצוא עבודה, גם לא בחברות הממשלתיות וגם לא במגזר הציבורי.

פשוט לא רוצים אותנו. אם אכן רוצים לתת כלים בסיסיים למגזר הזה כדי להשתלב בחיים, תנו לנו להתקבל למקומות עבודה בישראל, לפחות במגזר הציבורי. תנו לנו להעביר את החוקים ההולמים, שיתקבלו בני מיעוטים אלה לעבודה, ולא להטיף לנו מוסר ללמוד מתמטיקה, אנגלית ולימודי ליבה וכו' במוסדות החינוך, על מנת שתתערבו בשוק העבודה. יש לנו אלפי אנשים בפוטנציה, שרוצים להשתלב ומחכים שתשלבו אותם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. הדובר הבא, חבר הכנסת שלמה מולה, הצעה רגילה לסדר-היום. לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש,

האמת היא שמהדיון הקודם לעכשיו יש קשר ישיר, אפילו מובהק, למצב שבו החברה הישראלית מצויה. מי שקם בבוקר והולך להפריט את מערכת החינוך ומי שבא ורוצה להפריט את השלמת החינוך החיונית דווקא למכינות קדם-אקדמיות, שנותנת שיפור משמעותי מאוד לאנשים כדי להגיע להשכלה גבוהה ובאמצעות ההשכלה הגבוהה לצאת ממעגל העוני, יכול לבוא ולהגיד: למעשה הוא לא עושה שום דבר בסיפור הזה. אדוני השר אבישי ברוורמן, אתה ממונה על המגזר הערבי. אני רוצה להגיד לך, אני יודע שהנתונים שאני אומר לך לא חדשים לך, אני לא אחדש לך שום דבר. אבל במדינה שבה כולנו חיים, בארץ הזאת, אנחנו לא יכולים להשלים עם מצב שבו מצב האבטלה בממוצע הארצי, כשאנחנו עושים השוואה בין אזורים, למשל, זה 7%, אבל אתה יודע שברהט האבטלה 41%. כשאני משווה לרמת-השרון ורעננה, 2%. הרי מה המרחק בין רעננה לרהט? בסך הכול 45 דקות נסיעה דרך כביש 6, שעה נסיעה?

אני מסתכל על דימונה, למשל.

14%. כשאני מסתכל על הרצלייה, 3%. זאת אומרת, האם אנחנו חיים באמת באותה מדינה, כולם? האם חלוקת העוגה היא שוויונית? האם חלוקת העוגה מאפשרת לאנשים לצאת ממעגל העוני? אני יכול גם לומר לך, אם אני לוקח למשל את האנשים בבית-שמש, 6%, או ערים אחרות: נתניה,

תמצא שרוב המובטלים הם גם אוכלוסיות מוחלשות. אתה תמצא אותם בשיכון ותיקים בנתניה, אתה תמצא אותם בקריית-נורדאו, אתה תמצא אותם בשיכון-סלע, אתה תמצא אותם בבני-ברק. זאת אומרת, כאילו המדיניות הכלכלית של המדינה הזאת, אני דווקא רוצה לומר לך בגילוי לב, זה לא קשור רק לממשלה הזאת.

זה ממשלות ישראל. אם אתה רוצה להוריד את האבטלה, לעשות באמת כמו שתמיד אתה אומר, לבטל את החסמים הביורוקרטיים, לייצר חברה יותר שוויונית, אתה צריך להתחיל ממשהו, אבל לצערי הרב גם במדיניות הכלכלית של הממשלה אנחנו לא רואים שום ישועה, איזה תהליך של התקדמות. מי שלא עוצר את תהליך ההפרטה בלי לתת הזדמנות טובה מאוד לאלה שאינם יכולים, וחלוקת העוגה לא מאפשרת לאוכלוסיות מוחלשות לצאת ממעגל העוני, לא עשית שום דבר. אם אני מסתכל, אדוני היושב-ראש, הרי אנחנו יודעים שבחברה שלנו נשים גברים, אני חושב שאפילו קצת יותר נשים. השכר הממוצע לאשה הוא 63% מהשכר של הגבר. אם הגבר מרוויח 100%, היא מרוויחה רק 63%,

אפילו עם הנתון הזה אנחנו לא יכולים להתמודד, אפילו באותו מקום עבודה, בחקיקה, בתפיסת עולם, בחשיבה מפוכחת כמו שצריך. דיברנו על שיעור הזכאות לבגרות. הרי מדינת ישראל מתהדרת במשאב האנושי שלה. באמת זה המשאב האנושי, שהיא יכולה לשווק לעולם. אבל שוב, גם המשאב האנושי, כדי שיימשך ויישמר, פרופסור אבישי ברוורמן, האוניברסיטאות, שיהיו לנו זוכים בפרס בעתיד, אתה צריך להשקיע בחינוך. אבל איפה אנחנו נמצאים? אנחנו ממשיכים להידרדר, מקצצים בחינוך, בבית-ספר יסודי, אי-מתן שוויון הזדמנויות בחינוך. שוב ושוב אותו מעגל עוני, אותו מעגל חלוקת המשאבים, שאיננה נכונה, איננה נכונה. אני חוזר ואומר: איננה נכונה. יותר חמור מזה, אדוני היושב-ראש ורבותי השרים, אני חושב שהדבר המסוכן ביותר שהגענו אליו היום: גם מי שבסופו של דבר נהנה מהצמיחה זה דווקא העשירון העליון. מעמד הביניים הולך ומצטמק,

מי שנושא את המשק זה מעמד הביניים. במו-ידינו, במדיניות שלנו, אנחנו ממשיכים להחליש גם את מעמד הביניים. ואם דיברנו על הפערים בין העשירים לעניים, בין המעמד העליון לנמוך, אנחנו שוחקים גם את מעמד הביניים בהטלת מסים, באי-מתן הזדמנויות, באי-מתן תמריצים, ובסופו של דבר אנחנו ממשיכים להחליש דווקא את מי שנושא את המשק על גבו. ולמה לא? מי שיש לו, הרי ממשיך להרוויח, מי שיש לו, ממשיך לקבל יותר. ואם אני מדבר אפילו, על-פי נתוני "מרכז אדוה" אני לא אוהב תמיד לעשות השוואה, אבל אפילו בין האשכנזים לספרדים, מי שמרוויח יותר זה האשכנזים. זאת אומרת, ב-60 שנות הקיום שלנו כחברה לא הצלחנו לצמצם בצורה ניכרת את סוגיית העדות ואפילו באפשרויות של להרוויח וכן הלאה. נכון, יש גם כאלה שתורמים, יש מפלגות שחיות על זה שמקימים מפלגה ואומרים: אנחנו מפלגה חברתית, הם חדגוניים וכן הלאה, אני לא יכול להתווכח על זה מבחינה סוציולוגית, אבל כשאני לוקח מה שקורה באותן עיירות הפיתוח, מי שנמצא שם, לרוב אני יכול להגיד שאלה שבאו מצפון-אפריקה ומה שנקרא "אזורי ספרד". לכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו לא יכולים לטמון את ראשנו בחול, לבוא ולהגיד: לא שמענו, לא ראינו, אנחנו לא רואים את המגמות. זה נכון. אני בוודאי לא חושד בשר לשירותים חברתיים בוז'י הרצוג, שבכל מקום אני בא ואומר, אני מדבר על זה, על הרגישות החברתית שלו, באמת, אבל אי-אפשר, כשיש לך הממונה רק על הביטוח הלאומי, לשנות נהלים, בזה לא פותרים את הבעיה. ישראל צריכה להיות מדינה סוציאל-דמוקרטית. אם היא לא מאמצת את התפיסה הזאת, אלא תפיסת העולם היא קפיטליסטית, שהכול רק במשקפיים של רווח, להרוויח ועוד להרוויח ועוד להרוויח, לא נצליח לצמצם את הפערים החברתיים, אדוני היושב-ראש.

יש לי עוד שלוש דקות.

קיבלת ארבע דקות מעבר. רק משפט סיכום.

הראשון שהיה צריך לעשות את זה אז, זה שר האוצר שלך. כל יוזמה חברתית שהעליתי, הוא הפיל. אני אמרתי: הבעיה הזאת היא לא בעייתה של הממשלה הזאת בלבד.

כשהייתי בוועדת הכספים כיושב-ראש נלחמתי להגדלת הכספים. רק בממשלה הזאת, דווקא נתניהו הסכים, שר האוצר לא נתן לי, כשבעצם ראש הממשלה רצה ללכת אתי. תשמעו, רבותי השרים, אני לא חושד בכם. אבל יש לי בהחלט חשד בראש הממשלה. אותו ראש הממשלה שאתה מדבר עליו, הוא היה שר האוצר ב-2003, ואתה יודע בדיוק מה הוא עשה, אתה יודע בדיוק את תפיסת עולמו. תפיסת העולם הקפיטליסטית שלו לא כל כך השתנתה. נכון, הוא עושה לנו קצת, מה שנקרא כיוונים עכשיו.

מורידים-מעלים, הוא מזגזג, אז אין לי בעיה, כל עוד זה לרווחה, חבר הכנסת מולה, מה קדימה עשתה באוצר כשהיתה בשלטון לעומת עכשיו?

אני עוד פעם אומר: דווקא ממשלת קדימה, אחרי 2003, אחרי ששר האוצר היה בנימין נתניהו, בשנים שקדימה היתה בממשלה עשו לפחות, מה שנקרא תיקנו את כל העוול ששר האוצר עשה. זה גם משהו שעצרו, ואפשר היה להמשיך. אם קדימה לא עשתה שום דבר, זה אומר שאתם צודקים? נו, באמת. מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, מוחמד ברכה אומר את הדברים כלשונם. כהווייתם. אני רק רוצה לומר לכם, שאני לא חושב שהבעיה החברתית של מדינת ישראל יכולה להיפתר בהתנצחות בין-מפלגתית או בין-ממשלית.

צריכה להיות חשיבה מעמיקה. אתם צריכים להיות עקביים, ואני מקווה שבסופו של דבר נגיע לנחלה.

הקפיטליזם הוא תמיד תוצאה של מדיניות.

חבר הכנסת מולה,

כבוד השר הרצוג, בבקשה להשיב

שר הרווחה והשירותים החברתיים. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, כל יום אנחנו מופצצים עם דוח חדש, וכל דוח והתרשימים שלו והסכמות שלו והמסרים שלו ויחסי הציבור שלו. יש לי כבוד רב ל"מרכז אדוה", אני מכיר את פרופסור סבירסקי וברברה סבירסקי, עובד אתם הרבה שנים. אבל אני חייב לומר שבמקור ביקשתי ממזכירות הממשלה לא להיות השר המשיב על הדוח הזה. יש הרבה סימני שאלה על הדוח. אני מבקש להעיר שאתמול, יום שלישי, 29 בדצמבר, פורסמה כתבה בעיתון "מעריב" בקשר לדוח הזה. הכתבה מעלה טענות בדבר אי-דיוקים וטעויות רצופות המופיעות לכל אורך הדוח, שמן הראוי לבדוק אותן. יש גם הסכמה של "מרכז אדוה", שמודה שיש טעויות בדוח.

הדוח מציג תמונת מצב חברתית,

כדאי שאני אדבר עכשיו. כדאי שאני אדבר עכשיו. אני לא יכול ככה לנהל דיון.

אני לא מפריע לך.

ודאי שזה מפריע, כי ברגע שאני אומר משהו שאתם לא אוהבים,

עכשיו תורי לענות. אני לא מתחמק משום דבר, אבל אי-אפשר כל היום לשמוע את הטרטור הזה. העובדה שפערי השכר במדינת ישראל זה נושא,

חבר הכנסת ברכה. אי-אפשר כך. חבר הכנסת ברכה, תן לו להשיב. כל יום בא מישהו עם הכותרת היומית שלו. אבל תן לו להשיב. הוא בא כדי להשיב. אני מנסה לענות ואתה מפריע לי, זה הכול. אני שואל אותך, אני לא מפריע לך. אז תשאל אחרי שאני אסיים. מה ההבדל בין שואל למפריע? מה הסגנון הזה? אני שואל אותך שאלה הוגנת והגונה בהקשר המסוים. אתה לא רוצה לענות, אתה יכול. אני אענה על הכול בצורה מסודרת.

תענה ואני לא רוצה לשאול, חלאס, מספיק.

אי-אפשר לנהוג בחוסר כבוד. אני מנסה לענות ותמיד כשאני רק מתחיל, אחרי המשפט השני, אתה דוחף שאלה.

או שאתם מנסים להקשיב, או רק לנאום.

יכולת לענות בשלוש מלים. אתה עושה משחקי כבוד בעניין הזה. בקיצור, יש הערות על הדוח הזה. הדוח הזה עוסק פתאום בפערים בין ספרדים לאשכנזים ובכל מיני נושאים שהם לא קשורים למשרד הרווחה. עם כל הכבוד, לא תפקידו של שר הרווחה להתייחס לדוח הזה. גם לא תפקידי להתייחס לדוח על פערי שכר. פערי שכר זה מדיניות ממשלתיות בנושא השכר או מדיניות ציבורית בנושא השכר. הייתי שמח, למשל, אם הדוח היה עוסק, כמה בני מיעוטים מועסקים במגזר הפרטי הישראלי, לא הציבורי. כל היום יודעים רק לתקוף את הממשלה. מתי נקיים פעם דיון על החברות הציבוריות בבורסה? מתי נראה שם מנכ"ל ערבי ראשון? סמנכ"ל ערבי ראשון, מנהל שיווק ראשון, חשב ראשון, רואה-חשבון ראשון. אז נדבר. אבל לבוא כל היום ולהגיד שהכול רק כי הממשלה אשמה, לא מקובל עלי. לא מקובל, כי העובדות הן אחרות. אנחנו לא הטלנו עליך לענות, מזכירות הממשלה הטילה. בסדר גמור. אני אתייחס גם לממשקים הללו, אני לא בורח משום דבר, אבל אני חושב שאני שומע את הנאומים של כל חברי, פעם הם בקואליציה,

תמיד נוח להם לשכוח שגם הם היו בקואליציה, לא אתה, אבל מפלגות אחרות. כשאני התחננתי לקדם תקנות לילדים נכים, שלא היו עשר שנים, מי שבלם אותי בגופו היה נציג של המפלגה שלהם. כשאני רציתי להביא תוכנית לאומית לביטחון תזונתי, מי שבלם אותי בגופו היה הנציג שלהם. אז אי-אפשר כל היום להיות חד-צדדיים ולנאום נאומים יפים. בישראל יש תנודתיות כלכלית ויש אתגר אדיר בנושא העוני והפערים החברתיים, אי-אפשר להתחמק מזה. זה מחייב מהפכה משמעותית. אבל כל מי שמקטר, אני אומר לו: רוצה, נעלה מסים. אני רוצה לראות את המפלגה שלך מודיעה שהיא בעד להעלות מסים. אז יהיה כסף לכולם. אבל אין פתרון קסם, הוקוס-פוקוס. ועל-פי דוח העוני האחרון היה שיפור במגזר הערבי, היה שיפור משמעותי, 10,000 איש חצו את קו העוני. אתה באת רוגז היום, לא מתאים לך. אני באתי רוגז כי גם יש גבול כמה אתה יכול לשמוע את הדבר הזה מבלי להכות על חטא ולהגיד: נכון, גם אצלנו היתה בעיה. אתה שר הרווחה, כל המצוקות הן לפתחך. אתה בחרת להיות שר הרווחה. אני לא מתחמק, אני רק אומר שבסוף צריך לנהל דיון אינטלקטואלי אמיתי. אז נעבור קבוצה קבוצה, אתה הרי יודע את דעתי, מוחמד. אין לי ספק שאשמתה של הממשלה גדולה מאוד, אני לא חולק על זה,

אני גם בטוח שיש אפליה וקיפוח. אבל שמעתי את דבריו של חבר הכנסת מוזס. חבר הכנסת מוזס, ברצינות, יש העצמת נשים במגזר החרדי? מוציאים אותן לתעסוקה? ביום שאני אראה ראש עיר חרדית ראשונה, אני אדע שיש אצלכם שינוי. לא כל האשמה היא רק לפתחה של הממשלה. היא גדולה, אבל הממשלה, ביטוח לאומי משלם 52 מיליארד שקל בשנה קצבאות. חצי מזה מתקציב האוצר, השאר, חצי מהמעסיקים וחצי מהעובדים. אז גם על זה צריך לדבר, אי-אפשר להגיד שהכול אשמה של צד אחד. איפה התהליכים החברתיים הפנימיים שיעודדו את האשה לעלות לאוטובוס ולנסוע לעבודה,

איפה העניין של האקדמיזציה במגזר החרדי, איפה? אתה מדבר אתי על אקדמיזציה, ויש מאבק אדיר אם לאפשר לבחורי ישיבה לצאת לאוניברסיטאות או ללמוד מקצוע, אתה יודע את זה. אבל אתה יודע שכבר 4,000 למדו. נהדר, אבל זה 4,000 מתוך כמה? בוא נודה על האמת. מתוך 6,000. לכן אני חושב, שהאתגר של ישראל, הכי חשוב, זה תעסוקה במגזר הערבי ותעסוקה במגזר החרדי. הכי חשוב, של כולם, של כל קבוצות האוכלוסייה. במגזר הערבי יש אקדמיזציה מוגברת ואין קליטת עובדים. גם שם יש צורך לסייע לקידום נשים, חבר הכנסת מוחמד ברכה מכיר את דעתי. ובמגזר החרדי יש צורך לעודד גברים לצאת לתעסוקה גם כן. בתוך זה, 40% מתחת לקו העוני הם גם שכירים. זה אומר שיש בעיה בתמהיל של הכנסות המשפחה, משהו מעוות בתמהיל ההכנסות של המשפחה. אמרתי לראש הממשלה, לא ניתן להילחם בעוני, מצד אחד להוסיף קצבאות ומצד שני להעלות את מחירי המים ב-25%. לא ניתן. לא ניתן לעשות דבר כזה. יד אחת לא יודעת מה היד השנייה עושה. או להעלות את זה ב-40%. אני שמח שבעקבות דרישתי יש צוות שעובד עכשיו על פיצוי לשכבות החלשות על העלאת תעריפי המים, כמו שהיה פיצוי לשכבות החלשות על העלאת מחירי הלחם. אבל אני אומר שבסוף, כאשר אתה מתמודד עם הפערים, הגיע הזמן שנבין את השורש של הפערים.

של הפערים נובע מהרבה דברים, מחסמים, מהעדר משאבים, אבל גם מתהליכים עמוקים, שצריכים להגיע ולהבשיל. ודוח "אדוה" פתאום מציין פערים בין ספרדים לאשכנזים. אני הייתי רוצה לראות את הדיון הזה עוסק בפערים אמיתיים בחברה הישראלית, ולא בפערים שקשה מאוד לנתח אותם ולראות אם הם אמיתיים או לא אמיתיים.

ברור לנו מאוד שהמשבר הכלכלי ישפיע בצורה משמעותית מאוד על הפערים בחברה הישראלית וגם על השכר בחברה הישראלית, אין על זה עוררין. אבל אני רוצה רק לתאר מה עשינו בחצי השנה האחרונה: הוספנו מיליארד שקל לקצבאות הזיקנה, אחרי עוד 2 מיליארדי שקלים קודמים. הוספנו מאות מיליוני שקלים לקצבאות הילדים, פעם ראשונה זה שנים, ילד שני, שלישי ורביעי.

הוספנו מיליארדי שקלים לעידוד התעסוקה, למחקר ופיתוח, לפתיחת מפעלים חדשים. הוספנו חודש שלם דמי אבטלה בשכבות גיל מסוימות כדי לעודד אנשים למצוא מקומות תעסוקה חדשים. הקמנו קרן להצלת ארגונים חברתיים כדי לסייע למגזר השלישי לעמוד על רגליו לסייע לציבור. והדבר העיקרי, להבטיח שתוך כדי משבר כזה, אנחנו צריכים להבטיח את החינוך,

את התעסוקה של בני-האדם ואת שירותי הרווחה. בקרוב נצא במכרז coaching למשפחות לנהל את משק-הבית גם בתקופה של מצוקה ולחץ, מכיוון שיש מקרים שאתה יכול לחזק את התא המשפחתי ולהראות לו איך הוא יכול לנהל נכון יותר את המשכנתה ואת ההוצאה המשפחתית בכל מיני תחומים. וזה דבר חשוב מאוד, נעשה את זה בכל המגזרים. הפעלנו פיילוט שהוא הצלחה כבירה בתחום הזה, ואנחנו מתכוונים להנהיג את זה בכל המשפחות. מוקד פער נוסף הוא נושא הבטחת ההכנסה. אחד הדברים העיקריים שאני יודע שחוצה פה את כולם, זה משפחות עם מפרנס יחיד, בעיקר מפרנסת יחידה, ששם אנחנו מוצאים חסמים בלתי אפשריים, עם העדר תשלום של מזונות, עם העדר יכולת להתפרנס, כי ברגע שמתפרנסים, נקנסים על-ידי הביטוח הלאומי בהורדת הקצבה. שם יש מכלול עוני גדול מאוד. מכלול פערים נוסף שאתו אנחנו מתמודדים זה נושא הנכים. שם דווקא עשינו מהפכה גדולה, שמעודדת נכים לצאת לתעסוקה מבלי שהם נענשים, מבלי שנשללת הקצבה. ואני קורא למעסיקים לקלוט עובדים נכים בתעסוקה, הם עובדים מדהימים.

בכל הרמות אפשר להילחם בעוני, אבל צריך פעם אחת ולתמיד להתווכח קונספטואלית. המדינה הזאת מנוהלת על-ידי תפיסה, תפיסת עולם שמחוברת לקרן המטבע העולמית ול-OECD, שעיקרה מבוססת אך ורק על תל"ג, תוצר לאומי גולמי. אני חושב שזו טעות גדולה לא להכניס אלמנטים נוספים, פרסמתי על כך מאמר ב"דה-מרקר". הנשיא סרקוזי מינה לאחרונה ועדה,

בראשות פרופסור שטיגליץ ופרופסור סן, שני חתני פרס נובל, באה בהמלצה ואמרה: אתה לא יכול שלא לאמוד, לא רק את התל"ג אלא גם את הרווחה החברתית של האוכלוסייה. זה בדיוק מה שהיה בנאום של חבר הכנסת ברכה ובנאום שלך. כי ברגע שאתה מסתכל על התל"ג, גם אלכוהול הוא חלק מהתל"ג, אבל אתה צריך להסתכל על הרווחה החברתית של האדם, אם הוא מקבל את החינוך הנכון, את איכות הסביבה הנכונה, אם יש לו הזדמנות שווה מול אזרח אחר בחברה שבתוכה הוא חי. זה הדגל שאנחנו צריכים להרים. מהבחינה הזאת, דוח "אדוה" שם דברים חשובים על השולחן, אבל אני חושב שאם הדיון רוצה להיות חוצה מפלגות, הוא צריך להיות חוצה מפלגות עד הסוף, ולהבין מתוכו כיצד מתנהלת מדינה מתוקנת בעולם המודרני.

תודה רבה, אדוני השר.

תלוי במציעים, אם הם רוצים דיון או שהם מיצו את הדיון במליאה.

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אין בעיה. כולם מסכימים? יש הצעה אחרת של חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, לבי אתך שאתה צריך לענות על הנושא הזה אף-על-פי שאני מסכים אתך שהבעיה הזאת איננה רק לפתחך. הבעיה של הפערים ההולכים ומתרחבים בחברה הישראלית היא בעיה של כל הממשלה, לא רק של שר הרווחה. מי שצריך היה לענות על הנושא הזה זה קודם כול ראש הממשלה ועמו שר האוצר. עמיתי חברי הכנסת, התמונה שמתגלה בדוח "אדוה", וכאן הפרטים הם לא הדבר החשוב, התמונה הכוללת, שאי-אפשר לחלוק עליה, היא לא מעשה ידי שמים, היא מעשה ידי אדם, פרי של מדיניות ממשלתית לאורך שנים. אבל הממשלה הזאת ממשיכה בה ביתר שאת, ואני לא מדבר כרגע על החוליה של הרווחה, אני מדבר על החוליה של האוצר, אני מדבר על החוליה של המדיניות הכלכלית, אני מדבר על החוליה של העלאת מחירי המים, אני מדבר על החוליות שמתחברות למדיניות הכוללת. ולכן, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו חייבים לקיים בנושא הזה דיון רציני ביותר בוועדה. המטרה היא לא שנחליף פה דברים.

אני מברך על דבריך, אדוני השר, וגם קראתי בעניין את המאמר הנכון שלך על מדד רציונלי וכולל יותר להערכת מצבנו. התל"ג בוודאי איננו המדד המספק. העבודה שעושים פרופסור שטיגליץ ופרופסור סן מאוד נכונה, ראוי שגם אנחנו נאמץ אצלנו עבודה כזאת. כל הנושאים האלה, אדוני היושב-ראש, בהחלט ראויים לדיון רציני בוועדה.

תודה רבה לך, אדוני. אם כך, נעבור להצבעה. מי שבעד, זה בעד דיון בוועדה, מי שנגד, מתנגד לדיון בוועדה, והורדה מסדר-היום. בבקשה, הצבעה. מה השר מבקש? גם השר הסכים לדיון בוועדה, הוא אפילו הציע דיון בוועדה.

תשעה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אנחנו קובעים שההצעות לסדר-היום תידונה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נעבור להצעה הבאה לסדר-היום, לא לפי הסדר שנמצא אצלכם, אלא לפי הסדר שקבענו עכשיו, הצעה שמספרה 1723 בנושא: ישראל מסכנת את חיי הפליטים בהחזרתם למצרים. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.

תודה רבה לך, אדוני סגן השר, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, לאחרונה התפרסם מסמך שהגישה נציבות האו"ם לפליטים לבית-המשפט העליון. זה מסמך מטריד, זה מסמך שמעלה שאלות קשות, וחשוב לדון עליו. הטענה הבסיסית במסמך הזה היא שמדינת ישראל בעצם מפירה את החוק הבין-לאומי באמצעות החזרת מבקשי מקלט למצרים בנוהל שנקרא בשם "נוהל ההחזרה החמה". על-פי הנוהל הזה, עמיתי חברי הכנסת, ניתן להחזיר למדינה שכנה אדם כל עוד לא עברו 24 שעות מהרגע שהוא חדר לישראל וכל עוד הוא לא התרחק יותר מ-50 קילומטרים מהגבול. לפי הנתונים של הדין-וחשבון הזה, בחודשים ינואר ספטמבר 2009 ישראל החזירה למצרים בשיטה הזאת 217 מבקשי מקלט. ההערכה של ארגוני זכויות האדם היא שבשנה שלפני כן, כלומר בשנת 2008, בשיטה הזאת הוחזרו כך

פליטים ומבקשי מקלט נוספים. המסמך הזה הוגש לבג"ץ, עמיתי חברי הכנסת, במסגרת דיון שמתנהל בימים אלה בעתירה נגד נוהל ההחזרה החמה, שהוא נוהל שנוי במחלוקת. העתירה הוגשה בחודש אוגוסט 2007 על-ידי כמה ארגוני זכויות אדם המיוצגים על-ידי ארגון "מוקד לסיוע לעובדים זרים" ועל-ידי התוכנית לזכויות פליטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. לפי הדוח הזה של נציבות האו"ם לפליטים, אנשים, כולל מבקשי מקלט, שנתפסים בעודם מנסים לחצות את הגבול, נשפטים כשהם מוחזרים למצרים, כדבר שבשגרה, למאסר שמשכו עד שנה, ואליו נלווים גם קנסות כספיים. ברוב המקרים, כאשר אותם אנשים מוחזרים למצרים, נמנעת מהם הגישה להליכים אשר יקבעו את מעמדם כפליטים, אותם הליכים שמתבצעים על-ידי נציבות האו"ם לפליטים בקהיר. מה הרלוונטיות של המצב של אותם אנשים כאשר הם מוחזרים למצרים לשאלת ההתנהלות של מדינת ישראל? הרלוונטיות היא שלפי החוק הבין-לאומי אנחנו לא יכולים להחזיר אנשים למקום שבו יש סכנה ממשית לחייהם ולעתידם. מתוך הדוח הזה אני מבין שמתחילת 2008 נמנעה מהנציבות האפשרות לראיין אותם ולקבוע את מעמדם לצורך הגנה בין-לאומית של פליטים המוחזקים במשמורת במצרים לאחר שניסו לחצות את הגבול לישראל, חוץ ממקרה של 187 מבקשי מקלט שמוחזקים בעיר המצרית אסואן. מה שבעצם אנחנו למדים מכך הוא שאנשים שמגיעים למצרים עלולים להיות צפויים למצב של החזרה למדינות המוצא שלהם, כולל למשל סודן, שבה רבים מהם נרדפים. בסודן מתנהל רצח עם באזור דארפור, והסכנה היא שממצרים האנשים יוחזרו למדינות מוצא כמו סודן ושם הם יהיו צפויים לסכנת חיים או לפגיעות קשות, כולל עינויים. אדוני היושב-ראש, לאורך השנים מדינת ישראל טענה שהיא מסתייעת ונשענת על חוות הדעת של נציבות האו"ם לפליטים. אני חושב שגם במקרה הזה העמדה הזאת של הנציבות מחייבת את ישראל לבחון מחדש את אותו הליך שהמדינה מיישמת בגבול הדרומי. אני רוצה לצטט את טענת הנציבות בהקשר הזה. אומרת הנציבות שישראל חייבת, גם כאשר היא מסדירה את אמצעי השליטה בגבול, להתאים אותם לחוק הבין-לאומי. בהקשר של מעבר אזרחי מדינה שלישית לישראל, על אמצעי התגובה, אומרת הנציבות להבטיח כי כניסתם לשטח המדינה של אלו מביניהם שהינם מבקשי מקלט, לא תימנע באופן שרירותי וכי תינתן להם האפשרות להציג את טענתם לפליטות, וכי הטענה לפליטות תוכל להישמע בצורה ראויה ותתקבל החלטה עניינית בעניין הזה. מה שקורה כרגע, עמיתי חברי הכנסת, הוא שכאשר אותם מבקשי מקלט מוחזרים למצרים ודאי שההליך הזה איננו יכול להתנהל. בפועל, כאשר מתבצעת החזרה חמה כזאת, ההליך כלל לא מתנהל במדינת ישראל. יש דיווחים קשים, אני ארצה לשמוע את התייחסותו של סגן שר החוץ בעניין הזה, גם סביב טענות שנגד המבקשים לחצות את הגבול נעשה שימוש באש למטרות הרתעה או למטרות הפחדה, אבל דברים כאלה, כפי שאנחנו יודעים, עלולים להגיע גם לידי פגיעה ואפילו לידי סכנה אמיתית לחייהם של אותם אנשים. אני מכיר את הנתונים שבהם מנסים להבהיל אותנו, על מיליוני אנשים שנמצאים במצרים ורוצים להגיע לישראל. הנתונים של נציבות האו"ם לפליטים מחודש ספטמבר 2009 אומרים שבמצרים שוהים היום 41,423 מבקשי מקלט. על-פי ההערכות המקובלות, רק כ-20,000 מתוכם מעוניינים להיכנס לתחומי ישראל. אני לא אומר ש-20,000 זה מספר קטן, אבל כבר היום שוהים במדינת ישראל כ-17,500 פליטים ומבקשי מקלט, שמתוכם עד היום הכירה ישראל, לפי הנתונים שבידי, ב-170 פליטים בלבד, ומתוכם 100 כבר היגרו מהארץ, רובם לקנדה. אדוני היושב-ראש, הסוגיה הזו כמובן רלוונטית לדיון יותר רחב. מעבר לשאלה של מה אנחנו עושים עם אותם מבקשי מקלט ופליטים, הגיע הזמן, ואני שמח שנמצא אתנו גם השר ברוורמן הגיע הזמן שממשלת ישראל תגבש מדיניות כוללת של התייחסות לבעיה הזו. בהעדר מדיניות, הרי הבעיה לא הולכת להיעלם. הבעיה נמצאת לפתחנו, והבעיה גם עוברת את הפתח הזה כי זו המציאות שאנחנו רואים אותה. ומדיניות כוללת של מדינת ישראל בוודאי לא יכולה להיות יומרה שמדינת ישראל לבדה תפתור את כל בעיות הפליטים של העולם, לא זה מה שעומד על הפרק. אבל אנחנו צריכים כן לגבש מדיניות שתכלול התייחסות אנושית ראויה לאותם פליטים שמגיעים אלינו ומבקשים על נפשם,

מדיניות כזאת ראויה מבחינה אנושית, מדיניות כזו מתחייבת מבחינת הנורמות של הדין הבין-הלאומי, שגם מדינת ישראל מחויבת בו, ומדיניות כזאת, עמיתי חברי הכנסת, נדרשת גם כחלק מהלקח ההיסטורי שאנחנו כיהודים צריכים להפיק מהניסיון שלנו. הרי אנחנו היינו אלה, במאה ה-20, שנאלצנו לברוח על נפשנו אולי לא אנחנו אבל הורינו ודודינו וקרובי משפחתנו, בשנות ה-30 וה-20 של המאה ה-20 היהודים היו אלה שברחו מרדיפות ומאיומים מסוגים שונים, התדפקו על שערי ארצות בעולם ומצאו שערים נעולים. אנחנו באנו בטענה קשה מאוד על השערים הנעולים ההם, אנחנו לא יכולים ליישם אצלנו, לממש אצלנו, שערים נעולים דומים. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שהנושא הזה ראוי לא רק לתשובה טכנית ולא רק לתשובה פורמלית, ואני משוכנע שלסגן שר החוץ בוודאי תהיה תשובה מנומקת, אני חושב שהדיון הזה ראוי

אני הייתי מציע, פורמלית אני כמובן מציע שזה יידון במליאה, אבל באופן מעשי אני חושב שזו בהחלט סוגיה שראוי היה לבחון אותה בצורה רצינית, מעמיקה, לא בדרך של הטחת האשמות ולא בדרך של הדבקת תוויות, אלא בדרך של התלבטות אמיתית מוסרית רצינית, איך אנחנו מתמודדים עם הבעיה הזאת ואיך אנחנו נותנים על הבעיה הזאת תשובה שלא רק לא תבייש אותנו, אלא אפילו תכבד אותנו. אני חושב שזה אתגר קשה, אבל אפשרי.

תודה רבה, במיוחד על העמידה המדויקת בלוח הזמנים. נשמע את אדוני סגן שר החוץ דני אילון, אולי בדברי תשובה פורמליים או לא פורמליים.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר אבישי ברוורמן, חבר הכנסת דב חנין, נושא המסתננים מגבול מצרים הינו נושא סבוך ומורכב. הנושא מטופל על-ידי מגוון רחב של גורמים ממשלתיים ברמות שונות.

רובם הגדול של המסתננים הם

יש לציין כי בפועל, זה חודשים ישראל אינה מחזירה למצרים מסתננים בנוהל ההחזרה החמה, או כפי שזה נקרא "ההחזרה המיידית המתואמת". ישראל אכן חתמה על האמנה בדבר מעמדם של פליטים, האמנה הבין-לאומית בדבר מעמדם של פליטים, בשנת 1954, ומיישמת את עקרונותיה באופן מלא. יוזכר בהקשר זה כי גם מצרים חתומה על האמנה ומחויבת על-פיה גם כן.

באמצעות משרד הפנים ובשיתוף פעולה ועידוד מצד נציבות האו"ם לפליטים, מקימה מערך תשאול למבקשי מקלט, בהתאם לנוהל, שאמון על האמנה. עד עתה התשאולים בוצעו על-ידי נציבות האו"ם לפליטים,

וזה השינוי העיקרי, חבר הכנסת חנין,

התשאולים על-ידי אנשי משרד הפנים. דבר זה נעשה גם בארצות מובילות בתחום זכויות האדם בעולם, ולכן העניין הזה גם מבחינתנו לא מהווה שום הפרה ושום שינוי מנורמות מקובלות. לישראל, כמו למדינות אחרות, הזכות לשמור על גבולותיה מפני כניסה בלתי מבוקרת של מהגרים ומסתננים. גם נציבות האו"ם לפליטים מכירה בזכותה של ישראל לשמור על גבולה. לישראל יש גם האפשרות למנוע מעמד של פליטות למבקשי מעמד כזה ממדינות אויב, זה דרך אגב. למה שהתכוון, אני חושב, חבר הכנסת חנין, וזו החובה המוסרית, ואני בהחלט מעריך את הדברים שהוא אמר כאן, גם לנוכח המעמד המיוחד של עם ישראל בנושא זה, בגלל ההיסטוריה שלו ובגלל קודם כול מה שאנחנו מצווים על-פי תורתנו, על-פי המסורת שלנו, על-פי הערכים שלנו,

מה שנעשה לנו שאנחנו לא רוצים לעשות לאחרים, החובה המוסרית שישראל מוּנעת על-פיה הביאה לכך שהוענק מעמד תושב עד היום ל-600 מבקשים. 600 פליטים מסודן עד היום קיבלו מעמד של

אכן, כמו שציין חבר הכנסת חנין, במשרד החוץ התקבל המכתב המדובר מנציבות האו"ם לפליטים, ואנחנו במשרד היום לומדים את כל המשמעויות שלו. האו"ם הדגיש במכתבו את היסודות המוקדמים המתחייבים מנוהל החזרה בכלל, ומהחזרה למצרים בזמן זה בפרט. יוזכר כי ישראל משתפת פעולה עם נציבות האו"ם באופן הדוק ופורה זה שנים רבות, ושיתוף פעולה זה נמשך, ויימשך גם בבדיקת נושא זה לעומקו. במכתב הנ"ל ישנה קריאה לישראל לגבש הסכמות רשמיות בינה לבין מצרים בנדון. בסופו של דבר, שם טמון הפתרון גם לפי, או לשיטת, נציבות האו"ם, ואכן מתקיימים מגעים בין ישראל למצרים לגיבוש הסדרים בנושא בעצם ימים אלה. הגורמים הרלוונטיים בממשלת ישראל,

המשפטים, גורמים ממשלתיים נוספים, בוחנים את השלכות עמדת נציבות האו"ם לפליטים, מקיימים דיאלוג עם הנציבות ועם מדינות המתמודדות עם אתגרים דומים, וכל זאת על מנת לתת מענה נכון לשמירה על גבולות המדינה,

חבר הכנסת חנין, ואתה צודק בהחלט תוך עמידה במחויבויות הבין-לאומיות של ישראל במסגרת האמנה בדבר מעמדם של פליטים והפרוטוקול, וגם מעצם האמנות המוסריות הבלתי-כתובות שישראל, ואני גאה לומר, גוזרת על עצמה בתחומים אלה. אני חושב שזו תשובה שאני מקווה שהיא תספק את חבר הכנסת חנין, ואני הייתי מציע להעביר את המשך הדיון לוועדת החוץ והביטחון. אין גם הצעה אחרת, ואני מבין שזה מקובל על המציע. כן. אז אנחנו מייד נקיים הצבעה. אנחנו באמת רוצים לקיים הצבעה, כעצתך, להעביר לדיון בוועדת החוץ והביטחון. מי שבעד, הוא בעד דיון בוועדת החוץ והביטחון, ומי שנגד, מתנגד להצעה הזו, ומבקש להוריד מסדר-היום. בבקשה, חברים, הצבעה.

בעד, 5, מתנגד אחד, ואין נמנעים. לפיכך, אני קובע שההצעה לסדר-היום הזו תידון בוועדת חוץ וביטחון. אנחנו נעבור להצעה לסדר-היום הבאה, מס' 1561, של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס: אוזלת ידם של משרדי הממשלה בחיבור הפריפריות למרכז הארץ. בבקשה, אדוני חבר הכנסת מוזס.

עשר דקות תמימות. מי השר המשיב לי? סגן שר?

איוב קרא. איוב קרא, יפה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

סגן השר, סגנית השר,

אני חוזר לשולחן השר לכבודך, אתה יודע כמה אני מעריך אותך אישית. יפה מאוד, זה הדדי. הוא לא ביקש שתחזור, הוא רק ביקש את רשותך לדבר. הוא העביר היום הצעת חוק בטרומית, אני מדבר על נושא הפריפריה. מדברים כל הזמן על צפיפות האוכלוסין במרכז הארץ, על יוקר הדיור במרכז, על כך שחייבים להתרחק מבין חדרה לגדרה, ממטרופולין תל-אביב, ולצאת להתגורר בפריפריה. אבל מדוע ירצה אדם מהיישוב, שאינו מודע לסיבות אידיאולוגיות של יישוב הנגב או הגליל, לקום ולעבור להתגורר בפריפריה? הרי מדי יום צפה ועולה בעיה חמורה כזאת או אחרת שם, בפריפריה. כאן חסרים רופאים מומחים, שם חסרים מורים, סגל הוראה, כאן נסגר מפעל, שם מפוטרים עובדים. בעבר, מי שבחר להתגורר בפריפריה קיבל מהמדינה סיוע ברכישת הדירה, קיבל הלוואות מותנות, מענקי מקום, סבסוד פיתוח ועוד מגוון הטבות שעודדו את המעבר ממרכז הארץ. אבל היום כל ההטבות הלוא בוטלו, ואת התוצאות אנו מרגישים בחוש. היתה לי הצעה ממש ריאלית. קהילת ויז'ניץ, חסידות ויז'ניץ, רצו, לא פחות ולא יותר, לעשות מעשה ולעבור לצפת, לקבל 500 דירות. כשישבתי עם הגורמים, עם כל המומחים, אמרו שהפיתוח בצפת הוא כל כך יקר שדירה תעלה יותר מאשר במרכז הארץ. שאלתי: אבל אם כן, איפה סבסוד הפיתוח, כפי שפעם היה? איך יישבנו את הגליל והנגב? אומרים: הדברים האלה זה כבר "עליו השלום". כבר אין היום סבסוד פיתוח, הדברים האלה כבר מזמן נשכחו. הא גופא קשיא, אני שואל:

למה לא לעודד את זה? למה לא לעודד החזרה של תשלומי הפיתוח, שיוכלו באמת לבוא ולהתיישב בצפת, או למשל בגוש-שגב,

וזה קטע מאוד מעניין, בשנת 2007 שווקו על-ידי מינהל מקרקעי ישראל 3,700 חלקות אדמה לבינוי בגוש-שגב, מועצה אזורית משגב. כמה, אתם חושבים, חלקות ליהודים היו מתוך זה? תנחשו. 84. כשביקשתי נתונים על 2008 לא קיבלתי. אבל 2009, שאלתי כמה בגוש הזה קיבלו, נסגרו עסקאות, אמרו: שש עסקאות, שש חלקות אדמה נמכרו ליהודים בגוש-שגב, של מרכז הגליל, המהווה רבע מהגליל. אמרתי: אם כן, צר לי. אולי, באמת צריך להסב את השם, אדוני השר, פרופסור אבישי ברוורמן, וזה קשה לי להגיד,

במקרה כזה, אם רק בשש חלקות נסגרו עסקאות בגליל, בגוש-שגב, אולי יש מקום להסב את השם מ"מינהל מקרקעי ישראל" ל"מינהל מקרקעי ישמעאל"? אולי כדאי יהיה להסב את השם? אל תדאג, אין עיני צרה בהם, אני אומר לך את הנתונים. של כולם. לפרוץ דרך כדי להתחיל לבנות ליהודים ולערבים. אז אני בא ואומר: אתה צריך לתת את התנאים, שירצו לעבור לגוש-שגב. זה כבר לא רחוק מחיפה, לא רחוק ממקומות עבודה. אבל שיתחילו להזיז את העניינים. כל הדבר הזה ממש, זה רק אמרתי בדרך, דרך מליצה.

אני רוצה לספר לכם על המציאות הזאת. הרי מה שקורה כאן, היתה קבוצה שלמה שהיתה מוכנה ללכת להתגורר בכסיף שליד ערד וכסייפה

כולם יודעים על היישוב בחריש, והמועצה הארצית לתכנון ולבנייה בהינף החלטה החליטה: לא, כסיף זה לא לחרדים, זה לא לציבור הזה, ובחריש, תאשר רק תוספת של 1,000 דונם, לא 5,000 דונם. שלא לדבר על בעיות התחבורה בין הפריפריה למרכז. אנחנו מפגרים שנים לאחור. אין כמעט שירותי תחבורה רציניים. קו הרכבת עכו כרמיאל לא מתקדם שנים רבות, אף-על-פי שכל התוכניות מוכנות וכל ההפקעות. עכשיו, שר התחבורה אומר שמתכוננים כבר, מתחיל קצת ברצינות להתקדם לרכבת, אז התחיל ויכוח אם זו תהיה רכבת כבדה או רכבת קלה. רכבת עכו כרמיאל לא מתקדמת שנים. קו הרכבת המזרחי שיחבר את חדרה, ראש-העין, אלעד ושוהם גם לא מתקדם. מדוע את מה שעשו כאן הטורקים אנחנו לא מצליחים לעשות? הם הקימו רכבת מסעודיה ועד לדמשק והלאה. שלא לדבר כבר על נושא התעסוקה, שחברות כמו "ויטה,

"עוף העמק" "תפרון" ועוד הן בסכנת סגירה, זאת, נוסף על מצב הכלכלי המחריף מדי יום, נתוני האבטלה הגבוהים, פיתוח התשתיות האטי וההשקעות הנמוכות בתעשייה. מפעל "אינטל" בקריית-גת, המספק אלפי מקומות עבודה בדרום, קיבל מענקים והטבות מס מהמדינה בגובה של מיליארד וחצי דולר ופטור ממסים לעשר שנים. למה לא ליישם את זה במפעלים נוספים? למה לא לתת את הכסף הזה לדיור, שתהיה אפשרות לבוא? כי מדובר באוכלוסיות חלשות, אלה שחושבות ללכת לגור? הרי רק קודם דנו על זה בדוח של "מרכז אדוה", אותם נתונים, שכל הדברים החלשים וכל מה שקורה באוכלוסייה, זה הכול האוכלוסייה הזאת, איך שקוראים להם, אלה שלא חזקים. אם באמת רוצים לעודד חייבים לצמצם את הפערים בתחומי התשתיות, החינוך, הרווחה, הבריאות. אולי אפשר להסביר לי למה תושב בפריפריה, בצפת או בערד, הנאלץ לקבל טיפול רפואי מסוים, צריך להגיע עד מרכז הארץ, וזאת כי אין מחלקות מתאימות

מדברים גבוהה-גבוהה על עידוד הפריפריה, אך הדברים לא מתורגמים למעשים ובפועל המצב הולך ומחמיר. כבר כמה שנים פועל המשרד הממשלתי המיוחד לפיתוח הנגב והגליל. אני מעריך מאוד את השר סילבן שלום, אך יש עדיין המון המון מה לעשות, ואני מקווה שנוכל להתגבר על כל הביורוקרטיה וכל המוקשים שעדיין עומדים בדרך. המוקש הגדול ביותר שלנו הוא הביורוקרטיה. אני מקווה שהפעם אכן התוכניות שנאמרו בכנס שנערך בגליל,

שם הבטיחו כולם, כל השרים, להקצות משאבים והשקעות עתק בפיתוח תשתיות פיזיות וחינוכיות בפריפריה, תוך מתן תמריצים מהותיים והעדפה מתקנת, כולל העדפות בתחום המיסוי והטבות שונות למי שמוכנים להעתיק את מקום מגוריהם לנגב או לגליל, וסבסוד הפיתוח,

הלוואות כפי שהיה נהוג כאן, וכך הקימו את הנגב והגליל ואת כל המקומות עד היום. אני מקווה שזה יצא מהכוח אל הפועל, וזה אולי עשוי לחולל את התנופה הדרושה לפתרון מצוקת הדיור, שהיא ממש עומדת בעוכרינו בצורה,

במגזר החרדי, שבו יש פיגור של 40,000 יחידות דיור, אצלו זה לב הבעיה. גם הציבור הכללי עומד בפני משבר דיור. בואו ותראו כמה עולה חדר מוזנח ברחוב ז'בוטינסקי או בפרישמן בתל-אביב בקומת קרקע, ותבינו באיזו מצוקה נמצא כל הציבור בנושא הדיור. אני מאמין ששר השיכון, בכוחו להזיז עניינים. אבל עם זאת, האוצר צריך לתת את ה-backing, וכאן צריכה להיות החלטת ממשלה על חיזוק הפריפריה, לא רק דיבורים אלא החלטות ממשיות בכל הנושאים שמניתי קודם. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. יבוא וישיב סגן השר לפיתוח הנגב והגליל איוב קרא. בבקשה. אדוני היושב-ראש, השר ברוורמן, חבר הכנסת מוזס, חברי כנסת יקרים, התנאי ההכרחי לפיתוח הפריפריה הוא קיצור זמני הנסיעה בין המרכז לפריפריה על-ידי השקעה בתשתיות ובתחבורה ציבורית. מדינת ישראל היא מדינה קטנה, ולכן ההשקעות הדרושות הן אפשריות

מבחינה כלכלית וחברתית. המשרד לפיתוח הנגב והגליל פועל להנעת תהליכים להסדרת תחבורה ציבורית אל הנגב והגליל. דוגמאות:

סלילת קווי רכבת בין עכו לכרמיאל, יש כבר אישור על כך, חבר הכנסת מוזס, ולאחר מכן לצפת וקריית-שמונה, רכבת העמק בין חיפה לבית-שאן, יש מלחמה לא פשוטה, אחרת היינו כבר יוצאים לדרך גם בעניינה. גם הרכבת הזאת תשרת את כל אוהבי השלום, את כל תומכי השלום, כי מבית-שאן היתה פעם מה שדיברת עליו, רכבת של הטורקים שיצאה מסעודיה עד אירופה. אני מקווה שאנחנו נחזור לאותם ימים טובים ויפים.

רכבת החיג'אז. היתה לי זכות גדולה לדבר בנושא הזה לא מזמן עם הירדנים, הייתי בביקור שם. אני מקווה שהירדנים יביאו למצב שסחורות שנוחתות בעקבה, חלק גדול מהן יבוא גם דרך נמל חיפה, ואז כל השלום הזה יתפוס תאוצה.

סלילת כביש חוצה-ישראל, כביש 6, צפונה עד לצומת כברי. הנושא ממש בקנה, ואו-טו-טו יוצאים לדרך, אני מקווה, מהר ממה שכל אחד יכול לחשוב. קו רכבת לאילת, ראש הממשלה באמת, בכל ישיבה כמעט, מעלה את הנושא הזה, הוא מאוד רוצה לקדם אותו. השנה מתחילים כבר את הקווים מאשקלון לבאר-שבע. הקווים מאשקלון לבאר-שבע מחברים את שדרות, נתיבות ואופקים. סלילה זו צפויה להתחיל עוד השנה, בתחילת 2010, קידום הקמת שדה-תעופה בין-לאומי שני בנבטים, כדי לחזק את באר-שבע והנגב וליצור מקורות תעסוקה, פיתוח ותיירות. בנושא ההתיישבות, היעד של המשרד בנושא הוא הבאת 300,000 מתיישבים חדשים לנגב ו-300,000 מתיישבים חדשים לגליל עד שנת 2020. המשמעות, ואיך עושים את זה, אנחנו נקים את זה על-ידי עשרות גרעיני התיישבות בנגב ובגליל. נכון להיום המשרד תומך ב-30 גרעינים, יחד עם משרד הבינוי והשיכון. המטרה היא להגיע לתמיכה בקרוב ל-100 גרעינים בסך הכול.

זו תשתית התיישבותית, כל גרעין כזה הופך להיות יישוב בסופו של דבר. כפרי הסטודנטים, אלה כפרים שמהווים בסיס להתיישבות קבע. עד היום הוקמו 11 כפרים כאלה. בתקופה הקרובה תחל הקמת כפרי סטודנטים נוספים בכרמיאל ובעוד מקומות. המטרה היא להגיע ל-20 כפרים בתוך כמה שנים, שנים בודדות. החלטת 897 של המינהל, המשמעות שלה היא השבת הנחות בדמי חכירה שניתנו לתושבים, מה שדיברתי עליו. ביטול ההחלטה הביא לירידה משמעותית במספר

המשמעות היא שההחלטה הזאת צריכה לחזור למה שהיתה בעבר, החלטה של הנחות בדמי חכירה, מה שנקרא. אנחנו עובדים על זה, אנחנו רוצים את זה. לדעתי, בתקציב הבא זה כבר יהיה, בעזרת השם. סבסוד עלויות פיתוח למתיישבים חדשים בהרחבות קהילתיות ובדרום עבור משפחות אנשי צבא קבע,

פועלים בעניין הזה במשנה מרץ. קידום החלטה עם המינהל לשיווק קרקעות במחיר אפס, בדיוק כפי שבוצע במיתר, אנחנו מקדמים את זה במחיר אפס ביישוב מיתר, וגם ביישובי קו העימות, כמו שאתה יודע, זה קיים. תעסוקה, בנושא התעסוקה אנחנו מתכוונים ליצור מקורות תעסוקה חדשים לשיפור המצב הכלכלי באזורי הנגב והגליל, להקטנת שיעור המובטלים ולהעלאת השכר המשולם לעובדים. היעד שהמשרד הגדיר לעצמו בתחום זה הוא העלאת שיעור המועסקים ביישובי הנגב והגליל בהיקף של 200,000 מועסקים לאזור עד לשנת 2020 וצמצום הפערים בהכנסה. להלן מגוון תוכניות שהמשרד פועל לקדם בתחום: אזורי תעשייה, הקמת אזורי תעשייה מרחביים חדשים ושדרוג אזורי תעשייה ומלאכה ותיקים בהשקעה של 40 מיליון שקלים חדשים. אנחנו מתכוונים להקים אזורי תעשייה מרחביים חדשים וגם לשדרג אזורי תעשייה נוספים, ותיקים, בהשקעה של 40 מיליון שקלים. קידום חקיקה, יישום מלא בהקדם של מס הכנסה שלילי והחזרת חוקי הנגב, עידוד מפעלים, פעילות הקמת מפעלים חדשים ועידוד מפעלי עוגן להעתיק את פעילותם לנגב ולגליל, פעילות לעידוד תעסוקה, הכשרות והסבות מקצועיות, מימון הסעות ומעונות-יום. יצירת תשתיות תיירותיות, פיתוח תשתיות תיירות וענף התיירות הכפרית, בנושא מחקר ופיתוח, חיזוק והרחבת מו"פים תעשייתיים, טכנולוגיים וחקלאיים, תוכניות תמריצים, מתן תמריצים לרופאים,

מורים ועובדי הוראה לעבור ולעבוד ביישובי הנגב והגליל, עידוד עסקים קטנים ובינוניים, מתכוונים לעודד יזמות ויצירת מקומות עבודה חדשים בתמריצים שונים. פעלנו להקמת מרכזי תעסוקה, ואנחנו פועלים להקמת מרכזי תעסוקה חדשים. כבר הקמנו שלושה כאלה, שלושה מרכזי תעסוקה במגזר הבדואי בנגב, בעלות של 3 מיליוני שקלים חדשים. שיווק והקמת שווקים ומרכזים מסחריים שמהווים עוגן תעסוקתי עבור היישובים בנגב ובגליל, אנחנו רוצים לקדם כמה שיותר שווקים ומרכזים מסחריים.

זה ייצר מקומות תעסוקה, בנוסף, פיתוח תוכניות תעסוקתיות לעידוד

בנים ובנות של אנשי הקבע בדרום. אנחנו דואגים לאנשי הקבע בדרום בכמה תחומים. לגבי הצעירים, אנחנו מתכוונים לתמוך בקרוב ל-20 מרכזים של צעירים בנגב ובגליל. לא מזמן הקימו בצפת מקום כזה, והוא פועל בצורה הכי מכובדת וטובה. הקמנו בבית-ג'ן מרכז לחיילים דרוזים משוחררים,

זה המרכז הראשון שמוקם במגזר. התחלנו את זה בבאר-שבע, ויש כבר עשרות מרכזים כאלה, אנחנו מתכוונים להקים עוד 20 כאלה בקרוב. אנחנו מקימים קרנות למלגות כדי לקדם חינוך, כדי לקדם אנשים שרוצים להמשיך את הלימודים שלהם אחרי השחרור מצה"ל. לצעירים אנחנו רוצים גם להקים מגרשי ספורט משולבים ואולמות ספורט.

עובדים מול הרשויות בעניין הזה בשילוב עם עוד משרדים בממשלה. אנחנו עושים הכול להקמה ושיפוץ של מוסדות ציבור ותרבות, עושים הכול לפתח אותם. אנחנו גם משתתפים באירועי תרבות ובפסטיבלים כמעט בכל הארץ, לפחות במה שקשור לנגב ולגליל. אנחנו מממנים 25% מכל פעילות כזאת של פסטיבלים שיוזמים בגליל ובנגב. בעניין פרויקטים מחוללי שינוי, אנחנו או-טו-טו מתחילים את פרויקט בית-הספר לרפואה בצפת.

הפרויקט הזה יפריח שממה שקיימת באזור הזה, ולדעתי הוא ייתן תנופה כלכלית וייתן מקורות תעסוקה. לדעתי, זה הדבר הכי חשוב שנעשה בשנים האחרונות באזור הזה, ואין לי ספק שזה ישליך על כל דבר שזז בצפת, או בכל הגליל, או בצפון בכלל. החלטנו שהמקום הזה יהיה צפת אחרי מאבקים. אוניברסיטת בר-אילן כנראה תוביל את זה. זה פרויקט אדיר, אין שני לו, והראשון בחשיבותו באזור הזה. בעזרת השם, כמו שאתה מאמין, אני מאמין. הכול ניתן להגיע אליו, ובהצלחה. יש אוניברסיטה רב-קמפוסית בגליל שגם היא מתוכננת, וגם מתן מענה אזרחי למעבר מחנות צה"ל דרומה, כמו שאתה יודע, עיר הבה"דים. את כל הדברים הללו אנחנו עושים ונעשה כדי שאנשים בפריפריה ירגישו יותר טוב. אתמול היתה לי זכות גדולה לבקר במצפה-רמון אחרי שנודע לי על כוונה לסגור מפעל, אולי היחידי שם, המתפרה המפורסמת, ויחד עם ראש המועצה ביקרנו במתפרה. אני יכול לבשר לך, חבר הכנסת מוזס, תמיד בעזרת השם, אני מאמין לא פחות ממך, הצלחנו להביא לאווירה טובה. במקום שהיא תיסגר מחר היא תמשיך לפעול, וראש המועצה והנהלת העובדים מאוד שמחו על הבשורה. יש כמה דברים שצריך לעשות. כשיש כוונות טובות, משמים מברכים. לכן, אני רק מקווה שבכל מה שאמרתי כאן נוכל גם בהמשך לבשר בשורות טובות. חשוב לכולנו פה, כי זה צורך לאומי, להפריח שממה בנגב ובגליל. מה שיציע כבוד הרב, אשמח להיענות. הוא מבקש דיון במליאה. אני אף פעם לא אצא באופוזיציה נגד רבנים.

בעזרת השם. ועדת הכלכלה. ועדת הכלכלה, אדוני. תודה רבה לך, אדוני סגן השר, על תשובה מפורטת ואופטימית. בעזרת השם, באמת נגיע לכל היעדים שהצבת לעצמך. נעבור מייד להצבעה. בעד, זה בעד דיון בוועדת הכלכלה,

זה הסרה מסדר-היום. רבותי, הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה.

6, אין מתנגדים, אין נמנעים.

ההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס תעבור לדיון בוועדת הכלכלה, תודה רבה לכם. ההצעה הבאה לסדר-היום, של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, שמספרה 1722: ספקנות הציבור באשר לאמינות התקשורת הישראלית. בבקשה, אדוני חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. לרשותך עשר דקות. ללא תשובת שר. מכיוון שזה ללא תשובת שר, אני מבקש גם את זמנו של השר לענות. אני מבין שממשלת ישראל, שיש בה 30 שרים, שיש בה שר תקשורת ושר

התקשתה למצוא מישהו שישיב על ההצעה שלי לסדר-היום למרות הפנייה שלי ליושב-ראש הכנסת, מר רובי ריבלין, אז אולי תיתן לי גם את הזמן הנוסף. אדוני לא יודע שנותנים עשר דקות כי אתה צריך גם לתת את התשובה שאמורה להיות? מכל מקום, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, ההבדל בין גן-עדן לגיהינום הוא הבדל מאוד משמעותי. בגן-עדן יש הכול, אבל יש משהו אחד אסור.

במקום שבו יש גבולות, יש גן-עדן. במקום שבו הכול מותר, הכול חופשי, אין שום מעצורים, זה המקום שבו הופכים את גן-עדן עלי אדמות לגיהינום.

מי שחינך ילדים, מי שהתנהל בכל מקום אחר יודע, במקום שבו אין גבולות, זה שוד ושבר. זה לא אמרה של חז"ל. זה מתוך ניסיון אישי של מחנך. ניסיון אישי של מחנך, זה לא אמרת חז"ל, אבל זה הפשט של הדברים. כשהכול מותר, תשמור שמשהו אחד יהיה אסור. בא הנחש המפתה: מה אסור? תטעמו מן החיים, הכול מותר. וברגע שהכול מותר, הכול הפקרות. כלפי מה הדברים אמורים? כלפי החיים כולם וגם כלפי העניין שאני הולך לעסוק בו בדקות הקרובות. אנחנו חיים בחברה של חופש, של ליברליות, יש מלה נוספת, של מתירנות. במשך תקופה ארוכה אכלנו את פירותיה הטובים, והתחושה שלי, שאנחנו נמצאים בזמן שאנחנו אוכלים את פירותיה הבאושים. ויקו לעשות ענבים ויעש באושים. יפה, ויקו לעשות ענבים ויעש באושים. זה בשירת הכרם: כרם היה לידידי בקרן בן-שמן ויעזקהו ויסקלהו וייטעהו שורק. אתה עוד מדור התלמידים שהמורה לתנ"ך שלהם הכריח אותם ללמוד את זה בעל-פה. והלוואי שילמדו מחדש. לא, זה כפייה, אנחנו לא יכולים בדור שלנו כפייה. זה מצמק את המוח שלו אם הוא ילמד בעל-פה, יגידו לך אנשים אינטליגנטים. צריך לתת לו חופש, שיתבטא. אתה אומר לו מה להגיד? המורה עוד יועמד לדין על זה. ויקו לעשות משפט והנה משפח. אני מודה לשר שהוא בעצם מחזיר אותנו לעניין עצמו. אני רוצה להשתמש פה במסמך שיצא והתפרסם גם בתקשורת, סקר מיוחד שערך יוסי ודנה ממכון "שווקים פנורמה". הוא התפרסם בכינוס של עיתונאים שתיכף אדבר עליו. 55% מכלל הציבור סבורים כי התקשורת אינה אמינה כל כך או אינה אמינה כלל, לעומת 45% הסבורים כי היא אמינה מאוד או די אמינה. עוד עולה מהסקר כי יותר מ-63% מהציבור מאמינים רק לחלק. אני משער שאם היו עושים לפני כ-30 שנה סקר דומה ברוסיה, היו מקבלים תוצאות אולי אפילו טובות יותר ממה שקיבלנו כאן. תקשורת שהיא לכאורה בביקורת, במקום שבו הכול חופשי, הגיעה למצב מביש כל כך, שמתוך כל עשרה אנשים, כשישה לא מאמינים לה. איך מגיעים

בזמן הקצר שעומד לרשותי, להתייחס לשני פנים של העניין הזה.

לפן המקצועי. יש קונפליקט שהצגתי אותו בתחילת דברי. תקשורת לא יכולה להיות נתונה באיזה סד של רשות שעומדת מעליה, כי אז היא לא תמלא את תפקידה. היא תחשוש מהרשות הזאת. ברגע שאני פוגע בזה, אני פוגע בעצם במהותו של מקצוע העיתונות. אבל זה לא רק העניין שאנחנו לא נותנים רשיון לעיתונאים, כי אם אני אתן רשיון לעיתונאים, יגידו: לזה נותנים, לזה לא נותנים, אנחנו פוגעים בחופש הביטוי. יש בעיה חמורה, חריפה, שכמעט אין עיתונאי שלא יודה בה, וזו הבעיה של חוסר מקצועיות מצד אחד והעדר כמעט טוטלי של כללי אתיקה, דברים שאנחנו ערים להם יום-יום. לאחרונה היו כמה דברים מאוד קשים שהתפרסמו, בין היתר פסק-הדין או גזר-הדין בעניין קצין צה"ל שבתוכנית "עובדה" שפכו את דמו. אחרי משפט דיבה ארוך הורשעה התוכנית "עובדה" בראשותה של העיתונאית,

מהמקצועיות בישראל, אילנה דיין. בהמשך נקרא את הדברים של השופט סולברג, שמדברים בעד עצמם. חוסר המקצועיות נובע מכך שאולי גם אין תמיד שכר הולם במקצוע הזה. בדרך כלל נכנסת ל"גלי צה"ל" בתור נער, כי ידעת לדבר, משם רצת לרשת ב' או לערוץ הראשון או לערוץ השני או לערוץ-10, ואחרי כמה שנים, כשמאסת, הפכת להיות כתב פובליציסט או מנחה תוכניות אירוח, ובזה בעצם הסתיימה ההכשרה המקצועית של העיתונאי במדינת ישראל. עיתונאים, לדוגמה, לא פוקדים שום כנסים מקצועיים. אני לא מכיר כתב-עת, אדוני הפרופסור, אולי תתקן אותי. אני מכיר את מדף כתבי-העת באוניברסיטאות,

מדובר על בר-אילן, אני משער שגם באוניברסיטת בן-גוריון, בספרייה, כתב-עת מחקרי, מדעי, שעוסק במקצועיות של העיתונות, בביקורתיות. אתה יכול לתקן אותי? אולי כהערה. אני מסכים עם חלק גדול מהדברים שלך, אבל יש פה

יש עיתונאים שלמרות הכול עושים מלאכתם נאמנה. כי אתה בעצם אמרת הערה, ואני רק אומר משפט אחד כדי שתתייחס אליו בדיון המעניין. אתה אמרת: מצד אחד אסור לנו להגביל את כוחות השוק, אבל אתה יודע שבשוק הפרטי, כשאתה רוצה להביא למקסימום את מספר הצופים או הקוראים, הפתרון של בעיית המקסימום זה המכנה המשותף הנמוך ביותר ודרגת הגירוי הגבוהה ביותר. אז מחד גיסא אתה לא רוצה את הרשות, מאידך גיסא השוק החופשי יכול להביא רק ל"אח הגדול" ול"הישרדות".

בסופו של דבר הבעיה המהותית היא, שגם ברשות וגם במקומות האחרים יהיו אנשים בעלי אופי שילכו נגד הזרם של העממיות, וזה חלק מהמאבק. אם היינו חיים בתקופה כזאת שהאיכות היתה נותנת טון כלשהו, אז היינו יכולים לקבל את הדברים. כיוון שכוחות השוק, כפי שאתה קורא להם, הם הפועלים בסופו של דבר, הם אלה שמורידים את העיתונאות לרמה מאוד מאוד נמוכה, אני לא רוצה להשתמש בביטויים קשים. לא מזמן היה בעיתונים שהם התבטאו אחד על השני. היה צריך לצאת ולהגיד להם: כולכם צודקים, פשוט כולכם צודקים. זה היה פשוט נורא ואיום לשמוע את פלוני ואלמוני מדברים אחד על השני.

המציאות היתה מביכה. ואני שואל את עצמי: בסופו של דבר, מה הפלא שהתוצאות של הסקר כאלה? זה פן אחד שאני רוצה להציג. אני רוצה לדבר על פן אחר, שאולי יהיה פחות נעים לאוזן לשר, אבל אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם, וזה הנטייה הפוליטית של רוב רובה של התקשורת בישראל. בכנס אילת שהיה הוזמנו פוליטיקאים מהימין, עיתונאים מהימין לא הוזמנו. כנס שהוא כשלעצמו עם אג'נדה, נדמה לי של ארגון שנקרא "אג'נדה" שמאלנית מובהקת, אפילו אנטי-ציונית מבחינה זו או אחרת. אבל הוזמנה לשם גברת ד"ר עליזה לביא, והציגה שם מחקר של ד"ר צוריאל ראשי, ראש חוג פה בירושלים, במכללת "ליפשיץ", מרצה באוניברסיטת בר-אילן, והוא סוקר שם את ההתייחסות של התקשורת לאותו עניין במגזרים שונים. אצל מתנחלים ההפגנות באופן שיטתי מכונות מלחמה, חרדים זה התפרעות, אבל סטודנטים, הם משתוללים. זאת אומרת, המינוח משתנה לפי האנשים. יש דוגמאות למכביר לדבר הזה.

כשהייתי סטודנט לתואר ראשון, עשיתי עבודה סמינריונית על איך סיקרו בעיתון, נדמה לי "הארץ" ו"הצופה" את הפעילות של המחתרות. אז בעיתון "הארץ" הם תמיד היו שטרניסטים, בריונים, ובעיתון "הצופה" התייחסו אליהם כלוחמי חירות וכן הלאה.

התייחסות שונה לחלוטין מעצם ההשקפה הפוליטית של העיתונאי. לצערנו הרב, השימוש המעוות במלים שהם מרשים לעצמם פוגע לא רק במגזרים שאני מונה עכשיו. בסופו של דבר,

כשאין ביקורת, כשאין מועצת עיתונות, הדבר הזה יכול לפגוע מחר בציבור של יוצאי ברית-המועצות, בציבור הערבי, בציבור הדרוזי או במישהו אחר, שמישהו פתאום ייקח לעצמו את הרשות ללכת למקום הזה, בלי שישנו איזה גוף ביקורתי, איזה מועצת עיתונות עם שיניים, שיכולה להכביד את ידה. יש, אגב, בעיתונים בחוץ-לארץ, והתייעצתי עם כמה אנשי תקשורת, תחום אקסטריטוריאלי בעיתון, ששייך למבקר העיתון. הוא יכול לתת שם את הביקורת העניינית שהוא מקבל מהציבור וכן הלאה, ולעורך של העיתון אין רשות בשום אופן להתערב בדבר הזה. חבר הכנסת בן-ארי, אני הוספתי לך עוד דקה בגלל ההתייחסות של השר ברוורמן. אני לא הגעתי לעיקר הדברים, על הסקרים. יש לי פה תוצאות מדהימות ביותר על עיוות של רזי ברקאי ושל אחרים בחלוקת הזמן בין ימין לשמאל. אבל אני רוצה לתת דוגמה מבישה לתקשורת. לפני כחצי שנה, נדמה לי, או מעט יותר, היה הסיפור של אריק קליין, שהמציא מדבקה שמגלה מחלות לב. הוא הוליך שולל את כולם, אבל הוא הוציא את זה לתקשורת במשך שבוע שלם. כל העיתונאים בכל העיתונים פמפמו את הנושא הזה. אם אחד מהם היה מרים טלפון, היה יכול לבדוק שהכול עורבא פרח. אף אחד מהם לא עשה את הפעולה המינימלית הזאת. ואחרי שהתברר שהכול היה עורבא פרח, האם מישהו מהעיתונאים לקח אחריות ואמר: אנחנו טעינו, אנחנו מפרסמים דברים בלי בדיקה? המציאות הזאת היא מציאות שהיא בסופו של דבר בעוכרינו. אני אסיים בדבר אחד מאוד מאוד קשה. יש פה המון המון דוגמאות. היתה ההתבטאות של המשנה לראש הממשלה, השר בוגי יעלון, שאמר ש"שלום עכשיו" הם וירוס. אין ספק, ביטוי שנוי במחלוקת. אתה יכול לא להסכים לו באופן חריף, אתה יכול לתמוך בו. יומן בוקר עם כתב בשם מיכה פרידמן מרשה לעצמו לקרוא למשנה לראש הממשלה, לא אני, אני פוליטי, מותר לי, וגם אני נזהר בלשוני, הרפתן מקיבוץ גרופית, בעל פוביות מבעלי-חיים, סוג של עב"מ פוליטי, שוליים תימהוניים שפלשו איכשהו למרכז.

עומד עם איזה

עם איזה שוט מעל אדם כמו מיכה פרידמן, כמו שדרן, ואומר לו: תשמע, יש גבול לחופש הביטוי, גם של עיתונאי שאמור לייצג איזה סוג של אובייקטיביות? לצערנו הרב

והפגיעה היא בסופו של דבר בנו. לא הספקתי להגיע לפרשה הזאת של אילנה דיין, הפרשה המאוד-מאוד כאובה,

ב-17 דקות קצין מצטיין ולהפוך אותו לפושע מתועב, שהדבר היחיד שיגן עליו זה שיש לו האומץ והאמצעים הכלכליים ללכת למשפט ארוך ולהוכיח בעצם את צדקתו בעיני הציבור. יש כאלה שאין להם הכוח, אין להם האומץ, והתקשורת עושה בהם כבשלה, גם בגלל השטחיות וגם בגלל האג'נדה הפוליטית. לצערי, ממשלת ישראל לא ראתה לנכון לענות על נושא כל כך חשוב וכל כך מהותי, שהיה צריך לטפל בו ולמצוא את הדרכים הן לשמור על חופש הביטוי והן לשמור על גבולות כלשהם.

למה ממשלת ישראל בחרה לא לענות אני לא יודע. בכל זאת, אני מבקש להעביר את זה לוועדת החינוך. אתה לא יכול, אדוני, כיוון שאין הצעה אחרת. לי יש הצעה אחרת. בבקשה. כיוון שאין תשובה של הממשלה, יש איזו קריאת ביניים של הממשלה, שהסכימה עם חלק מהדברים.

הכנסת נסים זאב. אני מבין שבאמת אין תשובות על שאלה כזאת, שהיא כל כך, אם אין תשובה,

ההפקרות היא מוחלטת. הם בעצם שולטים, מנהלים את המדינה, התקשורת. אם יש ספק, הדוגמה האחרונה זה פרשת לחיאני, שכבר בשעה 04:00 הביאו את העיתונאים, הביאו את הצלמים,

ומסכנה המשטרה, אפילו לא יודעת מי הביא אותם לשם. תראו איזו תמימות. אז שיפתחו בחקירה. אז שיפתחו בחקירה, חקירה נגד עצמם. לכן אני אומר, זה שמנהלים את המדינה דרך התקשורת, עושים עוול ציבורי, בפרט כאשר מדובר באישי ציבור. לכן, מן הראוי באמת לקיים אחת ולתמיד דיון: מה השפעת התקשורת על המדינה, למה היא מנהלת את המדינה והיא קובעת את המדיניות עוד לפני שהממשלה מחליטה מה היא רוצה מעצמה. אז אתה מציע ועדת החינוך, אני מבין מדבריך.

עשית מעשה נסים, חבר הכנסת נסים, והשר ברוורמן, יש לו כמה מלים להתייחס. חברי חברי הכנסת, אינני משיב בשם הממשלה, אבל נהניתי מהדיון. עם חלקו הסכמתי ועם חלקו לא הסכמתי, וגם לאחר, זו דרכו של פרלמנט. זו דרכו של פרלמנט וככה צריך. אבל אני רוצה לומר פה הערה, כי אתה רואה שכשיש דיון בנושא כל כך חשוב הכנסת ריקה, אבל מייד כאשר יהיה איזה דבר פלוני אלמוני כולם יבואו, ובאיזו נקודה יצאו וילכו. היו ימים בעבר שבפרלמנט עצמו היו הדיונים: הכלכליים, המדיניים. היו יושבים חברי כנסת מימין, משמאל ומהמרכז, מתקוטטים, לפעמים גם לא שומרים כל כך על לשונותיהם, גם בעבר. אומרים, המלבין פני חברו ברבים, ולא נוסיף. אבל היום, לצערי, התרבות השתנתה. אני רק רוצה לומר, מיכאל היקר, שהבעיה היא לא רק התקשורת. הבעיה היא בעולם שבו אנחנו חיים. סיפרתי בדיון אחר שהדיקן של כל היועצים האסטרטגיים שמובילים היום בעולם, בישראל כמובן יש לנו ראובן אדלר,

שנחשב לגורו, ותסלח לי, הרב הגדול, הוא אדם בשם קרל רוב, אשר הוביל את הניאו-קונסרבטיבים, והוא נחשב המוח הגדול. הוא בדק מה זו כריזמה, מה הוא אותו דבר נסתר, כריזמה, מבחינה אמפירית, בסקרים וקבוצות מיקוד. ומה הוא גילה, ידידי מיכאל? הוא גילה שכריזמה זו חשיפה. ברגע שהוא גילה את זה, ידידי הרב נסים זאב, השותפות הפכה להיות לא רק בתקשורת, גם חברינו שיושבים כאן, כי כל הסיפור הוא: כמה שאופיע יותר, שיראו אותך. מנכ"לים עם תקציבי-על, כל היום כותבים עליהם בעיתונים, חברי כנסת ושרים יודעים שפעם היו אנשים שעושים את עבודתם ולא מדברים, אנשים שמעשיהם גדולים ממילותיהם, הלוא אתם יודעים את הכול. אבל היום הכול זה החשיפה, לא אם נטעת עץ או בנית בית. התהליך הזה מסכן גם את קיומו של העולם, תהליך של צריכה ללא גבול, תהליך שהאגו משרת את עצמו ולא את הכלל, ולכן המשבר הזה הוא משבר מאוד מאוד חמור, ואי-אפשר להגיד רק על התקשורת.

אמרתי, אתה צריך להסתכל בכל גוף. מה מניע חבר כנסת שרוצה להתקדם? מה מערכת התמריצים? מה מערכת התמריצים בתקשורת? מה מערכת התמריצים בהון?

אנחנו נמצאים בעידן שבסופו של דבר המאבק הוא בעצם שהפרט הוא בכל מקום. אם ילך לפי מערכת התמריצים, יתבולל בזול וככה הוא יצליח. התשובה היא בעצם האופי, האמונה והערכים.

למרות המגמה של ההתבהמות שקיימת בכול, שמסכנת את שלום העולם ובטח את עתיד החברה, דוד בן-גוריון, כשלקח מישעיהו ועמוס את הבשורה להקמת המדינה, להיות אור לגויים, משמעותו להיות מובלים על-ידי מצוינות, להיאבק על צדק, ורק ככה נהיה חברה בת-קיימא. אנשים בתקשורת,

בממשלה, צריכים לפעול לפי מצפונם, למרות מערכת התמריצים שמובילה אותם למקום אחר. לכן, המאבק הוא לא ללכת אחרי המולך, לא ללכת אחרי הרייטינג. ראש ממשלה, ראש ממשלה זה או אחר, יכול לקבל 70% רייטינג ויכול להוביל את ישראל למקומות אחרים לגמרי,

הבעיה היא שהתקשורת גם ממליכה ומורידה. באין ביקורת, הציבור אומלל. תדע לך, זה לא דברים חדשים. הנקודה היא מה אנחנו יכולים לעשות, ולכן חשוב מאוד שבתוך התקשורת, וגם מי שמוביל אותה, יהיו אנשים בעלי ערכים. הפלורליזם פה מאפשר. אני מעדיף שאנשים יביעו דעות שגם לא מקובלות עלי מאוד כדי להגן על חופש הביטוי, כי אני מאוד מפחד מאותה נקודה שיבוא האח הגדול, והאח הגדול כבר כמעט קיים, ורק תשמע את הקולות האלה, של המולך. לכן, בתוך העולם הזה אין פתרונות פשוטים,

מנהיגים מורמים מעם, אפלטונים, אנשי מוסר. הסנהדרין, הלוא הסנהדרין, ואנחנו מדברים על אנשים נאורים שמובילים אותה, היה חשוב רק אמנות המכירה והדיבור? אנחנו יושבים בבית הזה. האם אנחנו גאים בהתנהלות? הייתי רוצה לראות פה את כל ארבעת ראשי הסיעות הגדולות אומרים שכל חבר כנסת שעוזב את מפלגתו יחזיר את המנדט, והם לא יקבלו אף אחד לביתו, כי "לא עכברא גנב, חורא גנב", ואת החור חופרים, וזה לא משנה ימין או שמאל, כדי שאנחנו נגיד שאנחנו רוצים פוליטיקה אחרת. מה קורה? כל אחד בפני עצמו, במערכת התמריצים, אומר: זה לא כדאי לי, ואז יש דילמת האסיר, אתה מכיר, בלוגיקה. כל אחד מתנהל ככה, ואז הציבור, כמו שאמרת גם על התקשורת, אבל לא ציינת מה הוא חושב על הפוליטיקאים, מה הוא חושב עלינו. לכן, אני אומר שאנחנו נמצאים במצב של סכנה לציוויליזציה, ובמיוחד למדינה. אני אומר את זה מול אחי הערבים. 5.5 מיליוני יהודים, שיהיו 6, 7 ואפילו 8 מיליונים, במרחב של מיליארד ו-400 מיליון מוסלמים, 350 מיליון ערבים, יש להם רק דרך אחת: ללכת ולהתנהל בצדק, להביא לשוויון ושותפות לאזרחי ישראל הערבים ולעבוד עם מנהיגות ערכית שרוצה לבנות חברת מופת, כדברי ישעיהו ועמוס. ועל זה, למרות הכול, מיכאל ידידי, ניאבק. אתה בדרכך, אני בדרכי, חברת הכנסת חנין זועבי בדרכה, חבר הכנסת נסים זאב בדרכו, חבר הכנסת מוזס בדרכו, סגנית השר בדרכה. כאן המבחן, למרות הרייטינג.

תודה רבה לך, אדוני השר, פרופסור אבישי ברוורמן, שהשכלת אותנו גם כן בדיון הזה. עכשיו, לאחר הדברים האלה, ודאי. אז תכתוב: עם תשובת שר. עם תשובת שר אינטליגנטית. השכלת אותנו, אמרתי. נעבור להצבעה. מי שבעד, הוא בעד דיון בוועדת החינוך. מי שנגד, מתנגד להצעה זו ומציע להוריד. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. בעד, 5, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך, אני קובע שהצעה זו לסדר-היום תידון

נעבור לשאילתות לסגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, חברת הכנסת אורית נוקד. בבקשה, שלוש שאילתות. שאילתא 274, שלי, מס על ייבוא הברזל.

הכנסת אורי מקלב שאל את שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ביום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009): פורסם כי הממונה על היטלי סחר במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הטיל מס על ייבוא הברזל בשיעור של כ-550 ש"ח לטון ברזל. החלטה זו תגרום להעלאת מחירי הדירות. רצוני לשאול: 1. מדוע מתקבלת החלטה מסוג

סליחה, ממתי השאילתא הזאת?

זה הרבה זמן, אבל אני מודה שממשרדנו פנו אליכם כמה פעמים ואתם לא יכולתם להגיע. לא, ביקשו אולי לבטל את השאילתא ואנחנו בכל אופן חשבנו שהשאילתא צריכה להיענות. היא כבר חצי שנה, אבל נראה לפי דברי התשובה. יכול להיות שזה, מה שאמרתי, שכבר בוטלה ההחלטה. החלטת השר היתה שהממונה על היטלי הסחר ימשיך את בדיקותיו עד לסוף שנת 2009 על מנת שניתן יהיה ללמוד את ההשלכות של הטלת ההיטל על ייבוא הברזל באופן עמוק ומקיף יותר. בתחילת השנה הבאה יציג הממונה לשר את ממצאיו, והשר יחליט אם וכיצד לפעול. למעשה, החלטת השר דהיום החזירה את המצב לקדמותו עד להערכה מחודשת של המצב. זאת התשובה. אתה לא יודע מה הוא ימליץ. שלא יעלו עוד מחירי הדירות. על זה אני רוצה להמשיך ולהגיד, שעצם ההכרזה ועצם ההחלטה גרמו נזק. זה מלמד אותנו שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים. הממונה על היטלי סחר, שרואה את זה בראייה מסוימת, ומחליט להעלות באופן דרמטי את מחיר הברזל מייד היתה לזה השלכה על מחיר הדירות, על כאלה שרצו לקנות ברזל, על אנשים שהיה אצלם ברזל וכן מכרו ולא מכרו, האם כדאי להשאיר את זה. הכרזה כזאת, וכל מה שהוא חזר בו, ובאמת ראוי לציין את השר לשבח, שהוא מנע ממנו, זה מפני שהתחילה התסיסה הציבורית. אנחנו צריכים ללמוד מזה שהכרזה על עלייה דרמטית כזאת בתוך המשרד או במתן סמכות לפקיד, בלי שאנחנו דנים בזה קודם, גורמת נזקים רבים. צריך לתפוס את עצם העניין, ולא רק את התשובה על השאילתא הזאת, אבל אני מסתפק בעניין הזה. סוף מעשה במחשבה תחילה. זה דבר שאני תמיד מאמינה בו. אפרופו הדיון הקודם שנערך פה, נדמה לי שהשר ברוורמן יסכים אתי, שאני בעבודתי שייכת לסוג של חברי הכנסת שאולי היו פעם. אני לא מושפעת מהתקשורת, אני באמת מאמינה בעשייה. אני רק רוצה לומר לך, חבר הכנסת מקלב, שההצעה המקורית עצמה גם היתה יכולה להשפיע על ענפי בנייה אחרים, כלומר על תשתיות, על עלויות ורווחיות של הקבלנים. לכן, באמת מתחייב דיון מאוד מעמיק בנושא,

כבר היום ההחלטה, זה בדיוק העניין: גם כשהמחיר לא עלה, עצם ההכרזה גרמה לתסיסה ולהתנהגות במשק, בעקבות ההעלאה הדרמטית של מחירי הברזל ההשפעה מיידית גם על מחירי הדירות וגם על הברזל עצמו בארץ. תודה רבה לך, סגנית השר. אנחנו נעבור לשאילתא הבאה, מס' 366, של חברת הכנסת חנין זועבי: פתיחת משפחתונים במגזר הערבי. חברת הכנסת חנין זועבי שאלה את שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ביום י' בחשוון התש"ע (28 באוקטובר 2009): לפי תוכנית משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה היו אמורים להיפתח בשנת 2008 470 משפחתונים חדשים במגזר הערבי, שאמורים לקלוט 2,350 ילדים חדשים וליצור מקומות עבודה

סוף מעשה במחשבה תחילה, חברת הכנסת זועבי. אני מקווה שבסופו של דבר אנחנו נצליח לעמוד במשימה. לצד החשיבות הרבה שביישום תוכנית הרחבת המשפחתונים,

התמ"ת מקפיד על איכות ובטיחות המשפחתונים שנפתחים, ולכן הליך פתיחת המשפחתונים כולל כמה שלבים, וביניהם איתור מועמדות מתאימות, הכשרת המועמדות ובניית תוכנית ומקום הכשרה בכל אזור. מטעמים אלו הליך פתיחת המשפחתונים אורך לעתים זמן רב מהמתוכנן. אבל אני רוצה להדגיש, ואני שוב בטוחה שתסכימי אתי, חברת הכנסת זועבי: אנחנו לא נסכים להתפשר על בטיחותם של הילדים ששוהים במעונות. התוכנית להרחבת המשפחתונים לוותה בפתיחת קורסים חדשים להכשרת מטפלות למשפחתונים החדשים. במהלך השנה התקיימו כ-15 קורסים להכשרת מטפלות במגזר הערבי. כל קורס כלל כ-20 מטפלות, כך שהוסמכו כ-300 מטפלות שמשתלבות בפעילות המשפחתונים. לגבי השאילתא השנייה, חברת הכנסת זועבי ביקשה לדעת כמה מעונות-יום, משפחתונים וצהרונים נפתחו בחמש השנים האחרונות. מהנתונים המספריים ניתן לראות בבירור את הגידול בקצב פתיחת מסגרות הטיפול בילדים במגזר הערבי. עד שנת 2005 היו במגזר הערבי 18 מעונות פעילים. משנת 2005 ועד היום נפתחו עוד 25 מעונות, כך שבסך הכול במגזר הערבי, לפי הנתונים שבידינו, פועלים כיום 43 מעונות. בחמש השנים האחרונות נפתחו כ-350 משפחתונים וכ-112 צהרונים במגזר הערבי. 300 משפחתונים? 350 משפחתונים ו-112 צהרונים

רשימת הערים והכפרים שבהם נפתחו מעונות-היום והמשפחתונים ארוכה, ואין טעם שאני אקרא אותה כאן. הרשימה המלאה נשלחה אלייך, חברת הכנסת זועבי, על-ידי מנהלת האגף למעונות-יום ומשפחתונים במשרד התמ"ת, ואני אשמח להעביר אותה אלייך שוב ולכל דורש. כפי שכבר השבתי לך לפני כמה שבועות במסגרת הצעה לסדר-היום שהעלית בנושא, מעונות-היום בכל הארץ נפתחים על-פי דרישת הרשויות. אני סבורה שעל הרשויות ביישובים הערביים לעשות שימוש רב יותר בכלים שמעמיד לרשותן משרד התמ"ת, כדי שמספר מסגרות הטיפול במגזר הערבי יגדל. אני חושבת שעומדים בקרוב לשנות את הקריטריונים על מנת להקל על אותם ראשי רשויות, כי הבינותי שגם זו אחת הבעיות. גם עם המספרים שלך, האחוז של המעונות הוא 4% מתוך כלל המעונות הארציים. ה-43 שהזכרת הם 4%, מהם כ-700,

אמרתי לך שאנחנו פועלים גם בהתאם להחלטות הממשלה וגם מתוך אמונה שצריך באמת להגדיל את המספר. אנחנו מאמינים בשוויון, והדרך לעשות את זה, ובעיקר להוציא יותר ויותר נשים ולהרחיב את התעסוקה, היא כמובן בניית מספר גדול יותר של מעונות, של משפחתונים, של צהרונים. הזכרת ששוקלים מחדש את הקריטריונים לבניית מעונות? את אמרת עכשיו ששוקלים מחדש את הקריטריונים? כן. משרד התמ"ת עושה שימוש בכליו לצמצום הפערים ולהגדלת השוויון בין האוכלוסיות השונות בישראל. אני אומרת לך, ואני גם שומעת את השר בישיבות שמתנהלות ומתקיימות במשרד: לצד המשאבים הרבים שמקצה המשרד לפתיחת משפחתונים, הוא נותן העדפה ברורה, ויושב כאן השר ברוורמן, למגזרים, וביניהם גם למגזר הערבי, שאותו את מייצגת. אני מאוד מקווה, אם רק תיתנו לנו לעבוד, אנחנו נותנים לך לעבוד. כן, את יודעת שמדיבורים לא יוצאים הרבה דברים.

אני מקווה שמאמצי המשרד יישאו פרי וההרחבה של מספר המשפחתונים ומעונות-היום תביא לעלייה בשיעור נשות המגזר הערבי, לא רק הן, אבל אני כרגע מתמקדת בהן, משום שאת מייצגת אותן, שמשתתפות במעגל העבודה במדינת ישראל.

תודה לך, סגנית השר, חברת הכנסת אורית נוקד. אם כך, לפני שנעבור לשאילתות לסגן שר הבריאות, הצעה לסדר-היום: ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה-אל-ע'רביה וג'ת. המציעים לא נמצאים.

ההצעה יורדת מסדר-היום. נוכל לעבור מייד לשאילתות לסגן שר הבריאות. בבקשה, אדוני. יש שאילתות לא מעטות. אנחנו נעבור לפי הסדר.

אמנון כהן שאל את שר הבריאות ביום ג' בחשוון התש"ע (21 באוקטובר 2009): פורסם כי פג חי נשלח בשבוע שעבר לקבורה לאחר שרופאים קבעו שהוא ללא רוח חיים. מקרה דומה אירע לא מכבר. רצוני לשאול: 1. כמה

בימים אלו מתבצעת עבודת מטה ובחינה של הנושא, כולל העלויות התקציביות הנדרשות. שאלה קצרה. השאלה

אתה יכול לענות מהמיקרופון, אבל הקול שלך הוא מספיק חזק לשאלה קצרה. זה חשוב גם לפרוטוקול. השאלה, אדוני היושב-ראש, האם המגמה היא

חבר הכנסת דב חנין שאל את שר הבריאות ביום כ"ד בחשוון התש"ע (11 בנובמבר 2009):

כמה חודשים הונחו על שולחנך המלצות ועדת-לוקסמבורג לתקנות הנדרשות לחוק פיצוי נפגעי פוליו, שנכנס תוקף ב-1 בינואר 2007. רצוני לשאול: